שני, ט"ז בכסלו תשע"ב, 12 בדצמבר 2011 למניינם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת לשבוע זה. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה, גברתי. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 41), התשע"ב 2011, שהחזירה ועדת הכנסת. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 105) (מערכת לדיווח ומעקב לגבי רכב של תאגיד), התשע”ב 2011, של חברי הכנסת זאב בילסקי וחמד עמאר, הצעת חוק הגנת הצרכן

מס' 34) (פירוט תשלומים שנתי בעסקה מתמשכת), התשע”ב 2011, של חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/3765/18 וכלה בהצעת חוק פ/3994/18, הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון, תיקון פרק ב'), התשע”ב 2011, מאת חבר הכנסת מאיר שטרית, הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (עיון בצווי חיפוש), התשע”ב 2011, מאת חבר הכנסת אחמד טיבי, הצעת חוק החברות (תיקון, אישור עסקה עם בעל שליטה בחברת פער),

אדוני היושב-ראש, לשכנז שמות זו לא הבעיה, הבעיה איך מתייחסים לאחר,

הדוח הזה, רצינו להיות חברים מלאים ב-OECD, 34 מדינות,

אנחנו במקום האחרון. סגן שר האוצר,

יש לך בטח התשובה כתובה, ואז,

הם אפילו במצב ששני בני-הזוג עובדים והם לא מצליחים לסיים את החודש. נוסף על דוח ה-OECD גם התפרסם דוח העוני לפני שבוע וחצי, אדוני היושב-ראש, וכדאי שתקשיב. הממשלה החרוצה, כולה יושבת פה וחושבת על אזרחי ישראל. במדינת ישראל 433,000 אזרחים שמקבלים משכורות אבל חיים מתחת לקו העוני. אני אתרגם את זה לנפשות. אלה שאכפת להם הנושא החשוב הזה, מיליון ו-720,000 נפשות במדינת ישראל, אדוני היושב-ראש, חיים מתחת לקו העוני. מה שאותי, כאחד בין החברים, ה-120 שנמצאים פה, מטריד,

ראש ממשלה וממשלה יכולים לשים את הראש על הכרית ולהגיד: אני ישן בשקט, כשיודעים שהאנשים האלה, שני בני-הזוג, הולכים לעבוד, אבל הם לא מסיימים את החודש. ואתה שואל את עצמך: מה הממשלה הזאת עושה?

אנחנו שומעים חדשות לבקרים, רק שמענו, אדוני היושב-ראש, על רצון להעלות את מחירי החשמל ב-30% החל מה-1 בינואר. שערו בנפשכם שאנחנו מעלים ב-30% מה ההשלכות של העלאת מחיר החשמל על כל בית בישראל, על כל מוצר בישראל. הרי חושבים שאם העלו את המחיר, למה? כי היתה בעיה של אספקת הגז, כי חברת החשמל רוצה לכסות את הגירעון שיש לה.

הממשלה לא יכולה לספוג את העלייה הזאת, של הפער באספקת הגז, ולשמור על המחיר? לא הבינו בממשלה מה ההשלכות של עליות המחירים לרוחב על כל המוצרים שקשורים לחשמל? ואנחנו רואים ששום דבר לא מזיז לממשלה הזאת. נכון, יקומו ויגידו: הנה, עשינו. היתה מחאה חברתית ענקית. אני זוכר את ראש הממשלה ואת שר האוצר: המאבק צודק, ואנחנו מאמצים את מסקנות טרכטנברג, ואנחנו נלך לעשות את כל ההמלצות האלה ולחוקק חוקים. ומה שיצא בסופו של דבר, אדוני היושב-ראש, שוועדת הכספים חוקקה חוק, שאנחנו באופוזיציה תמכנו בו, והיושב-ראש, כי האוצר התחיל להרגיש לא נוח ולזוז בכיסאו. יש לנו אחריות בכל זאת, במדינה הזאת, ותמכנו בחקיקה שהביאה תמיכה באותן שכבות חלשות. אבל איזו תמיכה, שלא יכולה לפתור את בעיית המשכורות הנמוכות. כשאנחנו מדברים על מתן הטבה של שתי נקודות לגבר במשכורת שלו, שתי נקודות שמשמעותן, אדוני היושב-ראש, סך הכול לתת עוד, עד 7,000 שקל. דרך אגב, בדקנו את זה, התוספת למשכורת היא אפס שקלים. עד 14,000 יש תוספות, אבל אם אנשים, עוד נתון שכדאי שחברי הכנסת ואלה שעוסקים במלאכה יבינו אותו, העובדים בסקטור הציבורי, 750,000 עובדים, שזה עובדי המדינה שנותנים שירות לכל המדינה הזאת, שליש מהם משתכר מתחת לקו העוני. אז איך אנחנו נגדיר אותם? והשליש הזה צריך, בסופו של דבר, מהמשכורת הזאת גם לקבל על עצמו את העול לפרנס את המשפחה, לשלם את המשכנתה, את כל ההוצאות שמתלוות,

האוברדרפט שלו רק גדל וגדל. איך הם רוצים לנהל מדינה? אנחנו שמענו כל הזמן את ההכרזות הבומבסטיות: מצב הכלכלה בסדר. לא לגעת בתקציב. אף אחד לא אומר שצריך לגעת בתקציב. כל מה שצריך לעשות, אדוני סגן שר האוצר, זה שינוי סדר העדיפויות. יש מספיק כסף במדינה, ושינוי סדר העדיפויות הוא מתן סיוע לשכבות החלשות. ואפשר לתת בלי להתקמצן את ה-3 מיליארד וה-4 מיליארד. כי היינו בממשלה הזאת אחרי הקיצוצים הגדולים, וכשראינו מה ההשלכה, או מה ההשלכות על השכבות החלשות, נתנו 4.5 מיליארד. וכשאנחנו רואים לאן מועדות פני הממשלה, עוד לפני שהתחילו לאיים עלינו מה הולך לקרות ביורו באירופה, וההשלכות הכלכליות שהתחלנו לראות אותן, ההשלכות הכלכליות הקשות על היצוא הישראלי.

יש בעיה עם שר האוצר, תעביר לו את זה, הוא כל הזמן מתהדר ונותן לעצמו הישג היסטורי. אני לא יודע מה ההישג ההיסטורי שהוא בא ואמר: האבטלה שלנו 5.8%. אז מה? אבל הוא שכח למנות איפה האבטלה האמיתית ומה האחוז שם. בקריית-שמונה, 11%. בחצור-הגלילית, 13%. בבית-שאן, 18%. ולצערי, בלי לקנא במפלגות האחרות, אדוני היושב-ראש,

מצביעים לאותו יושב-ראש, שיושב ליד שולחן הממשלה הזאת. כי העוני מתחיל להזיז לאנשים. לא יצביעו יותר. הם הבינו שמוכרים להם רק הבטחות ורק ססמאות. שני מפעלים בצפון הולכים להיסגר. מפעל שהעובדים שלו בנצרת-עילית כבר ארבעה חודשים לא קיבלו משכורת. למישהו הזיז? למישהו אכפת? מפעל "סלינה" בצפון, "סלינה תעשיות". מפעל "פרי הגליל".

נתנו לו אזרחות כבוד, לראש הממשלה, בחצור. יום למחרת התחילו הצרות עם אותם עובדים, ואין פתרון ואין שינוי. אנחנו יודעים מה ההשלכות של המדיניות הכלכלית הזאת. ואם ישאלו אותנו: מאיפה נביא תקציב?

בעידן הזה של חוסר יציבות כלכלית. התשובה היא פשוטה: תבואו לוועדת הכספים. גברתי יושבת-ראש האופוזיציה, בוועדת הכספים עכשיו באים אלינו בשביל להסיט תקציבים שלא הספיקו לסיים בסוף שנה. לא בסכומים זעומים. 700 מיליון שקל שמעבירים ממשרד השיכון, כי שם פתרנו את כל בעיות השיכון של מדינת ישראל, למשרד אחר. אישרנו תקציב לתחבורה, דרך אגב, 8.9 מיליארד שקל.

אדוני שר התחבורה, עמדת בכל היעדים? הם אומרים: רוצים לקרב את הפריפריה, להביא את הפריפריה ברכבות ובתוכניות תשתית. מאוד חשוב לפתח את הדברים האלה, אבל זה יהיה בעוד שש שנים ושמונה שנים. אז אפשר להסיט קצת מהמיליארדים האלה בלי להתאמץ, אדוני סגן שר האוצר, ולתת אותם לשכבות החלשות. האם מישהו מהממשלה הזאת מתבייש לו כשהוא רואה אנשים, אזרחי ישראל, אזרחים טובים, הואיל והפריעו לך, מפשפשים, כן, אדוני. אני נותן לך עוד דקה מפני שהפריעו

מפשפשים בפחי האשפה, הולכים לעמותות לבקש אוכל? האם מישהו מהממשלה הזאת אכפת לו מהדברים האלה? אבל לדעתי, יכול להיות שהם שמים על העיניים שלהם, כשהם נוסעים ברחבי הארץ. מעניין אותם איך להביא יותר תומכים, אבל לא מסתכלים על האנשים האלה שלא מסיימים את החודש. וזה גם כשהבעל עובד, גם האשה עובדת, וגם ההורים עוזרים ומסייעים, ולא מסיימים את החודש. אז צריך לנהל מדיניות כלכלית נכונה. וצריך לשנות את סדר העדיפויות. לא להגיד את זה בססמאות. כי המחאה החברתית, נדמה לאנשים שהיא רגועה. אבל אנחנו כאן, תפקידנו לדאוג לאותן שכבות חלשות. תפסיקו לתת לאנשים, הממשלה הזאת, את התחושה שאתם רחוקים, מנוכרים ולא דואגים. זו האמת. העניים ממשיכים לסבול, השכבות החלשות ממשיכות לסבול.

אדוני היושב-ראש. ראש הממשלה מדאיג אותי כל כך, שאני אומר: צריך לחלוף, הוא וממשלתו, מהר מאוד, מהאולם הזה קודם כול, וככה הוא יעשה טוב לאזרחי ישראל אם הוא יעזוב אותנו לנפשנו, שנוכל לנהל מדיניות נכונה ולעזור לעניים, שיכולים ויוכלו לחזור למסגרת החיים הנורמלית, ולא רק להתהדר ולתת ססמאות, אדוני ראש הממשלה.

תודה רבה לחבר הכנסת מגלי והבה. ואנחנו מזמינים את חברת הכנסת שלי יחימוביץ על מנת שהיא תנמק את הצעת האי-אמון של סיעות עבודה ומרצ בנושא: נתוני האי-שוויון של ה-OECD. חברת הכנסת יחימוביץ,

השר ישיב, כי מדובר כמעט באותו נושא.

שטייניץ מתפאר בציונים לשבח שדוחות ה-OECD נותנים לישראל. ובכל פעם שאני שומעת אותו מתפאר אני שואלת את עצמי, האם יכול להיות שהוא קורא דוחות מסוימים, ואילו לעיני מגיעים דוחות אחרים? הכול תקדים היסטורי. ועוד באותו ריאיון גם אומר שר האוצר, הוא דיבר על הצורך בקיצוץ תקציב הביטחון, שמשרד הביטחון לא יכול לקחת רק את הדברים הטובים מדוח-ברודט. אז אני אומרת לשר האוצר, אדוני שר האוצר, אתה לא יכול לקחת רק את רסיסי השבחים שאתה מקבל בדוחות ה-OECD. רק היום פורסם דוח חדש של ה-OECD שמדבר על הריכוזיות הבלתי רגילה והמסוכנת במשק הישראלי, אבל לא על זה אני רוצה לדבר. אני רוצה לדבר על נתוני ה-OECD שפורסמו בשבוע שעבר. והנתונים האלה מדברים על עלייה באי-שוויון במדינת ישראל, עלייה שעוד צמחה השנה, כלומר מדד ג'יני לאי-שוויון מראה על גידול, שהוא גם מהיר ביחס למדינות אחרות. שעה שממוצע מדינות ה-OECD מראה על אי-שוויון ביחס שבו העשירון העליון משתכר פי-תשעה מהעשירון התחתון, בישראל אנחנו מבקיעים ומצליחים להגיע לכך שהעשירון העליון משתכר פי-14 מהעשירון התחתון.

ייאמר בכל זאת כדי להיות הגונים שאנחנו לא לבד: מבין 33 מדינות ה-OECD, כמונו, ארצות-הברית, מקסיקו וטורקיה, דרך אגב, עם כולם אנחנו בכאסח. כולם צ'ילבות שלנו.

חברה בלתי מכובדת להיות בה. ובוודאי שמדינת ישראל, מדינה קטנה, טרייה, צעירה יחסית, מתמודדת עם אתגרים ביטחוניים, לא יכולה להרשות לעצמה להיות בראש הרשימה. הרי מי כמונו זקוק לסולידריות? ויותר מאשר כל מדינה אחרת אנחנו זקוקים לסולידריות כזאת. איך אפשר להתחיל לדבר על סולידריות, על אחריות המדינה לאזרחיה, על אחריות הדדית,

הנתונים האלה הם לא לוחות הברית שירדו מהר-סיני. זו תוצאה של מדיניות כלכלית, הרסנית, ניאו-ליברלית, מכוונת, אידיאולוגית, לא מקרית. צריך לומר למען ההגינות שהמדיניות הזאת לא החלה עכשיו ולאו דווקא בממשלה הזאת, היא התחילה כבר לפני שני עשורים. הביא אותה לקיצוניות עזה באופן מיוחד מי שהיום ראש ממשלה והיה שר אוצר בשנים 2003 2005, בנימין נתניהו, והממשלות אחריו המשיכו ואמרו, כזה ראה וקדש.

סיבות לגידול באי-שוויון: צמצום השירותים החברתיים, קיטון מעורר דאגה בהוצאות הממשלה לחינוך, לבריאות לכל דבר אפשרי. תראו, רק השבוע החליטה הממשלה על קיצוץ של, כמה אחוזים? 2% בתקציב המדינה. זה עוד מאותו הדבר. הרי זה לא תרופה למחלה, זה עוד מאותה מחלה. צמצום תקציב המדינה וצמצום השירותים החברתיים.

דוח אחר של ה-OECD,

שגם אותו כנראה שר האוצר לא קרא, מדבר על כך שבישראל השירות הציבורי הוא קטן מדי, הוא רזה מדי. מה זה אומר שהשירות הציבורי קטן מדי ורזה מדי ומקצצים בו עוד ועוד? בואו ניקח לדוגמה את הבריאות: ברגע שמקצצים בשירותי הבריאות זה אומר שמעמד הביניים נתבע להשלים מכיסו לבריאות משלימה. והסכומים שהציבור בישראל נדרש להוציא מכיסו כדי לקבל בריאות טובה הולכים ועולים ככל שתקציבי הבריאות הולכים ומתקצצים. איך זה תורם לאי-שוויון? כשאנשים עשירים צריכים לשלם עבור בריאות הם לא מרגישים בזה, כשמעמד הביניים צריך לשלם מכיסו עבור בריאות הוא עושה את זה עבור יקיריו, עבור עצמו, במאמץ גדול מאוד. אבל העשירונים התחתונים, פשוט אין להם מאיפה לשלם. לכן הם מקבלים בריאות פחות טובה מאשר מעמד הביניים והעשירים. זה האי-שוויון. האי-שוויון הזה נובע ממדיניות כלכלית מכוונת: רפורמה במס שמגדילה את הפערים בין עניים ועשירים, הקטנת תשלומי העברה לאוכלוסיות החלשות, הקטנה הולכת ומתמדת כל הזמן, בלי הפסקה, הגידול העצום בהעסקת עובדי קבלן,

צורת ההעסקה שהורידה את רמת השכר במשק לרצפה. עוד ועוד עובדי קבלן זה אומר עוד ועוד עובדים עניים, זה אומר פערים הולכים וגדלים. נורא נורא פשוט. גם עובדי הקבלן שפתאום הממשלה התחילה לשים לב אליהם ולחוש כלפיהם חמלה, גם הם תוצאה של מדיניות ממשלתית מכוונת.

נוצרים עובדי הקבלן? האם הם נולדים מן הכרוב?

הם נולדים כתוצאה מהפרטות והקפאת תקנים ו-outsourcing. כל outsourcing משמעו פיטורי עובדים קבועים שמשתכרים שכר ממוצע והכנסת עובדי קבלן במקומם. ולא משנה כמה הם יעבדו וכמה הם יהיו חרוצים, כל עוד הם משתכרים 22 שקלים ו-4 אגורות לשעה הם יישארו עניים לנצח גם אם הם יעבדו 24 שעות ביממה. זאת מדיניות ממשלתית. זאת מדיניות ממשלתית, זה לא אסון טבע. תראו את חוסר הרגולציה בשוק ההון.

גם היום, בדוח החדש, שאני לא מייחדת לו את הדיבור, בדוח החדש שמדבר על הריכוזיות במשק ה-OECD מפציר בישראל להגביר את הרגולציה על שוק ההון. אבל למה להגביר רגולציה אחרי שב-2003 העברנו 70% מכספי הפנסיה, מאיגרות חוב ממשלתיות, לקזינו של שוק ההון? ועכשיו ישחקו הנערים לפנינו, ושוק ההון והיד הנעלמה כבר יטפלו בפנסיות של החוסכים. וכך לוקחים כסף שהושג בעבודה אמיתית, בעמל רב, נצבר במשך שנים על-ידי אנשים עובדים, משליכים אותו לשוק ההון והופכים אותו לכסף למשחק בקזינו. וכך מגדילים פערים. זאת תוצאה של אוזלת יד מכוונת. הרי רגולציה זאת החלטת ממשלה, והיעדר הרגולציה והג'ונגל המוחלט בשוק ההון, כשהקורבן הוא החוסכים הקטנים, גם זאת מדיניות ממשלתית. הפתרונות הם רבים, והם כל כך פשוטים, עד שאפילו לא נעים להגיד אותם: שיקום המגזר הציבורי, הגדלת חלקה של הממשלה בתוצר הלאומי הגולמי, שינוי מדיניות המיסוי, השתת מס פרוגרסיבי והגון יותר. היום בוועדת הכספים נדרשנו לאשר הפחתה בבלו על הדלק, והיה כתוב: "כתוצאה מיישום מסקנות

ממש היינו צריכים את ועדת-טרכטנברג כדי שתגיד לנו שצריך להוריד את הבלו על הדלק. אנחנו צועקים את זה שנה אחרי שנה: שמסים על דלקים הם מסים עקיפים ולא הוגנים, והם מגבירים את העומס על מעמד הביניים ועל העניים, ואילו מסים ישירים הם מסים צודקים. מס הכנסה הוא מס צודק, כי מי שעני לא לוקחים ממנו מס, ומי שמרוויח בינוני לוקחים ממנו מס בינוני, ומי שמרוויח הרבה לוקחים ממנו הרבה מס, אם כי לא מספיק. שוב ושוב אנחנו אומרים: יותר מס ישיר, יותר מס פרוגרסיבי, פחות מס עקיף, עצרו את הרפורמה במס. לא, היה צריך את טרכטנברג בשביל זה. אמרנו היום בוועדת הכספים שבכלל מתברר שחוזה המדינה לא היה בנימין זאב הרצל, אלא טרכטנברג. טרכטנברג הודיע לנו שצריך לעצור את הרפורמה במס, טרכטנברג הודיע לנו, אם תגידי את זה עוד פעם הוא יאמין לזה. שצריך להפחית את המס הישיר. באמת תודה רבה.

בשביל זה היה צריך 790,000 שקלים לוועדת-טרכטנברג? הייתם שואלים אותנו, היינו עושים את זה חינם אין כסף. הציבור בישראל כבר מבין שמדיניות קפיטליסטית קיצונית היא בוודאי לא התרופה, היא המחלה. הוא בשל לדרך כלכלית אחרת, נאורה, הוגנת, מאוזנת, כזאת שיש בה איזון בין שוק חופשי ותחרות ובין מדינה חזקה שגם שולטת וגם מחזיקה בידיה דברים שאסור שיהיו בידי גורמים עסקיים, כמו חינוך, כמו בריאות, כמו משפט צדק. והיא גם רגולטור חזק על אותו חלק שני שצריך לחולל בו איזון,

אי-אפשר יותר לקנות את הציבור בססמאות ריקות מתוכן, בעוד מאותה מחלה: עוד קיצוץ של השירות הציבורי, עוד עובדי קבלן, עוד פתיחת השווקים ליבוא חסר בקרה כדי למוטט את התעשייה הישראלית, אלה לא יעברו לממשלה הזאת בשלום.

תודה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ, אשר נימקה את נימוקי סיעות העבודה ומרצ להבעת אי-אמון בעניין נתוני האי-שוויון של ה-OECD. ישיב על שתי הצעות האי-אמון, גם של קדימה וגם של העבודה-מרצ, השר יצחק כהן, סגן שר האוצר.

הכעס הוא לא פעם צודק, כאשר מנמקי הצעות האי-אמון שואלים איפה הממשלה, אבל אני אף פעם לא שמעתי את השרים אומרים: איפה מנמקי הצעת האי-אמון הראשונה? שכן הדברים האלה הם לא,

כאשר באמת לפעמים יש הערה נכונה, אבל ההערה הופכת להיות, אני לא מדבר אל חברת הכנסת שלי יחימוביץ, הנוכחת ושומעת את תשובתך,

אי-אפשר לעשות את זה בחקיקה, אבל אם היו אוסרים שכל הזמן יתרוצצו בכל הכנסים, קיסריה, הרצלייה, זה וזה וזה, כמו שפעם, כשהדיונים, גם המדיניים וגם הכלכליים, היו

קודם כול, זה בידי הכנסת לקבוע את, רק אני אומר לכם שהתקנות לא יחזיקו מים. לא יחזיקו מים. אבל אני מבין, ואני, יש לי הערכה רבה לעבודתו של ידידי מגלי והבה, שהיה גם סגן יושב-ראש הכנסת. אין דבר שמטילים עליו והוא לא מקיים וממלא באמת כהלכתו. אבל לפני רגע הוא אמר: איפה נמצאת הממשלה כאשר,

לפעמים אני תמה לדעת, אז אני אענה רק לשלי יחימוביץ. אני ובילסקי, אתם נמצאים. אין ויכוח. גם דורון אביטל נמצא פה, כחבר כנסת מתמיד, וגם בילסקי. אבל זה מעליב, זה פוגע. אתם במקרה הרביעייה שיושבת פה, ויש עוד. אולי נחכה שתקרא להם? אני רק אומר, אנחנו נבחרנו בבחירות, הנה גם נחמן שי הגיע,

נחמן שי זה לא אני. שי חרמש. זה שי חרמש. אני גאה בשמי, ולא קוראים לי נחמן. אבל זה אותו שי. הוא מחזיק נחמן וחרמש יחד. אגב, הנאום שלך ייחתם בהיסטוריה של, תודה. נא לא להתייחס לנאומי היושב-ראש כרגע. אתה זכאי לזה. עוד רגע יבקשו שאני גם אצונן עד כדי דלקת ריאות, לא יהיה לי רק צינון. אל תיתן לי קומפלימנטים. אני, קומפלימנטים יכולים לצנן אותי. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בשנת 2010 חלה ירידה ברמת העוני. חלה ירידה ברמת העוני והאי-שוויון בחברה הישראלית, שהושפעה מההתאוששות הכלכלית בשנה זו, אשר לוותה בשיפור בתעסוקה. כך נרשמה ירידה קלה בשיעור המשפחות שנמצאו מתחת לקו העוני מ-19.8% ב-2010 בהשוואה ל-20.5% ב-2009. אני חושב שלא רק שזה נעצר, זה גם במגמת ירידה, וזה חשוב. זה עדיין לא מספיק, אבל זה חשוב. במקביל לשיפור במדדי האי-שוויון,

בשנת 2010 חלה עלייה ברמת החיים, שבדרך כלל נמדדת באמצעות גידול של חציון ההכנסה הפנויה, שמשמעותו עלייה

הן בהשוואה למדינות ה-OECD והן בהסתכלות ארוכת טווח, רמת האי-שוויון בישראל כיום גבוהה יחסית. הממשלה מחויבת לקידום האג'נדה הכלכלית-חברתית, הכוללת יעדים כמותיים להקטנת העוני והאי-שוויון, חרמש, אתה מפריע לי. בשנת 2010 עמדה הממשלה ביעד להקטנת העוני, ההכנסה ברוטו של החמישון התחתון גדלה ב-3.9%,

יותר מהגידול בתוצר לנפש בתוספת 10%, שהיה 3.2%. אדוני היושב-ראש, דוח העוני של הביטוח הלאומי לשנת 2010 מעלה כי האי-שוויון בישראל נובע במידה רבה מהפערים בדפוסי התעסוקה של קבוצות אוכלוסייה שונות, וציינה זאת הגברת שלי יחימוביץ.

ההסתברות שמשפחה תימצא מתחת לקו העוני קטנה משמעותית כאשר יש שני מפרנסים במשפחה. בקרב משפחות עם שני מפרנסים שיעור העוני היה 3.5% בלבד, אי-אפשר להגיד על זה "בלבד", כי גם זה הרבה, ואילו שיעור העוני בקרב משפחות עם מפרנס אחד היה 25.6%,

יתירה מכך, בשנים האחרונות אפשר להבחין במגמת גידול בתחולת העוני בקרב משפחות עם מפרנס אחד. נוסף על כך חל גידול בתחולת העוני בקרב משפחות הנמצאות בגיל העבודה ואין בהן מפרנס. תחולת העוני גבוהה משמעותית בקרב האוכלוסייה הערבית והחרדית, המתאפיינות בשיעורי השתתפות נמוכים בכוח העבודה. במסגרת מאמצי הממשלה לסייע לעובדים המשתכרים שכר נמוך מופעלת כיום תוכנית מענק מס הכנסה שלילי בפריסה כלל-ארצית. מענק זה משמש, חבר הכנסת בוז'י הרצוג, שהיית שר הרווחה, אתה בטח מכיר את זה, הוא משמש אמצעי לצמצום העוני בקרב משפחות עובדות ולעידוד כניסה לשוק העבודה, באמצעות הגדלת התמורה לעבודה לבעלי משכורות נמוכות. כמו כן, במטרה לעודד תעסוקה, הורחב בתקציב 2012-2011 סבסוד שהיית ילדים במסגרות חינוכיות, צהרונים, מעונות-יום.

אדוני היושב-ראש, הממשלה מחויבת לסייע לאוכלוסיית הקשישים, אי-אפשר, פרופסור ברוורמן, למי אדוני רוצה שאני אעיר? לא לאף אחד.

האם לחבר הכנסת הרצוג,

מכינים תשובה, שר הרווחה. במקביל, אדוני היושב-ראש, הממשלה מחויבת לסייע לאוכלוסיית הקשישים. בתחולת העוני בקרב קשישים נמשכת מגמת השיפור מהשנים האחרונות, רמה נמוכה בהשוואה לשנים האחרונות וכן נמוכה יותר מתחולת העוני של כלל האוכלוסייה. הממשלה מפעילה כלים רבים כדי להתמודד עם ההתפתחויות הכלכליות בעולם. במסגרת זו הגדילה הממשלה את הוצאותיה התקציביות לשנים 2011 ו-2012 בכלל הפיסקלי המפורסם בשיעור 2.7%, שיעור גבוה מהגידול שהיה נהוג בשנים שעברו. במסגרת התקציב לשנים אלה, ובראייה ארוכת טווח, מתוכננות הפעולות הבאות, שמטרתן להרחיב את השירותים הניתנים לאזרח. ברשותכם, אני אפרט

הגדלת ההשקעה בחינוך, הגדלת תקציב משרד החינוך ב-2.5 מיליארד שקלים ב-2011 ו-1.4 מיליארד ב-2012, ביצוע רפורמה במערכת ההשכלה הגבוהה, שתכלול תוספת תקציבית של 7.5 מיליארד לאורך שנות יישום הרפורמה. סך התוספת שניתנה בתחום הבריאות שבאחריות קופות-החולים היא כ-1.45 מיליארד,

תוספת של 300 מיליון לסל שירותי הבריאות עבור הוספת טכנולוגיות ושירותים חדשים לסל בכל אחת מהשנים 2011 2013, תוספת של 80 מיליון בכל אחת מהשנים 2012-2011 בעבור הרחבת טיפולי שיניים לילדים עד גיל 14. בהבשלה מלאה צפויה הכנסת טיפולי השיניים לעלות כחצי מיליארד שקלים, הממשלה הוסיפה כ-90 מיליון שקלים בכל שנה לתקציב קופות-החולים בגין גידול והזדקנות האוכלוסייה. תינתן תוספת בהיקף 400 מיליון שקלים ב-2011 מתוקף החוק להעלאת הבטחת ההכנסה לקשישים וניצולי השואה. פיתוח התחבורה הציבורית, במהלך 2011 צפויה הפעלת מערכת הסעת המונים בירושלים בהשקעה של 3.2 מיליארד. במהלך 2012 צפויה להתחיל בחיפה הפעלה של מערכת הסעת המונים המבוססת על אוטובוסים מרובי קיבולת בהשקעה תקציבית של כמיליארד ש"ח. ההכנות להקמת "הקו האדום" ברכבת הקלה בתל-אביב עומדות לפני סיום בהשקעה ממשלתית של כ-1.2 מיליארד ש"ח. נוסף על כך התקציב מיועד לפיתוח נתיבים בלעדיים לתחבורה ציבורית ולהקמת מערכות בקרה,

ניהול ותכנון התחבורה הציבורית,

המגמה לשיפור התחבורה התקציבית ועידוד השימוש בה.

זה המון.

זה ממשלה שעושה המון. זהו, זה המון. אל תדאג, הוא נותן לך את הסיכום. אני אתן לך את זה. לי יש הצעת ייעול: תשלח את זה באימייל.

תגידו בראבו לממשלה. על כל סעיף כזה תגידו: בראבו.

אתה רואה את, אדוני, אנחנו מאוד מעריכים, אבל המספרים מבלבלים אותנו. לא לא, אני אתן לך את זה מסודר, דבר דבור על אופניו.

גדול של חבר הכנסת איציק כהן. חבר הכנסת ביבי אומר שהעובדות מבלבלות אותו. לא לא לא לא. חס ושלום. הוא דווקא מעריך. לא אמרתי העובדות.

יש עוד פרויקט שאנחנו עובדים עליו יחד, נושא הגמלאות של כוחות הביטחון, ובעזרת השם נגמור את זה. בעזרת השם. בעזרת השם, וכמה שיותר מהר. אני קורא את זה קצת מהר כי זה המון, המון. בלי עין הרע. תגיד בלי עין הרע.

יש סיכום גם, אדוני? אדוני השר, יש גם סיכום? ודאי, ודאי. כי אני כבר איבדתי את המספרים, זאת האמת. אני, אני איבדתי את החשבון.

אני אמשיך עוד קצת. זה ממשלה, לא, לא. חשוב לפרט. של החינוך שאמרת זה לפני הקיצוץ 2% עכשיו, או אחרי הקיצוץ של,

מה זה 2% קיצוץ כשהתוספות בעשרות מיליארדים? באמת, זאביק. אני לא גמרתי,

יש 2% ממני, ויש 2% מרוטשילד, יש הבדל גדול. אם הסכומים הם כל כך גדולים, 2% זה הרבה כסף. אני אגיד לך, אני לא, אני קצת מאמין בעין הרע.

אבל אם אני אמשיך אני פוחד אם מדובר ב-100 מיליארד, 2% זה 2 מיליארד,

2% מכמה, אתה, לא, אני מדבר על סכומים, מספרים מסוכמים. זה לא, מה שרצית להגיד, יהללך זר ולא פיך. כן, ולא.

לא, אני רוצה שתיהנו מהממשלה הזאת. תשתבחו בה.

אתם יוצאים לחו"ל, תספרו איזה ממשלה נפלאה.

תראה איזה השקעות, איזה ממשלה עשתה כאלו השקעות? לא היתה כזאת ממשלה, אני אומר לך. האחרים לא יכלו להישאר פה, כי הם לא יכולים לשמוע את הדברים האלה.

ולסיכום. לא, אי-אפשר. יש עוד הרבה. זה ממשלה שעושה, זה אוצר פעיל.

תוכנית "נתיבי ישראל" פיתוח רשת כבישים בצפון, לרבות המשך כביש חוצה-ישראל, הקמה של מסילות ברזל לכרמיאל,

המשך דרומי של כביש חוצה-ישראל. למה קוראים לזה חוצה-ישראל? הוא מחבר את ישראל. כבר אפשר לנסוע לכרמיאל ברכבת? אפשר, אפשר. תמיכות בענף התחבורה הציבורית, היקף התמיכות לשנים 2011 2012 יעמוד על 3.1 מיליארד שקל ועוד 3.3 מיליארד שקל בהתאמה. התמיכות מיועדות להפחתת עלויות עבור המשתמשים ושימור הכדאיות הכלכלית למפעילים. עידוד תעסוקה,

הרחבת סבסוד שהיית ילדים במסגרות חינוכיות: צהרונים, מעונות-יום. גובה התוספת בגין זה, 320 מיליון,

אדוני היושב-ראש,

תלכו מחיל אל חיל. עם כאלה נתונים, עם כאלה נתונים, תצטרפו גם אתם.

לא, אני דיברתי על זה. שלי, אני דיברתי על זה. שלי, זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שלא רק שנתוני העוני נעצרו, הם גם במגמת ירידה, ולזה אומרים כה לחי. אתם שלום, בתיכם שלום, וכל אשר לכם שלום. אמן, אמן. אדוני שר האוצר, רק תפנה את תשומת לבם של חבריך בממשלה שכל קיצוץ רוחבי, בראש ובראשונה פוגע בפערים ויוצר פערים נוספים. כל קיצוץ רוחבי, סופו שיקצץ את השירותים לציבור. אנחנו כבר מכירים את זה. רבותי, אנחנו עוברים להצעת האי-אמון השלישית להיום, של סיעות, איך אני מתחיל? סיעות חד"ש, רע"ם-תע"ל ובל"ד.

או אדוני רוצה, אני אומר: של סיעות רע"ם-תע"ל, חד"ש ובל"ד, או של בל"ד, חד"ש ורע"ם-תע"ל. וכמובן הנציג אשר ינמק את הצעת האי-אמון של הסיעות בכותרת: כישלון ממשלת נתניהו

הכלכליות והחברתיות ביישובים הערביים, ולכן ביקשנו מהשר לענות בנפרד. לרבות העיר טייבה. לרבות העיר טייבה, לא כתוב. אבל אני מוכן להוסיף זאת. ינמק חבר הכנסת אחמד טיבי. כבוד חבר הכנסת אחמד טיבי.

היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, הצעת האי-אמון של סיעת רע"ם-תע"ל באה היום על רקע המדיניות המתמשכת של הדרת האוכלוסייה הערבית והזנחת היישובים הערביים, לרבות בנושא תשתיות, תכנון ובנייה, תעסוקה, דיור,

אני אתייחס בסוף דברי להצעה שעלתה לאחרונה לגבי מניעת השמעת קריאת המואזין. זה יהיה בסוף דברי. אדוני היושב-ראש, אתמול התקיימה הפגנת אלפים של הציבור הערבי מול משרד ראש הממשלה במחאה על תוכנית פראוור, תוכנית שמטרתה, בסופו של דבר, לרכז 35% מהאוכלוסייה של הנגב על 1% מהשטח של כלל הנגב, לצד הפקעה של מאות אלפי דונמים. היש אי-צדק משווע יותר מכך? אוכלוסייה שהוזנחה, יישובים שלא הוכרו, מדינה שלא מכירה ביישוביה, עם כל המשתמע מכך.

היעדר תשתיות במערכות, בריאות, חינוך, תחבורה,

עשרות אלפי אנשים בדרום, ערבים, ללא מים, כאשר לידם, במרחק כמה מאות מטרים, חוות יחיד משופעות בכל, מים, חשמל, ולידם יש שכנים, מה זה חוות יחיד?

שנאלצים, המשפחות יחד עם הילדים, ללכת לסחוב ג'ריקנים של מים כדי לשתות. מדובר בישראל 2011 שהתקבלה ל-OECD, אגב, בניגוד לתנאים של ה-OECD. אבל לישראל מותר הכול. אפילו בקונגו-ברזוויל אין יישובים לא מוכרים. רק כאן יש יישובים לא מוכרים. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, אני מקווה שהכינו לך תשובה טובה, בעיקר על מצוקת התכנון והבנייה, לרבות על המצוקה של העיר טייבה, כי בכותרת אני ביקשתי שזה יכלול את העיר טייבה. אמרו במזכירות שלא צריך לשים את השם בכותרת.

אני לא יכול להביע אי-אמון בגלל המדיניות כלפי טייבה? יכול.

לא הבנתי למה ביקשו לא, ככה אמרו מהמזכירות לסיעה. אין שום רע בטייבה. השאלה רק היא, האם אתה מדבר על המצוקה הכללית או,

מצוקה כללית ביישובים הערביים, לרבות העיר טייבה. אין לנו שום בעיה, אני מודיע לך, הנה אני כבר מוסיף את הדקה. אני מודיע לך, תודה רבה.

שסגן השר יתייחס לעיר טייבה, כי נושא טייבה הוא הנושא שבגללו נפגשתי עם ראש הממשלה לפני כמה שבועות. אחר כך נפגשתי גם עם מזכיר הממשלה. אנחנו מעבירים לממשלה את נוסח הכותרת שאתם כותבים, בדברי ההסבר,

דברי הסבר זה עניין אחר. אבל לא היה. בכותרת לא היתה העיר טייבה.

היית כותב את זה מראש, ככה היינו שולחים. אני חייב להתייחס לכול. אני לא יכול להתייחס נקודתית. אני אומר: בדברי ההסבר הכותרת לא כללה, אחרת היינו כוללים. אין שום פסול, להיפך. טייבה עיר ואם בישראל,

אני מקווה שהיחס אליה יהיה כזה מצד הממשלה. אני אתך לך דוגמה. כמו כולם. יגבו ארנונה והכול. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת דנון, אתה בקי בעיר טייבה. יפה, אני מאוד מעריך את זה.

חבר הכנסת טיבי, אדוני היושב-ראש, טייבה הפכה להיות שדה ניסויים של משרד הפנים. העירייה הנבחרת על-פי דין, באופן דמוקרטי, הודחה על-ידי שר הפנים דאז רוני בר-און, ובמקומה,

אגב, אף אחד לא האשים את ראש העיר שהודח שהוא לא בסדר. אמרו לו: יש חובות מהמועצה הקודמת.

הדיחו אותו כאשר הוא והמועצה נבחרו באופן דמוקרטי.

בהתחלה מינו לנו איש "זינזאנה", מפקד בית-סוהר,

אחר כך מינו את חמי דורון. ההוא מישראל ביתנו,

חמי דורון מהליכוד. אחר כך אף אחד לא רצה לבוא. היום התמנה, גאלב מג'אדלה מכיר אותו, אדם שהיה העוזר שלו, איש מפלגת העבודה. ולכן, והוא טוב מאוד, אני, לשבחים. האדם הכי טוב לנהל את טייבה הוא אדם שנבחר על-ידי תושבי טייבה,

וכך גם באקה, וכך גם כל יישוב אחר. אין לקבל שום ראש עיר ממונה שנכפה על התושבים, אינשאללה יהיה מלאך. גם אם הוא יותר טוב מהאחרים. אוקיי, ולכן, מה הגירעון? אבל הבעיה היא לא ראש העיר הממונה, הבעיה, תקשיב,

הבעיה היא לא רק ראש עיר ממונה וועדה קרואה, אלא שבטייבה יש שני ראשים, אנדרוגינוס. המקום היחידי בארץ שיש בו גם ראש עיר ממונה וגם נאמן. גם ראש עיר ממונה וגם נאמן.

אני כבר אתגרתי אתכם, שאלתי אתכם מה העלות של הנאמן בטייבה, העלות החודשית. מי שומר על מי,

ראש העיר על הנאמן, או הנאמן על ראש העיר? עד עכשיו הנאמן פיטר את כולם. ידו של הנאמן על העליונה. הוא commissioner? לא, הוא מתמנה על-ידי בית המשפט. משרד הפנים בזמנו ביקש למנות אותו כדי להציל את טייבה,

ובסופו של דבר הוא עוסק בהסדרת נושים,

נאמן שמקבל עלות שכר של 400,000 שקל בחודש ירצה לסיים?

400,000 שקל, אדוני השר לשעבר. בשנה אולי. בחודש, מר דנון, חבר הכנסת דנון, 400,000 שקל עלות השכר של הנאמן בטייבה. איך אתה לא יודע את זה? אתם מיניתם אותו, איך אתה לא יודע? אם הוא גובה 8 מיליון, לצערי הרב לא הוא מינה אותו, גם לא המפלגה שלו.

אם הוא גובה 8 מיליון. משרד הפנים מינה אותו וחזר בו. הוא רצה לפטר אותו. בית-המשפט לא מסכים, הוא אומר: עוד לא סיים. למה לו לסיים, עם משכורת כזאת? למה לו לסיים?

אתה במקומו היית מסיים, זאב בילסקי? היית מסיים את הסדרת החובות? חוץ מזה, זה כסף של טייבה.

טייבה היא היישוב הכי מבוסס בארץ, יכול להרשות לעצמו 400,000 שקל בחודש לנאמן. מה הבסיס למשכורת כזאת? מה התחשיב? תשאל את השופטת ורדה אלשיך. תשאל אותה מה הבסיס, מה הבסיס? אני מבין שמקבלים 5% מהסכום שגובים. אם הוא גובה 8 מיליון בחודש ומצליח להכניס לטייבה, אני מודיע כאן מעל הדוכן, מוגזם.

אני מודיע מעל הדוכן, אם השופטת ורדה אלשיך תחדש לו בינואר את המינוי פעם שנייה, היא תשמע ממני דברים קשים ביותר. מה, אתה מאיים עליה?

ציבורית. אני, פוליטיקאי, יכול לומר את דעתי. אני אומר שאם יחודש המינוי של הנאמן בטייבה, אני אשמיע דעה כואבת מאוד בציבור נגד ההחלטה הזאת. נראה לך דמוקרטי? חבר הכנסת כץ. חבר הכנסת כץ. ברעננה זה היה עובר? בהרצלייה זה היה עובר? לעת עתה חבר הכנסת טיבי עוד לא אמר דבר, הוא אמר שהוא יאמר. אני לא יכול, אני אומר מעל הדוכן דברים כואבים, אני אעביר את כאבי וזעמי על ההחלטה, מותר לי? בשביל זה הציבור שלי בחר אותי? בהחלט.

רק למען השקיפות, בוא לא נשכח שטייבה היתה בגירעון שמקביל לשיא גינס, שעשה את זה ראש עיר נבחר מתוך טייבה, ולכן, זה לא נכון. ראש העיר שנבחר מתוך טייבה, עבד אל חכים חאג' יחיא, לא אחראי. האיש הודח ללא קשר לחובות.

אחרי כמה חודשים הדיחו אותו בגלל חוב של ראש עיר ממונה קודם.

מי אמר לא יכול? תנו לו הזדמנות.

אני לא אומר שהוא צודק, הוא אמר: גם ראש עיר הכי טוב שנבחר, ובדרך כלל ראש עיר נבחר בגלל מחדלי אלה שקדמו לו, והשאלה אם הוא יכול, נא לשבת. נא לשבת. השאלה אם הוא יכול לנהל את העיר במצב הכספי שהיא נמצאת בו. באו ואמרו: הוא לא יכול לנהל את העיר, נמנה לעיר ממונה. עכשיו אתה אומר: הממונה, אם הממשלה, חברי הכנסת, אני מנסה לעזור לחבר הכנסת אחמד טיבי, ולעת עתה לא להעיר לו.

אם ממנים כבר ממונה, הממשלה באה ואומרת: מועצה נבחרת לא יכולה לנהל את העיר, משום שהיא לא יכולה לנהל את המצב הכספי של העיר בגלל חובות העבר. אם היא לוקחת את האחריות על עצמה, שלפחות תפתור את חובות העבר. הניסיון הזה לא היה בשום יישוב אחר בישראל.

טייבה היא שדה ניסויים, ואני קובע שטייבה לא צריכה להיות שדה ניסויים של משרד הפנים. ניסיונות כושלים, שאנחנו משלמים את מחירם, כתושבי העיר, ואני כבר נאמתי 11, 12 נאומים על הרמזור בטייבה, עד שהרמזור בוצע.

חבר הכנסת טיבי,

נדמה לי עכשיו, אחרי שנרגענו מעט, ואני אתן לך את הזמן, נדמה לי שמעל במת הכנסת לאיים על שופט היושב בדין,

אני אמרתי "לאיים"? אני מתריע, אמרתי, אני רוצה להתריע. אני בטוח שלא איימת. אני בטוח שלא איימת, אבל בעיני אלה ששמעו אותך היה דבר שהיה יכול להתפרש כאיום. אז אתה אומר במפורש שאתה לא מאיים.

אמרתי שאני אשמיע את זעקתי הכואבת באופן ציבורי, בקול רם, אם תתקבל החלטה לחדש לו. אני עומד על כך. זו זכותי.

זאת חובתי. אם אני לא אעשה את זה אני לא אמלא את חובתי כלפי הציבור שלי.

אני אזעק יחד אתך,

תודה רבה. אגב, משכורת כזאת, חבר הכנסת דנון, אתה לא היית שותק אם היה מתמנה ברעננה ומקבל 400,000 שקל, או בשער-אפרים או בכפר-סבא. זאת היתה כותרת ראשית בעיתונות, ופה כמעט בשוליים, בעמוד 17, לפני כמה שנים. במצב שהשאיר בילסקי את רעננה אף נאמן לא היה מוכן בפחות, אדוני היושב-ראש, בעיר טייבה, את שש הדקות האחרונות, אין שום בעיה. שלוש דקות מלאות. אתה קמצן הפעם. אדוני, לגבי טייבה, תוכנית המיתאר, תוכנית שהופקדה, מה שקרוי "אשכול 5" טייבה,

ב-2003, עד היום היא לא הופקדה, עד היום, תוכנית מיתאר, ולכן אנשים, אין להם רשיונות,

כברירת מחדל, לבנות ללא היתר. לא בנייה לא חוקית, אלא בנייה ללא היתר, כי לא נותנים להם רשיונות, כי אין תוכנית מיתאר, אין הפקדה. לא מורשה.

ולכן נשאלת השאלה, תנו לאנשים את הכלים לבנות על-פי דין, לבנות על-פי חוק. רוצים לבנות. אבל למה הוא צועק? אולי תשתיק אותה? חברת הכנסת ברקוביץ. היא כל הזמן מזלזלת, טיפה להנמיך, היא כל הזמן מזלזלת. חברת הכנסת ברקוביץ, נא לשבת. זה לא המואזין פה. לא רוצה.

נא לשבת.

חברת הכנסת ברקוביץ.

תיקחי את התרופות ותצאי מהאולם. תיקחי את התרופות ותצאי מהאולם. למה?

זו האבחנה שלי.

אדוני משמש פה כחבר הכנסת, ולא כרופא. תודה רבה.

אותה עיר, טייבה, הציעו לה תוכנית מיתאר שלא מתחשבת בעתיד, לא מתחשבת באפשרות להתרחב.

יש צור-יצחק, במקור אלה אדמות שלנו, מהמערב כביש 6, מהמזרח אזור נוף, מהצפון "הקו הירוק". איפה נתרחב?

מה אתם חושבים על תושבי טייבה? למה לחנוק את היישוב הזה? למה לא לתת לאנשים להתרחב בצורה נורמלית, לבנות את עתידם? אדוני, עד לפני חמש שנים היו 220 היתרים כל שנה, ירדו ל-60 בתקופת הוועדה הממונה, במקום לעלות ל-300.

ביישובים הערביים, ואת זה קיבלתי מד"ר ת'אבת אבו ראס,

בשנת 2010, חבר הכנסת סוייד, נהרסו כ-550 מבנים במגזר הערבי וכ-440 מבנים במגזר היהודי, אף-על-פי שהיחידה הארצית לפיקוח על הבנייה איתרה אותו מספר מבנים בלתי מורשים בשני המגזרים, כ-3,800 בכל מגזר. על-פי המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, שאתה עמדת בראשו,

בשנת 2009 נהרסו 165 מבנים השייכים לאזרחים ערבים. אדוני היושב-ראש, אין ספק שמדובר בהזנחה מובנית,

ולכן נדרשת התערבות הממשלה. טוב עשה מזכיר הממשלה, שעל-פי פגישתי עם ראש הממשלה ביקר לאחרונה בעיר טייבה.

להעביר את הסיכום שהיה ביני לבין ראש הממשלה בהחלטת ממשלה, שיקום שכונות ותיקות, תשתיות וכבישים. אני מקווה שהדברים האלה יצאו אל הפועל, ואז אוכל לומר שנעשה משהו. אני לא רוצה לחזור 13 פעמים על נאום הרמזור, ונאום הכביש, או התשתיות, או חדרי לימוד חסרים. הגיע הזמן לקבל החלטה להתייחס אל היישובים הערביים במכלול, גם בנגב, גם בטייבה וגם בצפון, כאל חלק ממדינת ישראל. אני רוצה בכמה דקות שנשארו, לא לא, חצי דקה נשארה לך. אוקיי. שמעתי את ההצעה לגבי המואזין, תקשיב,

אתה כל הזמן מפריע לי, שלושתכם,

חבר הכנסת טיבי, נא לסיים. אדוני היושב-ראש, היום עליתי לשידור, היה לי הכבוד לעלות לשידור עם חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, להגיב על חוק המואזין. היא הציעה הצעה מהפכנית, אמרה לי: יש לי הצעה מהפכנית לכם. היא הציעה שהמוסלמים יתעוררו בבוקר על-פי אפליקציה באייפון. זה מה שהיא הציעה בשידור.

אני יכול לומר, בואו נסכם,

נחלק למוסלמים אייפונים חינם, זה כן, בהתחלה, אבל, יש גבול לטמטום ולהזיות, יש גבול.

אדוני, כל הזמן הפסיקו אותי, ואני אמרתי שש דקות. הפסיקו אותי. עם כל הכבוד, אתה 18 דקות על הדוכן. אבל אתה הפסקת אותי, אני לא מפסיק אותך בשום דבר. נא לסיים.

אדוני לא יכול להתחיל 20 שניות, מחוסר זמן להתחיל לדבר אני לא יכול כך. אני לא הפרעתי לך בכלל. אתה לא הפרעת לי? תודה רבה. תאמין לי, יחסי לחבר הכנסת טיבי,

נתתי לו את הדקות המלאות שהפריעו לו גם באמצע, אבל לא יכולים 12 שניות לפני תום הדברים להתחיל נושא חדש, עם כל הכבוד. אדוני, בוודאי החוק של אנסטסיה מיכאלי, אם יבוא, יעמוד לדיון. חשוב לי, חשוב לי לציין את זה, הפריעו לי בדברי.

הפריעו לך כל הזמן, ואני נתתי לך את כל הזמן, חבר הכנסת טיבי. לא יכולים 12 שניות, אדוני יסיים עכשיו בשלושה משפטים מרוכזים בנושא שהוא מבקש לסיים.

מדובר בהצעה הזויה שאין בה שום דבר לגבי איכות סביבה. יש בה עוינות לכל מה שהוא מוסלמי. אם כבר לדבר על דברים שמפריעים, על אותה הזיה,

אז גם הסירנה בערב שבת, 20 דקות לפני שקיעת החמה, סירנה, זה מפריע למוסלמים ביפו,

ברמלה. סירנה, זה בדיוק זמן הסיאסטה של המוסלמים, אנחנו ישנים אחר-הצהריים. מה דעתכם לבטל את זה? מה דעתכם על הקומזיץ? מה דעתכם על ל"ג בעומר? אולי יש אנטישמים שיגידו לכם שהשטריימל שחור, תתביישו לכם, לא רק היא, אלא מי שתמך בהצעה הנלוזה והמבישה הזאת. תלמדו מההיסטוריה שלכם.

אני מאוד מודה לחבר הכנסת אחמד טיבי. יעלה ויבוא השר יצחק כהן להשיב, כסגן שר האוצר, על הצעת האי-אמון של חבר הכנסת אחמד טיבי. מדינה יהודית, חבר הכנסת טיבי סיים את דבריו. כל אחד מחברי הסיעות יוכל להעיר את הערותיו בהתאם לרשות שתינתן לו על-ידי מחליפי, חבר הכנסת דני דנון, סגן היושב-ראש. הוא בוודאי ישמור על הסדר ולא ייתן לאיש לקרוא קריאות ביניים שאינן ממין העניין.

חופש פולחן דת, כך עד כמה שאני הבנתי. חבר הכנסת מג'אדלה, עם כל הכבוד.

אנחנו דנים עכשיו בהצעת אי-אמון, ולא בנושא של מלחמות דת, שמיותרות לחלוטין. פרשנות חדשה למדינה יהודית. כבוד חבר הכנסת מג'אדלה,

אל תפריע לסגן היושב-ראש, גם לא, לא, חס וחלילה. תודה רבה.

יש לדנון פרשנות חדשה למדינה יהודית על-פי מגילת העצמאות. זו פרשנות חדשה. חופש הדת ופולחן דת, זה כתוב במגילת העצמאות. לא. אני רוצה לשמוע את הפרשנות של דנון. אני אשמח, על חשבון הדקות שמוקצות למפלגת העבודה, להביע את דעתי על הערותיך, סגן היושב-ראש מג'אדלה, אבל אתם כבר דיברתם.

אתה דיברת, לכן, אז אין לך זמן בשם הליכוד? בשם הליכוד יציג את זה חבר הכנסת אקוניס. אני יכול להפנות את שאלתך. תודה רבה. בסדר, שפעם אחת יוותר לך, להגיד דברי טעם, ותשכיל את העם, ישיב סגן שר האוצר יצחק כהן. אפשר, מג'אדלה? בבקשה, אדוני כבוד סגן השר. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ד"ר אחמד טיבי, אתה דיברת על רק על טייבה,

לדבר על כל מדיניות הממשלה לפיתוח יישובי המיעוטים,

הממשלה קיבלה מאז הקמתה ארבע תוכניות פיתוח בעבור יישובי המיעוטים בהיקף של למעלה מ-3 מיליארד שקלים: 1. תוכנית חומש לפיתוח כלכלי ליישובי המיעוטים בהיקף 780 מיליון ש"ח, החלטה מס' 1539, 2. תוכנית לפיתוח היישוב הדרוזי והצ'רקסי בהיקף 680 מיליון ש"ח, החלטה מס' 2861, 3. תוכנית לפיתוח יישובי הבדואים בהיקף כ-500 מיליון ש"ח, החלטה מס' 3211, 4. תוכנית לפיתוח יישובי הבדואים בדרום בהיקף של למעלה מ-1.2 מיליארד ש"ח, החלטה מס' 3708. כשאתה הצטמצמת רק לטייבה, אני וחנא סוייד חיפשנו נתונים על כל המגזר. מילא חנא, אבל אתה, אין כמוך. תרשה לי לפרט מה שאמרתי. זה היה ראשי פרקים, ועכשיו תשמע את הפירוט. תוכנית החומש, החלטה 1539, רקע ויישום: ביום 21 במרס 2010 קיבלה ממשלת ישראל החלטה בדבר תוכנית רב-שנתית לפיתוח כלכלי במגזר, כפי שאמרתי לך, 1539. מטרת התוכנית, צמצום פערים חברתיים כלכליים באמצעות פיתוח כלכלי ויצירת מנועי צמיחה ביישובים. התוכנית כוללת 13 יישובים:

דאלית-אל-כרמל, עוספיא,

תמרה,

נצרת, סח'נין, עראבה, קלנסואה, רהט, שפרעם. למה טירה, אתה מבין איפה הבעיה שלך עכשיו? הנה, בבקשה. טייבה, חנא, תסביר לו שיש פה קריטריונים. הוא דיבר רק על טייבה, אני אדבר על 13 יישובים. תראה, הוא צריך לדאוג לכולם, לא רק לטייבה. אתה לוקל-פטריוט של טייבה. בשביל רמזור בטייבה שיגעת את הבית הזה. תן גם לשאר היישובים, למה רק טייבה? הבנת איפה בעיית הממשלה?

כל פנים, סגן השר, הבנת איפה הבעיה של הממשלה? באקה וטייבה לא בפנים, יש לך בעיה. אגיד לך גם למה. היישובים האלה נבחרו על סמך קריטריונים מקצועיים, והם כוללים כ-350,000 תושבים, שהם 23% מכלל אוכלוסיית המיעוטים במדינה. יש קריטריונים, טייבה לא נכנסה לקריטריונים.

טירה, קלנסואה נכנסה. כנראה כל כך הרבה קיבלה טייבה בזכות אחמד טיבי, שהשאר הסתכלו עליה בעיניים כלות. קיבלו רמזור. לא רק רמזור. לא שמעת מה שהוא סיפר לך, לא שמעת. לא שמעת את הנאום. היה מזכיר הממשלה שם. הוא פירט. אז כל הכבוד לך. עם כל הכבוד לטייבה, יש עוד יישובים. ניקח אותם אחד-אחד, תוכנית נקודתית. ולכל אחד רמזור. התוכנית היא בין-משרדית ושותפים לה משרדי האוצר,

הבינוי והשיכון,

ביטחון פנים והתיירות. נוסף על כך ובניגוד לתוכניות קודמות, התוכנית נבנתה בשיתוף הרשויות המקומיות ועל-פי הצרכים שלהן. היקף התוכנית כ-780 מיליון שקלים לשנים 2010 2014, מתוכם כ-400 מיליון שקלים כסף תוספתי חדש ממשרד האוצר. יתרת הסכום היא מתקציבי המשרדים ואינה מהווה חלופה בשום תנאי לכל תקציב מאושר אחר שהוקצה על-ידי משרדי הממשלה לטובת כלל אוכלוסיית המיעוטים בבסיס התקציב לשנים 2009 ו-2010, ולכל תקופת התוכנית, כך שרוב התקציב המשרדי מהווה מבחינתנו תקציב נוסף לטובת התוכנית. התוכנית מתמקדת בארבעה תחומים עיקריים: 1. פיתוח כלכלי תעסוקתי בהיקף כ-230 מיליון שקלים, בדגש על השקעה בקידום אזורי התעשייה

2. פרק חשוב ביותר בתוכנית שטרם טופל בצורה מהותית על-ידי הממשלה הוא שיכון ונדל"ן, כ-300 מיליון ש"ח, בדגש על קידום תוכנית מפורטת, הקמת שכונות חדשות ומודרניות בתוך היישובים, עם דגש על בנייה רוויה, אתה שאלת, הסדרת נושא רישום הקרקעות ונושא האשראי,

3. קידום תחבורה ציבורית ונגישות תחבורתית בהיקף של כ-100 מיליון שקלים, 4. שיפור הביטחון האישי והשירות לאזרח בהיקף כ-145 מיליון ש"ח, לרבות הרחבת פרויקט "עיר ללא אלימות". אחריות יישום התוכנית: הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי במשרד ראש הממשלה. עד כה הוקצו כ-220 מיליון ש"ח לטובת ביצוע התוכנית, ועוד תגיד אחרי זה: אפליה.

בבקשה, תגיד לו. אתה יכול להציע הצעת חוק, בסוף הוא יצעק פה: אפליה,

תקציבים בין המתיישבים ביהודה ושומרון ליישובים הערביים. אני הייתי מציע שתאמצו את זה. למען השוויון תאמצו את זה אחד לאחד. מר דנון,

שבוע, תראה אם אתה יכול לחיות בתנאים של תושבי טייבה. אני יודע, תגישו הצעת חוק משותפת של כץ וטיבי, אני מציע להעביר את המתנחלים לטייבה. תחליט, לא להכניס מתנחלים, כי מדובר באנשים שלא גרים בתוך מדינת ישראל. עכשיו תקבל פירוט, אדוני.

הנה כצל'ה, משרד התמ"ת, ד"ר טיבי, אני לא יכול כך. הם לא החזיקו מעמד, משרד התמ"ת, 1. השלמת פיתוח אזורי תעשייה קיימים ופיתוח אזורים בקרקע פרטית: גובשה תוכנית עבודה ופריסה תקציבית. הוחל ביישום התוכנית בכמה יישובים:

אום-אל-פחם, מתבצעות עבודות פיתוח בהיקף 8 מיליון ש"ח ונמצא בשלב לפני שיווק, ב.

מתבצעות עבודות שדרוג באזור התעשייה הקיים וקידום תכנון והרחבת האזור בהשקעה כוללת של 13 מיליון שקלים. אזור תעשייה זה יוכרז כאזור תעשייה מרחבי, דהיינו יקבל הטבות נוספות לעידוד ולמשיכת משקיעים. במקביל, החל מהלך להקמת מינהלת אזור התעשייה בשפרעם,

רהט, מתבצעות עבודות באזור התעשייה, ד.

נעשות עבודות בשטח, ה.

מתבצעות עבודות עפר באזור התעשייה ציפורי בעלות של 10 מיליון שקלים. סיום עבודות באמצע 2012, ומייד לאחר מכן היזם יחל בבנייה, ו.

קידום הרחבת אזור התעשייה ב-100 דונם. תראה כמה הם קיבלו. כץ, אתה שותק, אני מתפלא עליך,

כפר-קאסם, מה בקשר לסח'נין? קידום הרחבת אזור התעשייה בעוד 100 דונם. ב-100 דונם. כפר-קאסם, השלמת פיתוח אזור התעשייה לב-הארץ, 2. שילוב רשויות מקומיות: היישובים דאלית-אל-כרמל ועוספיא שולבו באזור התעשייה מבוא-כרמל, כל אחד ביחס של 15%. אדוני סגן השר, זה דברים שבוצעו או דברים שנמצאים, בוצעו, מבצעים ובתהליך. אני אתן לכם את זה אחרי זה. אני רוצה כסף. תיתנו לנו כסף, לא ניירות. מה זה עד עכשיו?

תזרימו תקציבים כמו שאתם מזרימים למוסדות של ש"ס. כל הזמן כסף, כסף, כסף. מעונות-יום, משפחתונים,

3. בניית מעונות-יום חדשים, אידיאולוגיה? קול קורא יצא לכלל היישובים במדינה. כ-30% מהבקשות שהוגשו היו על-ידי רשויות ממגזרי המיעוטים, מתוכן שמונה מיישובי התוכנית. מדובר בעלייה דרסטית בבקשות של יישובים ערביים, 4. מרכז הכוון תעסוקתי: בימים אלה משקיעה הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, בשיתוף "ג'וינט ישראל", 2.8 מיליון שקלים להקמת מרכז הכוון תעסוקתי ראשון מסוגו, אשר יעניק שירותי הכוונה וייעוץ להשתלבות מיטבית של האוכלוסייה הערבית בעולם העבודה. בנוסף, נפתח מרכז הכוון תעסוקתי בעיר אום-אל-פחם, 5. הכשרה מקצועית: גובשו בכל יישובי התוכנית תוכניות להכשרה מקצועית, 6. גובשו תוכניות לעידוד יזמות ביישובים, בדגש על יזמות נשים וצעירים, 7. שוברי השמה: הוקצו כ-500 שוברים עבור מעסיקים מהמגזר היהודי אשר יקלטו עובדים בני המיעוטים. משרד התחבורה: 8. פיתוח תחבורה ציבורית ביישובי המיעוטים: גובשה תוכנית עבודה, פריסה תקציבית. הוחל ביישום התוכנית, לראשונה מופעלים קווים בתוך ואל היישובים סח'נין, אום-אל-פחם, תמרה, דאלית-אל-כרמל, עוספיא, כפר-קאסם ורהט. עד סוף 2011 תופעל תחבורה ציבורית, אדוני סגן השר,

הממשלה, לא לא לא,

למה לכם להוציא את כל הכספים על היישובים הערביים? זה יותר מדי. אתם ממש נדיבים, אתה תשמע הכול, חביבי.

לא. שכנעת אותו, הוא, זה מספיק, באמת. מספיק, חלאס, חלאס, חלאס. אתה תבוא לפה ותתנצל. לא לא, תבוא לפה ותתנצל. סליחה, אדוני סגן השר, אם חבר

אתה כל כך פינקת את טייבה. זה לא מכובד, אתה קורא תשובה מוכנה מראש ולא מתייחס לנאום שלי. כל כך פינקת את טייבה, שלא מצאו מקום להכניס אותה בקריטריונים. איך פינקת אותה, כל הכבוד לך. 9. קמפיין הסברתי לתחבורה ציבורית: בגיבוש קמפיין,

שיכון, אתה רוצה לשמוע שיכון, נכון? 10. קידום תוכנית מפורטת בקרקע פרטית: בכל יישובי התוכנית הוחל בקידום התוכניות על-פי תוכנית העבודה, 11. סבסוד פיתוח בנייה בקרקע פרטית למגורים בבנייה רוויה, 12. פרויקטים בשיווק, פרסום מכרזים: נצרת, שכונת הגליל, 700 יחידות דיור שלב א' פורסם. סח'נין, שכונת-הוואדי, 1,600 יחידות דיור, אתה תבוא לפה, תעמוד לידי ותתנצל, זה גנאים יעשה, גנאים. בשם סח'נין. סח'נין, נו, אז אתה תבוא תתנצל. אנחנו מבקשים שחלק תיתנו לטייבה. מה, הכול לסח'נין?

חבר הכנסת גנאים, אתה ברשות הדיבור בהמשך. לא, לא, לא חביבי, לא, לא, לא.

הוא פינק את טייבה יותר מדי, הוא הזניח אתכם. המיעוט הערבי שולט במדינה. שכונת-הוואדי, 1,600 יחידות דיור בשלב א', 250 יחידות דיור, פורסם ביולי 2011, 13. קמפיין שיווקי הסברתי לקידום בנייה רוויה, בתחילת חודש אוקטובר התקיים בסח'נין, קמפיין שיווקי. על זה הממשלה מתהדרת, קמפיין שיווקי. שיכון ועיריית סח'נין. בכנס נכחו 600, מה אתה רוצה?

אם לא נסביר להם, איך ידעו? אתה יודע, הם לא יודעים, אתה גם לא מספר להם. אם נסביר, הם כן ידעו? 14. ביוב: מופו הבעיות והצרכים בכל יישובי התוכנית בנוגע לפתרונות קצה לביוב. לשבעה יישובים יש פתרונות. שניים במסלול של פתרון: שפרעם ומע'אר, שלושה בגיבוש פתרון: סח'נין, עראבה וטירה. תיירות, לכל השאר אין? לא, אין להם בעיות כנראה. אה, כן. 15. בחודש יוני פורסמו ארבעה חוזרי מנכ"ל על אודות מתן מענקים בסך 24% להקמת יחידות אירוח וכן מענקים בסך 30% להקמת עסקים קטנים בתיירות. 16. פרויקטים לעידוד משקיעים מבוצעים ביישובי התוכנית המתאימים לכך. אתה רוצה עוד, אחמד? ד"ר טיבי, נראה לי הוא שוכנע. לא, איזה שוכנע.

לא השארתם ליהודים שום דבר. לקחו הכול. יהודית דמוקרטית. מסכנים היהודים, נשארתם עם הכסף.

זה בטח מעניין אותך, 17. גובשה תוכנית לשיפור הביטחון האישי והשירות לאזרח ביישובי התוכנית בשתי רמות, מרכיבים משטרתיים, מרכיבים אזרחיים. כל היישובים הוכנסו לתוכנית "עיר ללא אלימות". לראשונה, אום-אל-פחם, כפר-קאסם, קלנסואה וסח'נין בשלבי התארגנות והפעלה שונים. טייבה, לא צריך, אין בטייבה אלימות, אז לא צריך.

תושבי סח'נין יודעים על כל הכבוד הזה, בשביל זה עושים קמפיין שיווקי. הנה הוא מסח'נין, הוא לא מכיר. עושים קמפיין שיווקי.

חבר הכנסת טיבי, בטייבה לא צריך, בטייבה אין אלימות. תושבי סח'נין צופים בערוץ הכנסת, הם יסתכלו הלילה וכולם יודו לסגן השר על הפרויקטים הנפלאים שהממשלה עושה עבור תושבי סח'נין. איציק, איציק, בטייבה אין אלימות.

בוא נשלח את חבר הכנסת גנאים הביתה.

בקרה וקשר יומיומי: 18. ליווי ובקרה, גופי ייעוץ חיצוניים

אם הוא היה מקבל 400,000, הוא לא היה מגיע לכנסת, היה נשאר שם. תודה רבה. לרשות כל אחד מהדוברים שלוש דקות. בבקשה. חבר הכנסת טיבי, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת, סגן השר איציק כהן, אני רוצה להגיד לך, אני נמצא פה כבר די הרבה זמן, יחסית. תחזיר לי קודם את 5,000 השקל. אני אחזיר לך, כל הארוחות במזנון עלי עכשיו. אני רוצה להגיד לך, לא ידעתי,

אני מתוודה, אדוני היושב-ראש, לא ידעתי איזה ממשלה יש לנו. אני מודה לך באמת על שהשכלת אותנו, ובאמת היטיב לדבר ידידי חבר הכנסת אחמד טיבי, שכזה טוב השפעתם על היישובים הערביים, שבאמת לא נשאר וצריך באמת לעשות משהו.

ואני רוצה לספר לך, ידידי סגן השר, שממשלת ישראל הזאת מביאה את מדינת ישראל למצבים שלא הכרנו כמותם. ואני אסביר לך גם למה, אדוני סגן השר. אנחנו, כשהיינו ילדים, אז פחות או יותר כולם היו שווים, לא היו אנשים עשירים במיוחד, לא היו אנשים עניים במיוחד. הפערים שנוצרו היום, אדוני סגן השר, הם בלתי נסבלים. אתם היום הבאתם שכבות שלמות של אנשים שאין להם סיכוי. היו אצלנו בישיבת הסיעה של קדימה נציגים שבאו מהאוהלים, אנשים שאתם לא מצליחים לתת להם פתרון סביר של דיור, פתרון שיכול לתת להם הזדמנות חדשה בחיים שלהם. ולכן, על כל אותן תוכניות של ממשלת ישראל, אולי ננסה, ידידי הטוב סגן השר, אולי ננסה לפחות לפנות לאותם אנשים שאין להם, שמסתכלים עכשיו, שומעים את כל הטוב שממשלת ישראל, אבל הם, להם זה לא מגיע. היו פה לפני כמה זמן, כמה ימים, משפחות, רובן חד-הוריות, עם ילדים עם פיגור שכלי. היית צריך לשמוע את האמהות האלה, איך הן דיברו פה, בכנסת, בוועדה לפניות הציבור. מספרת שם אשה אחת שהטיטולים בשביל הבן שלה עולים לה 1,500 שקל, והיא, לפני שהיא מחליפה את הטיטול, היא בודקת אם זה יכול לספוג אולי עוד קצת, כדי שהיא תחכה עוד חצי שעה לפני שהיא מחליפה. היא לבד. ממשלת ישראל לא באה לקראתה. 2,400 שקל זה מה שאתם נותנים לה כדי שהיא תנסה ותתאמץ כדי להחזיק את הבן שלה ואיכשהו לשמור אותו ברמת חיים סבירה. אלה האנשים, ידידי יושב-ראש הכנסת שמכהן, שיושב עכשיו כאן, דני, אני אומר לך, כשהייתי בישיבה הזאת, כששמעתי את הקולות של האנשים, הבנתי שבאיזה מקום אנחנו, האנשים שיושבים פה, מסביב לשולחן הזה, לא תופסים מה זה להיות היום עני במדינת ישראל, מה זה להיות חסר דיור, מה זה להיות חסר אונים כשהילד שלך הוא בעל נכות, אתה לא יכול לעזור לו, אין לך מי שייתן לך את היד, וכשהיא באה לרשויות השלטון מסלקים אותה כמו מטרד.

אדוני היושב-ראש, אני הייתי מציע שאנחנו נביע אי-אמון בממשלת ישראל, ולו רק בגלל מה שהיא עושה לאותם אנשים שהיו בשבוע שעבר פה בכנסת וזעקו את הזעקה שלהם, ואף אחד פה לא שמע. אני שוקל, תודה רבה לחבר הכנסת זאב בילסקי. אני מזמין את חבר הכנסת

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מי ששמע את זעקתו של חבר הכנסת אחמד טיבי, בסופו של דבר כל הנושא היה סביב ראש עיריית טייבה, שאולי לא עמד במבחן כדי להציל את העיר מהמצב

הם נמצאים, ואני מבין שזה לא באשמתו, אבל צריך גם לזכור שהדבר האחד והיחיד שמשרד הפנים, שאתה כל כך תוקף אותו, שם ועדה קרואה, וזה מטבעם של דברים, אנחנו מכירים את זה כבר עשרות בשנים, כשראש עיר נכשל, ולא משנה מהן הסיבות,

אתה בעצמך מונה כמה מועמדים שהיו במהלך השנים האחרונות.

יש עניין להציל את העיר, וזה לא עניין אישי של שר הפנים שמחפש איזה מישהו שמקורב אליו שחשוב לו שהוא יהיה שם הממונה. לכן כל ההתקפה של עשר דקות על טייבה,

חשבתי שאתה באמת מדבר על המגזר הערבי, על הבעיה הכללית. וראית שאין בעיה, אז חיפשת את טייבה, כי טוב לדבר על טייבה. טייב, אומרים בערבית. הניתוח שלך הלוגיקה מעניינת. מעניין מאוד. תלוי איך אתה שומע את זה. ה- sequenceמושך.

ההיקש הלוגי שלך. ההיקש הלוגי. כן, כן. עכשיו אני רק רוצה לומר שהעניין של הקיפוח שכביכול קיים במגזר הערבי, אני רוצה לומר שכשאנחנו מסתכלים באוניברסיטאות, בהשכלה הגבוהה, לא, אני רוצה לומר כמה דברים, אי-אפשר לדבר על קיפוח וכל פעם להביע פה איזה זעקת שווא, ושבר, כאילו הממשלה לא עושה למען האוכלוסייה הזאת. אני רוצה לומר לך, כשאמר כצל'ה שהלוואי שנשווה את המענקים ואת התקציבים להתנחלויות ולמתיישבים ביהודה ושומרון לאלה במגזר הערבי, אני רוצה לומר לך ששם יש באמת הקפאה. שם יש באמת צימאון. שם צריכים לריב ולקיים דיונים שלמים על איזה כביש שהוא כל כך חיוני, וצריך לבוא שר האוצר כדי לאשר את הכביש הזה. אני יודע בדיוק מה קורה שם,

ברוך השם, עיננו לא צרה, אבל מדובר במיליארדים שסגן שר האוצר פירט לך את זה. אני חושב שמן הראוי שהיית מתנצל על כל מה שפטפטת פה. עכשיו, אי-אפשר גם להתעלם מהמצב שקיים בעולם. המשבר הכלכלי באירופה, שאיך שלא יהיה, יש כאן השלכות, וההשלכות הן חד-משמעיות.

אין ייבוא, אנחנו לא יכולים לקיים פה ייצוא. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, הלוואי שאנחנו לא נגיע למצב של מיתון. כמה שהנגיד מדבר, שלא יהיה מיתון ומדינת ישראל לא צועדת בכיוון הזה, אי-אפשר להבטיח שבעוד שנה אנחנו לא נמצא את עצמנו, כאשר הרבה מדינות באירופה יוון, איטליה ומדינות אחרות, נמצאות ממש על סף פשיטת רגל, שזה לא יקרין ולא ישליך לעבר מדינת ישראל. נא לסיים. אני כבר מסיים. אני אומר שאנחנו צריכים לראות גם את החלק הטוב, את החלק של העשייה, ולא לדבר רק על החלק שחסר, שבוודאי צריכים לעשות הכול כדי להשלים. תודה רבה לחבר הכנסת נסים זאב.

חבר הכנסת גאלב מג'אדלה, סגן יושב-ראש הכנסת. הודעת המזכיר, בבקשה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לוח תיקונים להצעת חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2011, וכן לוח תיקונים נוסף, לוח תיקונים מס' 2 להצעת חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2011. כמו כן, חבר הכנסת דני דנון מבקש להסיר את שמו מהצעת חוק עריכת נישואים ורישומם (תיקוני חקיקה), התשע"ב 2011, פ/3762/18. תודה. תודה רבה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, מכובדי סגן השר נמצא באולם? אני אבדוק את זה. השר התורן היה צריך להיות פה, לא הסגן. אתה יכול לעצור את הזמן, בבקשה? אתה יכול להמשיך לדבר, אדוני סגן היושב-ראש, וכשייכנס השר למליאה נחדש את השעון. אדוני היושב-ראש, סגן השר, שאני מאוד מעריך ומוקיר, בתקופת כהונתי כשר בממשלת אולמרט הוא היה שר, ואני זוכר לו חסד מתקופה זו. שר במשרד? באיזו שנה זה היה?

מגוונים וחשובים, וארבע תוכניות של הממשלה הזאת לטיפוח החברה הערבית. אני רוצה להגיד לך שהם מסתכמים, לפי דעתו ולפי מה שהוא אמר, ב-3 מיליארד, והתוכניות טובות מאוד, רק שכרגיל, זאת ממשלה שעושה קמפיינים, נואמים בקונגרס, מדברים מלים יפות, ססמאות גדולות ביצוע אין. איך אומרים, חבר הכנסת רותם, אני מפריע לך בזה שאתה מדבר בפלאפון? ביצוע אין. אתה לא מפריע לי. זו הממשלה שאתה אחד מאדריכליה, של ישראל ביתנו. חוץ מססמאות, וקמפיינים, ומספרים, ונתונים, ותוכניות, וועידות ונאומים,

ממשלה, אם אתה בוחן אותה בביצוע, שואפת לאפס. עכשיו, אי-אפשר, אדוני היושב-ראש, פערים, השר נכנס, יש לך שלוש דקות. בבקשה.

אתה מדבר על השר התורן? לפי הפרוטוקול אתה צריך שיהיה שר. אני את השר התורן מאוד מכבד, המליאה מחויבת בנוכחות שר. אני יודע שהוא היה עסוק בדברים חשובים. אני מדבר על סגן השר שהשיב לנו על האי-אמון.

הנה, הוא גם נמצא פה. לא אמרתי שהוא חייב. חס וחלילה, לא אמרתי שהוא חייב. ברוך הבא, אדוני כבוד סגן השר. אדוני סגן השר, אתה שכחת שב-2008 הייתם יחד שרים בממשלת אולמרט? אני רוצה לדבר אתך, אני רוצה לכבד אותך, אני רוצה להתייחס אליך. היה שר, אני התחנכתי, גדלתי על כך שיש לתת כבוד לאחר,

ולפעמים זה שהוא שונה, זה יתרון.

כבוד סגן השר, רציתי להתייחס, בעיקר כשהייתם,

למה אתה מפריע? אני מזכיר לו שהייתם,

אפילו אומר מלים שלא נאמרות בשום פורום חברתי אלמנטרי תרבותי. זה לא ועדת חוקה, חוק ומשפט. יש כאן יושב-ראש. תירגע. חבר הכנסת מג'אדלה, זה הזמן שלך. אתה יכול להשתמש בו לדבר אל חבר הכנסת רותם. לכן אני אומר לך, אדוני סגן השר, נתונים ותוכניות של מיליארדים וארבע תוכניות מקצה לקצה, כל מה שאמרת אמת, רק הביצוע אפס, או שואף לאפס. לכן אני מודיע לך, סגירת פערים בחברה הערבית לא תהיה בוועידות שראש הממשלה עושה. קודם כול, זה לא נכון. אל תפריע לי, אני לא הפרעתי לך. אתה אומר דברים לא נכונים. אנחנו לא בדיאלוג. אני עונה לך, אני לא בדיאלוג.

אדוני סגן השר. אני לא בדיאלוג אתך. אני עונה לך כפי שאתה ענית לנו. לחבר הכנסת מג'אדלה יש עוד דקה לדבר. אם הוא ירצה שתשיב לו, לא. חבר הכנסת מג'אדלה לא בדיאלוג אתו. חבר הכנסת מג'אדלה עכשיו מדבר בזכותו, בתורו, ולכן הוא צריך לא להפריע לי.

אם אתה תרצה שהוא ישיב לך על חשבון זמנך,

לא ביקשתי שהוא ישיב לי.

לא ביקשתי שישיב לי. ביקשתי לענות לו. יש הבדל בין להשיב לי לבין לענות לי. אבל דבר אמת. רק אמת. יש ביצוע.

אין ביצוע, הביצוע שלכם שואף לאפס.

ועובדה שהעוני בחברה הערבית עולה והילדים העניים מספרם הולך וגדל. לא נכון. וקו העוני עולה.

ובחברה הישראלית בכלל קו העוני עולה וקו המיליונרים גדל. מועדון המיליונים, שאתם מגדלים אותו, הולך וגדל.

זאת חברה שהפערים הולכים וגדלים בה והעוני והפשע והאלימות הולכים וגדלים כתוצאה מהעוני שאתם מייצרים במדיניות הכושלת הכלכלית שלכם בראשות ראש הממשלה,

ושר האוצר בעבר. תגידו את האמת לציבור. מה, לשקר בעזות מצח ועוד לנאום נאומים יפים ולהזין אותנו בנתונים שקריים? אדוני היושב-ראש, אני חייב להגיב. אתה לא חייב,

אמרתי "אתם", אני התכוונתי לממשלה.

אין לך שום זכות להשיב.

ברגע שאני אפנה אליך אישית, על-פי התקנון מותר לך לענות. לא, לא, לא.

הממשלה משקרת ביודעין ובעזות מצח, כי היא לא סוגרת פערים בחברה הישראלית. הפערים הולכים וגדלים, העוני הולך וגדל. ואני אומר לך, ממשלה שמשקרת בעזות מצח.

תודה לאדוני היושב-ראש. אני מודה לחבר הכנסת גאלב מג'אדלה. אדוני סגן השר,

גם אם לא נעם לך, אדוני היושב-ראש, זה מה שאני מאמין. אני איאבק על הזכות שלך לדבר גם כשלא נעים לי, חבר הכנסת מג'אדלה. ברור לי לחלוטין.

יש ספק בזה בכלל? בבקשה, אדוני סגן השר. חלק מהדברים שיוחסו למגזר, אדוני חבר הכנסת, היו בתקופת כהונתך כשר לענייני מיעוטים. אתה יכול לקחת קרדיט על כך גם. אדוני היושב-ראש, אדוני היושב-ראש, איזה כהונה? חלק מהדברים שהוצגו, הקרדיט שייך לך כשר לענייני מיעוטים. לא הייתי שר לענייני מיעוטים מעולם ולא אהיה ואני נגד זה. שר התרבות והספורט. הייתי שר המדע, התרבות

על אפם ועל חמתם של אנשי הימין, שלא רצו שאזרח ערבי יהיה שר המדע. הוא היה שר לענייני ירושלים. ותשאל את החרדים, ליצמן, איך היה השר הערבי? איך היה השר הערבי? הוא דאג לחרדים, הוא דאג לחרדים.

מפני שהם חלשים.

אני מכיר את היושר שלך. סליחה, למה עולה סגן השר לדוכן? אני, ככה.

חבר הכנסת מג'אדלה, אתה לא מנהל את הישיבה פה. לפי התקנון, סגן שר יכול לענות בנושא של האי-אמון ולכן הוא עלה לענות. שר, לא סגן שר. שר או סגן שר. אחרי כל כך הרבה השמצות, לפחות, סליחה. תודה רבה. אני רוצה לעיין בתקנון.

מעולם לא תפסתי אותך, אני מפנה אותך לתקנון. בבקשה, אדוני סגן השר. עלית פה,

באריכות, דברים שלא מתאים לך להגיד. אני פירטתי תוכניות שכתובות, אתה יכול לקחת אותן מהפרוטוקול ולבדוק אותן, גם של השקעות, גם של ביצוע. אתה עולה פה ואתה אומר דברים לא נכונים. לא מתאים לך. תחזור בך. אם לא תחזור בך, אם לא תחזור בך, יש דרכים לטפל בזה. לא מתכוון לחזור בי לרגע אחד. אז תצטרך להתמודד עם זה.

בוועדת האתיקה תתמודד עם זה. בבקשה, אין בעיה. אנחנו ניפגש בוועדת האתיקה. תודה רבה, אדוני סגן השר.

הדובר הבא, חבר הכנסת אורי מקלב, סגן יושב-ראש הכנסת, מסיעת יהדות התורה.

יש לנו פה היום הרבה טונים מאיימים. אני מציע לכולם,

חבר הכנסת מג'אדלה, גם אליך, קצת להירגע מאיומים על שופטים,

מאיומים על סגני שרים ועל חברי כנסת. בוא נירגע. היושב-ראש דנון, אני הגנתי על החרדים גם בסגירת פערים. גם על החרדים. החרדים, הציבור שלו בסגירת פערים הוא במצב קשה. כדאי לך לדעת. תודה, תודה רבה. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

אם הוא נמצא או לא נמצא,

חברי חברי הכנסת, אתמול הממשלה קיבלה החלטה שגרמה לאיזה יום חג בממשלה, על השקעה ועל הקצבה של 630 מיליון שקל לטיפול במהגרי עבודה או מסתננים, איך שקוראים להם, כדי למגר וכדי לטפל בתופעה, שלפי כמעט כולם, אולי יש קונסנזוס בעניין הזה בבית הזה,

שמשני צדי המליאה ודאי שיש קונסנזוס על הבעייתיות שיש במהגרי עבודה, מסתננים. אנחנו באמת רוצים לברך על המוגמר אבל לזעוק על לשעבר, מכיוון שקודם כול אני לא בטוח שאפשר לברך על המוגמר. ודבר שני, חייבים במקרה הזה גם לזעוק על לשעבר למה היינו צריכים להגיע למצב כזה, שהיום צריכים להשקיע 630 מיליון שקל, לקחת מדברים חשובים מאוד שנמצאים בתוך סדר העדיפויות או בתוך סדר הפעולות של המשרדים השונים. אנחנו כבר יודעים היום שמצב כזה, שעשרות אלפים כבר כיום נמצאים בארץ. בשנה, אנחנו צפויים השנה, כפי שאמר ראש הממשלה בעצמו, ל-30,000. בחודש האחרון הגיעו קרוב ל-3,000 מהגרים. לפי כל הביטויים אתמול, אלה הדברים החשובים ביותר, ואם לא, המדינה תיכף תישטף בשיטפון הזה, אוכלוסיות שלמות נוהרות לפה,

והמדינה לא יכולה לעמוד בזה. ואנחנו היום צריכים לשאול למה עד היום העניין הזה לא טופל. חייבים להפיק לקחים, מכיוון שהרי זה לא נולד ביום אחד. הדברים האלה נזעקים. אני רואה כאן את כצל'ה,

כמה פעמים הוא עלה על הדוכן הזה וכמה,

ודיברו ודיברנו ודיברנו, נטפל בזה בדחיפות. אני זוכר, אני הייתי במקרה יושב-ראש הכנסת בפועל. אני זוכר את חבר הכנסת דיכטר לפני שנה וחצי אולי, עולה כאן לבמה ומדבר על המספרים כדבר שהוא צריך טיפול לאומי, יסודי ומהיר ונחרץ. והממשלה גררה רגליים ולא טיפלה בעניין הזה בנחרצות, והיום היא באה ואומרת לנו כמה שהיא משקיעה וכמה שהיא לוקחת. אנחנו יודעים שדברים כאלה קשה לעקור מהשורש, כשכבר נמצאים כל כך הרבה, עשרות אלפים, ועד שיתבצעו הדברים האלה. למה אנחנו תמיד יודעים לכבות שרפות ב"סופר-טנקרים" או ב"סופר-סוהר" מקימים עכשיו בתי-סוהר לעשרות אלפים. בתי-סוהר יקימו לעשרות אלפים. אנשים שכבר התרגלו לדבר הזה, ללכת ולהבריח אנשים. אנשים שחיים מזה. התרגלו לפלילים. אנשים שכבר יודעים שזאת הדרך, יהיה קשה לעצור את זה הרבה זמן. ולמה אני אומר את זה? לא רק בשביל לצעוק על לשעבר. אנחנו צריכים להפיק לקחים מכיוון שאנחנו יודעים על מסגרת היום שהיה בכרמל. אנחנו מציינים עכשיו את יום השנה, וכמה דברים מעלים פה על הדוכן הזה ואין אוזן קשבת. אני אומר את זה, אני אמרתי את זה כבר כמה פעמים. אני חוזר ואומר את זה. גם המחאה החברתית לא נולדה במחאה של הציבור. היא נולדה פה,

מפני שאנחנו התרענו על כל הדברים שמדברים עליהם, אם בעיה של חוסר דיור, אם בעליות המחירים, במחירי המים, במחירי החשמל. כל הדברים האלה הם לא דברים שרק המציאו אותם לפני חצי שנה,

שבעה-שמונה חודשים, במחאה החברתית. אנחנו העלינו את זה פה. ואני אומר גם היום, הממשלה, לא היתה שום סיבה לכך שהיא לא טיפלה בזה. יש דברים שממשלת ארצות-הברית מונעת ממך לעשות, דורשת ממך לעשות. יש דברים שבגלל המדינות השכנות שלנו אנחנו מנועים מלעשות. לפעמים מדינות אירופה דורשות מאתנו או מונעות מאתנו. מי מנע מאתנו לטפל בדבר הזה? ואנחנו לא מטפלים גם היום.

אנחנו צריכים ללמוד, גם דברים שמעלים היום ולא מטפלים בהם. זה נכון שזה יכול להיות רעידות אדמה וזה יכול להיות ערכות מגן ותאונות הדרכים ובעיית האלכוהול והבעיות שהעלה חבר הכנסת זאב בילסקי קודם, בטיפול בנכים, שאף אחד לא מטפל בהם, באף אחד. ואנחנו עדים לביורוקרטיה שיש במשרדים השונים. אנחנו מעלים את הדברים האלה ואומרים: למה שנהיה אוזן קשבת כבר עכשיו,

ולא כשנהיה במצב כזה, ואנחנו רק עומדים כל הזמן לכבות שרפות? אנחנו צריכים היום לטפל בשיטפון שתופס את המדינה ואנחנו צריכים היום להשקיע כל כך הרבה. נהיה ערים ונהיה קשובים לטפל בנחרצות בדברים כשאנחנו מעלים אותם כאן.

תודה רבה לסגן היושב-ראש חבר הכנסת אורי מקלב. הדוברת הבאה, חברת הכנסת עינת וילף, ואחריה, חבר הכנסת מסעוד גנאים. כבוד היושב-ראש, תודה רבה לך, השר באשר הוא וחברי חברי הכנסת, אני רוצה להביע אמון היום בכך שאני מקווה שהממשלה תתקן את דרכה ביחס להחלטה להפיל את חוק לימודי ליבה. מה בעצם אומר החוק? החוק אומר שבכל בתי-הספר במדינת ישראל, במימון המדינה, במימון מלא של המדינה,

שלושת-רבעי מהזמן ילמדו לימודים שיאפשרו לבוגרי בתי-הספר להשתלב בעולם העבודה ובחברה הכללית, וברבע מהשעות, הנותרות, יוכל כל בית-ספר לתת לבית-הספר את הדגש המיוחד לו, בין שזה מדעים, מוזיקה או גמרא. צר לי שההחלטה נפלה, ואני מברכת את חברי לסיעת העצמאות גם על כך שתמכו ולא נתנו יד להתנגדות, וגם יגישו ערר, ואני מקווה שבהזדמנות השנייה, לאחר הערר, הדברים ישתנו, כי אני רוצה להמשיך להביע אמון בשר החינוך ובממשלה, שהם לא ייתנו את ידם לפגוע בילדים, שלא יקבלו את הכלים להשתלב בחברה, ושיהיו להם כלים מלאים להיות אנשים עובדים. בסופו של דבר אנחנו רוצים חברה שבה יש שוויון בנשיאה בנטל. הרי היום ישראל משלמת שלוש פעמים: ישראל משלמת על חינוך שבוגריו אינם מקבלים את הכלים הבסיסיים לעבוד, ולעבוד בעבודות ראויות, ואינם מקבלים את הכלים הבסיסיים להשתלב בחברה ולהבין את המהות של הנשיאה בנטל, היא משלמת כשבוגרי אותן מערכות חינוך נדרשים לחיות חיים של אבטלה ועוני, ולכן הם נסמכים על שולחן ההקצבות השונות, וישראל משלמת פעם שלישית, וזה הסכום הגדול, באובדן מסים ממי שהעבודות שהם עובדים, או שאם הם מובטלים אינם מגיעים בכלל לסף המס, או אם הם עובדים, לפעמים עובדים בצורה שאינה מדווחת לרשויות המס, כי הם אינם מרגישים חלק מהחברה בכללה, כי הם לא קיבלו את הכלים להרגיש חלק מהחברה. תחשבו מה יקרה אם המשוואה הזאת תתהפך, אם מדינת ישראל תממן בתי-ספר שכל בוגריהם מרגישים חלק מהחברה, בעלי כלים להשתלב בה, בעלי כלים להשתלב בעולם העבודה, להיות אנשים שאינם מובטלים, אינם חיים בעוני, יכולים לשלם מסים, ומסים גבוהים, ומשלמים את המסים האלה למדינה שהם מרגישים שהיא מדינתם. זהו האתגר הגדול וזוהי גם ההזדמנות הגדולה של מדינת ישראל, וזו גם הדרך הנכונה להיאבק בעוני ובפערים. ולכן אני אמשיך להביע אמון בכך שאת הטעות שנעשתה אתמול, את הטעות הזאת יתקנו.

תודה רבה לחברת הכנסת עינת וילף.

חבר הכנסת מסעוד גנאים, ואחריו, חברת הכנסת פאינה קירשנבאום. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, תחילה, שמעתי את תשובתו של סגן השר על כל הפרויקטים והתקציבים הנדיבים לכפרים ולערים הערביות, ובהם העיר שלי, סח'נין.

אני לא ידעתי עד היום שאני חי בגן-עדן כזה, לא הרגשתי ולא ידעתי. אז אני מבקש מכבוד השר שיוכיח את מה שהוא אמר. לפחות אני יודע שתושבי סח'נין עד היום סובלים, תיסע לסח'נין, ספר להם מה שמעת בכנסת. אני נוסע כדי לראות במו-עיני,

האומנם זה קורה שם. אני יודע שהמשבר, בעיית הדיור שם היא בעיה חמורה מאוד, ששטח שיפוט סח'נין, שעיריית סח'נין ביקשה להרחיב אותו לפני 20 שנה, עד היום הוא לא הורחב, כ-9,000 דונם, בהשוואה לשטח שיפוט של המועצה האזורית משגב, השכנים שלנו, שהוא כ-190,000 דונם. אני עושה השוואה בין אזור התעשייה תרדיון משגב של השכנים לבין אזור התעשייה של סח'נין, אין כל מקום להשוואה. אז אני לא יודע איפה גן-עדן הזה שמדבר עליו סגן השר. אני מקווה שאכן זה יהיה כך, אבל אני לא מרגיש שזה כך. אדוני היושב-ראש, בעידן הממשלה הזאת גילינו, לצערי, הרבה דברים, וכולם קשורים לערבים תושבי הארץ, אזרחי מדינת ישראל. זה שאנחנו מטרד, או תיק ביטחוני, או איום ביטחוני, את זה ידענו. זה שאני כערבי, כשאני בא ליד משטרה, המשטרה הכחולה, מייד אני מציג את תעודת הזהות שלי, את זה ידענו. אבל לגלות שאנחנו גם מטרד סביבתי, מפגע סביבתי? לגלות שהמוסלמים והאַזַאן, הוא פוגע באיכות החיים,

אז עכשיו נוסף על המשטרה הכחולה יש המשטרה הירוקה, וכשאתה נמצא ליד משטרה ירוקה גם תציג תעודת זהות, שאתה לא מטרד סביבתי ולא מפגע סביבתי. אדוני היושב-ראש, הצעת החוק ההזויה הזאת, שנובעת אך ורק משנאה כלפי הערבים וכלפי מוסלמים, אתה מתכוון לגבי המואזין.

לגבי המואזין. המואזין היה פה ויהיה פה, וחברת הכנסת שהציעה, מעולם הסביבה והטבע לא התלוננו על האַזַאן, אבל כנראה בני-אדם

בפני עצמם מפגע, ובפני עצמם מטרד אנושי, שמלאים שנאה וגזענות, הם רק שחושבים שאַזַאן הוא באמת פוגע באיכות החיים. זה מזכיר לי, אדוני היושב-ראש, כשהייתי חבר עיריית סח'נין ב-2003, וביקשתי להרחיב את שטח שיפוט העיר, השכנים שלנו מהיישובים היהודיים אמרו: לא די שאתם מפריעים לאורח החיים הכפרי שלנו באַזַאן שלכם, אתם גם רוצים להתקרב? זו עמדה שמבטאת גזענות, ורק שנאה, והיא פוגעת במהות החיים. חבר הכנסת גנאים, יש לי שאלה: למה

לזמן לתפילה היום באמצעים מודרניים כמו אס.אם.אס? למה עצם הבקשה הזאת?

הכנסת גנאים, אפשר גם לתקוע בשופר באס.אם.אס. נכון, יש הרבה דברים באס.אם.אס. יש תקיעת שופר באייפון. אדוני היושב-ראש, עצם ההצעה הזאת היא הצעה שפוגעת במוסלמים. מה היית אומר אילו ביקשו לעשות את זה ליהודים באירופה? היום אני קורא שיש הצעה לסדר-היום על הרדיפה של יהודים באירופה, או על העניין הזה של שחיטה יהודית באירופה. זו אנטישמיות. גם פה זה אנטישמיות, אבל נגד ערבים ונגד מוסלמים.

אני מודה לחבר הכנסת גנאים. הדוברת הבאה, חברת הכנסת פניה קירשנבאום, נמצאת? ואחריה, חבר הכנסת יעקב כץ. כבוד היושב-ראש, השר הנכבד, חברי חברי הכנסת,

כבוד היושב-ראש, אני רוצה להודות לך על כך שאתה מרשה לי לעלות באיחור לדוכן ולנאום. קדימה הגישה היום אי-אמון בנושא הפערים החברתיים והפגיעה במעמד הביניים. אני רוצה להגיד לכם שחלק מהפערים האלה ודאי נגרמו על-ידי מפלגת קדימה, או לפחות הקואליציה שהיתה מורכבת ממפלגת קדימה, וחלק מהפערים אף היו אולי קיימים קודם אך משום מה הממשלה הקודמת לא טיפלה בהם. לפעמים אני מצטערת קשות שלא יצא לי להיות באופוזיציה. לקואליציה יש אחריות, יש דרך חקיקה, באופוזיציה אפשר לנאום, אפשר להעביר חוקים בלתי אחראיים לפעמים, תקציבית או בדרך אחרת, אפשר להעביר ביקורת, מה שאי-אפשר לעשות בקואליציה.

זה כנראה טבעה של האופוזיציה. לנו, בקואליציה, יש אחריות לאומית. אנחנו עסוקים בלתקן, אבל לתקן בלי לשפוך את התינוק עם המים. ידוע שהמצב הכלכלי העולמי אינו מאפשר לנו להתפרע ולפרוץ את כל מסגרות התקציב. גם המחאה שאנחנו היינו עדים לה בקיץ האחרון משפיעה על ההתנהלות התקציבית שלנו. לדעתי, כשאנחנו שומעים, ופה חלק מהביקורת גם שלי, כשאנחנו שומעים שרוצים לעשות קיצוצים רוחביים, אני מתנגדת לקיצוץ רוחבי. אני חושבת שגם בעקבות המחאה וגם בגלל המצב הכללי חייבים לפתוח את תקציב 2012, לדון בסדרי העדיפויות ולקבוע תקציב חדש. אבל היום אני רוצה לדבר על נושא אחד, שהוא נושא לא פחות חשוב, ואני חושבת שהממשלה, התפקיד שלה לטפל בו, ואני מדברת על הנושא של הדרת נשים. אני נגד פונדמנטליזם דתי, בכלל פונדמנטליזם בכל הצורות ובטח גם דתי. אני לא חושבת שזאת הדרך הנכונה, שנשים יכולות להיכנס לאוטובוס בדלת האחורית, או שיש מדרכות באזורים מסוימים שמיועדות רק לנשים. אני לא חושבת שאנחנו צריכים לאסור על נשים להופיע במקהלות הצבאיות, שזאת המסורת של מדינת ישראל. אני חושבת שלאשה יש מקום מכובד בחברה,

אין כזה דבר. אין כזה דבר? אין כזה דבר וגם אין כזה דבר שלא נותנים לנשים לשיר במקהלות. כל השאלה היתה, האם החיילים חייבים לשמוע את זה. זה שתי שאלות שונות.

קודם כול, אני באמת חושבת שזכות המפקד להחליט אם החייל יישאר או לא, ואני לא מתכוונת להתערב בעניין הזה. אבל אין לי ספק שלאשה צריך להיות מקום שווה בחברה הישראלית, כולם מסכימים. אז יופי. יופי, אני שמחה שיש נושא שמסכימים בו. אולי תסכימו גם לנושא הבא, ואני מדברת על פתיחת אזורי רישום לנישואים, ואני מסיימת. זה חוק חשוב מאוד, אני חושבת שכל מדינת ישראל צריכה להיות אזור רישום נישואים אחד, וכל אחד, מי שרוצה, יירשם באזור או ייצור קשר עם הרב שמתאים לו ביותר.

אני מודה לחברת הכנסת פאינה קירשנבאום. הדובר הבא, חבר הכנסת יעקב כץ מהאיחוד הלאומי, ואחריו, חבר הכנסת חנא סוייד. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, מכובדי חברי חברי הכנסת, סיעת האיחוד הלאומי תצביע היום אי-אמון בממשלה על העובדה שלדעתנו, ההחלטה של הממשלה אתמול על תוספת של למעלה מ-600 מיליון שקלים, בעד הממשלה. אנחנו נצביע נגד הממשלה. ואני רוצה לומר פה, כפי שאמר סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת מקלב: בעיית המסתננים, יש בכוחו של ראש הממשלה לפתור את הבעיה, אילו היה נותן, ואני פונה מפה בעצם לראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, שצריך להורות לשר הביטחון להקים את העיר הגדולה בדרום. העיר הזאת צריכה להיות עיר פתוחה ולא מחנה מעצר, היא צריכה להיות עיר ללא חומות, ללא גדרות, ללא מגדלי שמירה, בעיר הזאת צריך לתת למסתננים, כל עוד לא ניתן להוציא אותם מפה, אוכל ושתייה ולינה וחינוך בחינם,

זה יאפשר למדינת ישראל לקנוס את אלה שמעסיקים אותם ועוברים על החוק מדי יום. ההערכה שלי וההערכה של מומחים, שאנשים לא יאהבו לאכול, לשתות, בחינם, ויבקשו לעזוב את הארץ, ולכן לא צריך לפחד מהעובדה שהעיר היא פתוחה וגלויה. ההחלטה על הקמת העיר באה באיחור. כבוד היושב-ראש זוכר שאני כבר לפני שנתיים וחצי, ולפני שנתיים, ולפני שנה וחצי, ולפני שנה, פניתי לראש הממשלה ולממשלת ישראל: תקימו את העיר באופן מיידי, לא מספיקה הגדר, לא מספיק המכשול, כי כל עוד יש תעסוקה בארץ-ישראל, במדינת ישראל, יגיעו לפה מאות אלפים ואולי אחר כך מיליונים. היה זמן, חבר הכנסת איתן כבל, שלעגו לנו, שצחקו עלינו, שאמרו אפילו בתל-אביב, קראו לנו "גזענים", אבל היום התברר שכמות המסתננים שמגיעה היא גדולה כזאת, שהיא מאיימת קודם כול על המגזר הערבי. חבר הכנסת זחאלקה, חבר הכנסת

היום רוב המפוטרים באזור השפלה, בים-המלח, במלונות הצפון והדרום, הם תושבים ערבים של מדינת ישראל, ואתם הייתם צריכים להיות הזועקים אתי בשער, הגדולים ביותר, אף-על-פי שזה לפעמים לא נעים לבוא ולומר שהתושבים הערבים הם התושבים הראשונים שנפגעו מכניסת המסתננים. לא תמצא כמעט ערבי אחד שעובד היום בים-המלח, לא תמצא ערבי אחד באזור אילת, לא תמצא היום ערבים שעובדים בגראז'ים,

תראו איך אני דואג לכם,

תראו איך אנחנו דואגים לכם.

ממשלת ישראל, חבר הכנסת דנון, יושב-ראש הבית כרגע, היא שהיתה צריכה להחליט על הקמת עיר, לא של 10,000, של 20,000 ו-30,000 אנשים, כי ה-10,000 לא יפתרו את הבעיה, והוראה של ראש הממשלה היום לשר הביטחון, שבז לו ולועג לו, כי עד רגע זה העיר לא מוקמת, עד רגע זה נכנסים כל יום עשרות ומאות אנשים, וברגע זה שאנחנו כאן נואמים בכנסת מפונות עוד משפחות יהודיות בדרום תל-אביב, בפרדס-כץ, בראשון-לציון, ברחובות, בירושלים ובאשדוד. ולכן אנחנו נצביע אי-אמון, כיוון שהפתרון הוא לא פתרון,

מראה עיניים, הוא רק תרמית,

וגם השנה, כמו בשנה הבאה, ייכנסו כ-30,000 אנשים, וזה יגרום לכך שהעיר תל-אביב תהפוך להיות מהעיר העברית הראשונה לעיר האפריקנית האחרונה, וחבל שכך הדברים. תודה רבה לחבר הכנסת יעקב כץ. הדובר הבא, חבר הכנסת חנא סוייד, ואחריו, חבר הכנסת אילן גילאון. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, אני רוצה להתייחס למה שנקרא "חוק המואזן" בעברית: המואזין, זה "מואזן" בערבית. ואני חושב שהחוק הזה מהווה ירידה מן הפסים. זה לא איזה חוק אזרחות-נאמנות, כיבוש בית-המשפט, רוצים לנקום את אוסלו, כל הסיפורים האלה. זה עניין של דת, ובדת לא נוגעים ככה בקלות דעת ובקלות יד.

צריך להיות רציניים ולהתייחס לכל הצעה במחשבה תחילה ובחוכמה רבה. ראש הממשלה צוטט כמי שאמר: מה, אנחנו יותר ליברלים מאירופה? אנחנו לא צריכים להיות ליברלים יותר מאירופה. ואני אומר: למה לא? דווקא האי-ליברליות של אירופה גרמה הכי הרבה עוול לעם היהודי, כך שה-benchmark של הליברליות של אירופה, שתמיד אומרים שהיא בסטגנציה והיא קפואה והיא ישנה, דווקא אפשר לחשוב שאפשר להיות יותר ליברלים מאירופה. וצריך להדגיש שבז'נבה אף פעם לא העלו את האַזַאן, לא היה מואזן בז'נבה, לא לפני עשר, ולא 100 ולא 1,000 שנה. במקום הזה, באזור הזה, מעלים את המואזן, את האַזַאן, 1,400 שנים. עם רמקולים?

אף אחד לא יכול, במיוחד, עם רמקולים 1,400 שנים?

אף אחד לא יכול לטעון, המציאו את הרמקול, כן, כמו העם הפלסטיני, אבל לא היה עוד חשמל. לא היו פלסטינים לפני 1,400 שנה.

גם זה כמו הרמקולים היה לפני 1,400 שנה, תודה, חבר הכנסת בן-ארי.

תתייחס להערה הראשונה שלי. לדת לא מתייחסים בקלות דעת ובבדיחות הדעת, כמו שאתה מנסה לעשות. רק ליהודית. לכל הדתות. לכל הדתות. בושה וחרפה.

לכל הדתות. תתייחסו בכבוד לכל הדתות. עכשיו, אמרתי, ואני רוצה להדגיש, שבאזור הזה מעלים את האַזַאן 1,400 ועוד כמה שנים, ואי-אפשר לשנות את זה במחי יד. וכהערה אחרונה, אני רוצה להזכיר לכם. אדוני היושב-ראש, אתה מתעניין

יוזמה בסן-פרנסיסקו לאסור את ברית המילה. אסור למול שם אנשים. יש יוזמת חקיקה שם.

כי זה לא הומני. יש קבוצת אנשים בסן-פרנסיסקו ובמקומות אחרים שחושבים שזה לא הומני. ויצא "לוס-אנג'לס טיימס", שהוא לא מוסלמי ולא יהודי, הוא עיתון מכובד,

לנגוע בדברים האלו. אלו דברים של דת. גם אם אתה אידיאליסט-אליטיסט, ואתה חושב שזה לא הומני, זו לא הדרך לטפל בדברים האלו. ולכן אני חוזר ומזהיר. אני, בשבילי, האַזַאן, אני נוצרי, האַזַאן בשבילי זה סימן של דת האסלאם. אבל אני חייב, וכל אחד במזרח התיכון חייב לכבד את זה. ולא, כל אחד יכין את עצמו למלחמת דתות. אנחנו לא מוכנים, לא רוצים, לא מעוניינים במלחמת דתות באזור הזה של העולם.

אני מסכים עם מירב הדברים,

אבל החופש של הדת, אם אתה רוצה להתייחס, אז אני אחזור. החופש של הדת קיים והוא לגיטימי, כל עוד הוא לא פוגע בחופש או בזכות של מישהו אחר.

אמרתי לך. תראה, הגבולות של הזכות, אתה יכול להגדיר אותם. נתתי לך את הדוגמה של ברית המילה. מה זה מפריע למישהו אם מישהו, מסיבות דתיות, רוצה למול את הבן שלו? למי זה מפריע? הוא יעיר את כל השכונה, למי זה מפריע? אם הוא יחתוך את הילד של השכן, אז זה יפריע.

הגבולות של החופש, אתה קובע. וצריך לכבד, זה מה שאני אומר. תודה לחבר הכנסת חנא סוייד.

חבר הכנסת אילן גילאון, ואחריו, חבר הכנסת אורי אורבך.

אדוני היושב-ראש,

אדוני, אתה זוכר את ה"סופר-טנקר"? היה גם משל, היה המשל של האיש השמן והאיש הרזה, ופתאום התהפכו היוצרות. תשמע, האיש הכי שמן, עם הטנקר הכי גדול, לא יכול לפתור את הבעיה ב"פרי הגליל", מפעל שבו אנשים מרוויחים 3,500 שקל עד 4,000 שקל בחודש. ומוטי חזיזה, שהוא מנהיג פועלים ככה אותנטי, שכב השבוע בבית-חולים, כי שלוש שנים לא מצליחים לפתור את הבעיה שלהם. ואני הייתי עד לכך שהובטח להם לפתור את הבעיה על-ידי עזרה לאדם שהרים את המפעל הזה. ויש דרכים שונות, הרי אנחנו נתקלים בבעיות ביורוקרטיות,

אמרו לו שהוא לא מייצר מספיק כדי לעמוד בקריטריונים, כאילו אי-אפשר אחרת. אז עם כל הכבוד שאנחנו כך מדברים, על "סופר-טנקרים" ועל אנשים שמנים ואנשים רזים, והאיש הכי שמן זה ממשלה של 34 שרים, האיש הכי שמן הזה לא יוכל למנוע את מה שקורה היום במפעל "סלינה". אותה משכורת כמו ב"פרי הגליל", אדוני. האיש הכי שמן לא חושב בכלל שבערוץ-10 יש גם 250 עובדים, שהם יצאו לאבטלה. האיש הכי שמן לא מצליח להתמודד באופן אמיתי עם הבעיות הפרוזאיות הכי קטנות במדינת ישראל. הוא מרהיב עוז בעניין של פיתוח בפריפריה. ואני לא יודע מה הקשר בין הבבואה הזאת, בין ההולוגרמה הזאת, לבין המציאות.

אני לא יודע אם אתה שמעת, היה ברדיו "פלאפל מוסקו", היה דבר כזה. אני מודה שאני מאוד אוהב פלאפל, והלכתי לחפש את זה ברמת-גן. ואמרו לי, מה יהיה אתך, אתה משוגע? אין בכלל דבר כזה, אין פלאפל, יש רק קמפיין. יש לי רושם שהאיש השמן הזה,

של 34 שרים, היא רובה קמפיין. דווקא התחום שלך לא, התחום שלך הוא אמיתי. אבל בדרך כלל משאירים כאן את השרים שקורה משהו בסדר אצלם, כי אתם קולטי הברקים. ולכן לא נשאר לי לומר, אלא שצריך פעם אחרי פעם לקחת את האיש השמן הזה ולהעביר אותו דיאטה רצחנית רצינית, כמו במפסידי משקל, כמו באותה תוכנית בטלוויזיה.

אני רק רוצה להתייחס, ב-40 השניות שנותרו לי, לעניין הדת. אני, כעיקרון, אדוני צריך לדעת, אני מתנגד בכלל. אני חושב שהדתות הומצאו, כולן,

הומצאו כדי להפריד בין בני-אדם, כדי לשלוט בבני-אדם, ובכל זאת אני מכבד כל אדם בדרכו. אבל כדי להראות עד כמה צבועה ההצעה הזאת של המואזין, אני אומר לך,

שההצעה הזאת, הצעת החוק הזאת, קיימת בחוק הקיים. אבל אף אחד לא בא לקום ולדבר מלה אחת על אותן סיירות שבת שמודיעות ביום שישי ב-16:30, באשדוד למשל, או במקומות כאלה, מתי זמני כניסת השבת, ועושות את אותו מפגע. מה אתה עושה לי ככה? תסגור אותם. אז זה מוכיח, שטול קורה מבין עיניך.

אם אתם רוצים לעשות השוואה בין אלה לאלה, אפשר היה לדבר באמת על בעיה של מפגע, לטובת אותם תושבים שגרים בכפר-קאסם ובמקומות אחרים, או אשדוד או שדרות או ירושלים או מקומות אחרים. אבל לראיה שהיה כאן ניסיון להצית את חבית אבק השרפה, שקראו לדבר הזה "חוק המואזין", והיא הנותנת, יש כאן צביעות ממדרגה ראשונה.

בשם הדאגה לדציבלים ולחוק, לוקחים ועושים איפה ואיפה.

אם אתם כאלה אמיצים, צאו קודם כול נגד אותן מכוניות,

שזה עבירה כפולה ומכופלת. כי זה לא רק מקום, זה גם רכב שנוסע ברחובות של הערים, חברת הכנסת מיכאלי. אתם קראתם לזה "חוק המואזין", לא אף אחד אחר.

תודה רבה לחבר הכנסת אילן גילאון. הדובר הבא, חבר הכנסת אורי אורבך, ואחריו, חברת הכנסת חנין זועבי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אנחנו בימים האחרונים נתקלים כאן, בכנסת, בתופעה פסולה כפולה, משני כיוונים, ואני מדבר עכשיו על עניין ערוץ-10, שבא לפתחנו חדשות לבקרים, לוועדת הכלכלה ולעוד מקומות. משני כיוונים הפוכים היא תופעה בעייתית. מהצד האחד, תופעת "העשיר הבכיין" או "העשיר החמקן". זה האיש שיש לו אין-סוף כסף, כיסים עמוקים מאוד, אבל נמאס לו לשלם את חובותיו למדינה, ואז הוא שולח את העובדים, בדרך כלל הפחות-עשירים, כדי שיתחננו על נפשו של המפעל, במקרה הזה ערוץ. הוא מבקש הנחות ודחיות, וכמובן זה בא בשם חופש הדיבור וחופש העיסוק ועוד כל מיני ערכים שהם נעלים

וזו תופעה פסולה, כי אין הבדל, מבחינה פורמלית לפחות, בין ערוץ טלוויזיה מסחרי לבין מפעל "פרי הגליל" לבין עוד מקומות, שאפילו הם זקוקים לעזרת המדינה יותר, כיוון שהם גם מחזיקים לפעמים אזור מגורים שלם. אבל מהצד השני, מכיוון שזה ערוץ טלוויזיה, מכיוון שזה כלי תקשורת, אנחנו רואים מול "העשיר החמקן" את "המחוקק האכזר" זה שנהנה להתעסק עם עיתונאים. סוף-סוף הם הגיעו לפתחי פה לבקש על נפשם, ואני עכשיו אראה להם מה זה, וקצת נתעלל בהם, וקצת לא נדחה להם, ונגיד להם שהם כמו מפעל.

גם כותבים על זה הרבה ומדברים על זה כל היום, כי אין דבר שהתקשורת יותר אוהבת מאשר את עצמה. כמו שיש חשמל חינם לעובדי חברת חשמל, לתקשורת יש תקשורת חינם. היא עסוקה מהבוקר עד הערב בערוץ-10 כאילו מדובר בדבר הכי דרמטי והכי חשוב בתולדות המדינה. ואז חבר הכנסת והשר מאוד נהנה, כי זה ממש במוקד תשומת הלב. וגם הוא נגד הטייקונים באותה הזדמנות.

זו ממש חבילה שלמה של מלחמה על כל מה שאתם רוצים. זכותה של המדינה לגבות את חובותיה, אומרים פה חברי כנסת בוועדת הכלכלה. ואז גם לחברי כנסת יש הערות על תוכן השידורים, כי גם אנחנו, חבר כנסת נורא רוצה, כשהוא לא חבר כנסת, אם הוא לא היה חבר כנסת הוא היה רוצה להיות בטלוויזיה. גם כשהוא חבר כנסת הוא רוצה להיות בטלוויזיה, אבל ביקורת על החדשות וביקורת על התוכניות, הבעיה מתחילה מאלה ברדיו שרוצים להיות חברי כנסת.

יש כאלה שהצליחו להגשים את שני החלומות האלה, ויש כאלה שמסוגלים להגשים רק חלום אחד, אדוני השר. אבל כל אחד חושב ששם, שם זה הדבר האמיתי. זה תלוי באיזו הצלחה הם מגשימים,

לפחות הם מנסים,

יש כאלה שלא ייתנו להם הזדמנות לנסות, להתרכז ולהצליח בתחום אחד. נכון, אני אשקול את העניין הזה. ובריב הזה את מי שוכחים באמצע, בין המחוקק האכזר לעשיר החמקן? שוכחים דבר אחד, שגם בכלי התקשורת המסחריים והציבוריים יש אנשים עובדים. לא כולם שם זה טאלנטים שמביאים משכורות עתק לביתם. יש מאפרת, ויש עורך-משנה, ויש כתב זוטר, ויש אחראי, ויש אפילו דבר שנקרא "בום-מן" כל מיני אנשים שהם מתפרנסים, עובדים. ואני אומר לנו, חברי הכנסת, כשאנחנו מתרשעים ומתאכזרים, בצדק או שלא בצדק, לערוץ טלוויזיה, שלא נבוז לאנשים שלא יודעים אם מחר יהיה להם איך לשלם את המשכנתה שלהם, איך להביא משכורת. לכן הבה נהיה זהירים, בצד הוויכוח הגדול אם מגיע או לא מגיע, בכבודם של האנשים העובדים, גם אם הם עובדים בכלי התקשורת שלא כולנו אוהבים כל כך. ולכן עלינו למצוא את האיזון בין העשיר החמקן ובין המחוקק האכזר והמתרשע, ולזכור שמדובר בבני-אדם הדואגים למקום פרנסתם. תודה רבה לחבר הכנסת אורי אורבך. הדוברת הבאה, חברת הכנסת חנין זועבי, ואחריה, סגן השר איוב קרא. הבעיה היא שיש אנשים שכבר לא יעבדו כי סגרו את זה כבר,

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אתמול הפגינו מול משרד ראש הממשלה כ-10,000 אזרחים ערבים. הם הפגינו על כבודם, על אדמותיהם ועל זכותם להתקיים. האזרחים האלה הפגינו מול משרד ראש הממשלה במחאה על תוכנית שקוראים לה "תוכנית להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב" תוכנית פראוור, התוכנית שאנו מייחסים לה את המושגים עקירה, נישול, דחיקה, שמות שנשמעים פחות חיוביים מהכותרת המכובסת שהממשלה מעניקה לפרויקט. הרי זאת היתה, אדוני היושב-ראש, להזכירך, זאת היתה המועצה לביטחון לאומי, המועצה לביטחון לאומי, שהמליצה על עניין אזרחי. אבל מה היא המליצה? היא המליצה על הפקעת 800,000 דונם, על עקירתם של 30,000 אזרחים מאדמותיהם. לכן אנחנו חייבים להגיד מה השם הנכון לפרויקט הזה, קוראים אולי לפרויקט הזה "הערבים ויישובם על האדמות שלהם כאיום ביטחוני", או "הערבים כמכשול בפני ייהוד הקרקע", "הערבים כמכשול או כאיום לייהוד הנגב". והמפגינים אתמול, אדוני היושב-ראש, רצו לומר שהם יודעים שאולי הקיום שלהם נתפס בעיני הממשלה כמכשול. עבור שטח גדול מהנגב לא רוצים לראות אף ערבי. לכן רוצים לכווץ את הערבים בשטח קטן, מוגדר, וגם בשטח הקטן והמוגדר הזה, שהוא פחות מ-1% משטח הנגב, רוצים לזרוע את היישובים הערביים, בל תיווצר המשכיות גיאוגרפית בין היישובים הערביים. והם רוצים מספרים במקום אידיאולוגיה. אנחנו יכולים להגיד ש-30% מהתושבים בנגב חיים על פחות מ-1% מהאדמה,

70% שחיים על אולי 20% או 25% מהאדמה. לא חשוב מה שם התוכנית. אין בתוכנית הזאת ולו דבר אחד חיובי. התוכנית הזאת מסוכנת, והיא כהכרזת מלחמה על קיומם של הערבים בארץ. היא הצהרת כוונות המבדילה בין אזרח לאזרח, ואין שום אפשרות לוויתורים בעניין הזה, וגם התגובה שלנו כאזרחים ערבים תינתן בהתאם. מחאתם של האזרחים הערבים אתמול היתה רק הצעד הראשון, ואנחנו לא נרפה מהמאבק. עם זאת, אנחנו כן מעוניינים בפתרון הבעיה, אנחנו כן מעוניינים במשא-ומתן, אבל לא תחת שום תנאים מוקדמים. תוכנית פראוור היא תנאי מוקדם, והיא מתכונת של סכסוך מתמשך, ואני מסיימת, בין האזרחים הערבים לבין המדינה.

אדוני היושב-ראש, להחליט על העתיד של הנגב בלי להתייעץ עם התושבים בנגב. הממשלה הזאת חרצה את גורל הנגב ואת גורלם של התושבים בלי להתייעץ עם התושבים, בלי שום נציג מטעם התושבים. לכן זו אינה אזרחות, זו כוחנות, וזה להרוס את עתידם של האזרחים, ולא לתכנן את העתיד שלהם. אנחנו קוראים לבטל את התוכנית. אנחנו לא נוותר על המאבק שלנו. אנחנו מבקשים גם להיכנס אתנו למשא-ומתן מיידי, אני מסיימת, ואנחנו,

מטילים את מלוא האחריות על המדינה אם היא תמשיך ותתעקש על יישום התוכנית.

תודה רבה לחברת הכנסת חנין זועבי. אחרון הדוברים, סגן השר איוב קרא, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ראשית כול אני חושב שהתוכניות שעשתה הממשלה בשנתיים האחרונות במגזר הערבי בכלל, ובמגזרי המשנה, לא היה להן אח ורע. המגזר הדרוזי זכה ב-680 מיליון שקל תקציבי פיתוח נוסף על 350 מיליון כיסוי גירעונות,

בתוכנית ברוורמן כמה יישובים שזוכים גם כן לתמיכה כספית. במגזר הבדואי אנחנו עשינו תוכנית מיוחדת של 380 מיליון ש"ח לצפון, ועוד מיליארדים הוקצו כרגע בתוכנית שדיברו עליה קודם. אם התוכנית הזאת תצא לפועל המשמעות היא, פעם ראשונה נוגעים בתוכנית כל כך בעייתית שבעצם לא היה לה אח ורע. אנשים פחדו לגעת בזה. לפחות הממשלה הזאת שמה לה למטרה לפתור בעיה. יכול להיות שיש בעיה, יכול להיות שמה שהוצע, יש בו בעייתיות, אבל זאת פעם ראשונה שיש אפשרות שמדברים על פתרון של הדבר הזה. אני רוצה לומר שבתוכנית ברוורמן 800 מיליון הוקצו לערים הגדולות במגזר, וליישובים הקטנים תקציבים מיוחדים ישירים דרך משרדי הממשלה השונים. רק לפני כמה ימים הודעתי על הקצאת 1,700 יחידות לבנייה לחיילים משוחררים מהמגזר הדרוזי,

הבדואי והצ'רקסי,

וזה במחירים שלא היה להם אח ורע, בין 30,000 ל-50,000, כולל פיתוח. המשמעות של הדבר הזה זה פרס לכל מי שתומך, ומשרת את המדינה הזאת. הקצינו 8 מיליון שקל כדי לפתוח את הכביש לנבי-שועייב,

ועוד מערכת כבישים בכל הצפון, מרכז לצעירים בתוך בית-ג'ן, מרכז הצעירים הדרוזים הראשון הוקם בבית-ג'ן, פעם ראשונה נוגעים בדבר הזה שנותן מענה לאותם חיילים שמשתחררים באזור הזה, ואנחנו בדרך להקמת עוד מרכז צעירים

בגליל המערבי, וגם בנגב הקמנו מרכזי תעסוקה, ואנחנו מתכוונים להקים כמה מרכזים של צעירים בהמשך. אני רוצה לומר שגם בנושא שיתוף הפעולה האזורי,

מתוכנו, פעם ראשונה, אנחנו לא הסכמנו להקצות ציוד של הצלה בלי להביא בחשבון את היישובים הפלסטיניים, אני נותן לך שתי דקות כי אני לא יודע מה היה פה עם הזמנים. בבקשה, אבל לסיים בשתי דקות.

ואני רוצה לומר שגם בנושא המים, בנושא ההצלה, אנחנו ביוזמתנו, בתוך המשרד, עשינו שיהיה כיסוי של הצלה גם ליישובים הפלסטיניים, אפילו ליד מעלה-אדומים, ליד אריאל, והרשויות האלה גם חויבו לתת בשעת חירום, מתוך הסכמה, מתוך הבנה אנושית, מים ליישובים הפלסטיניים באזור.

פתחנו את השערים לסוריה בשנתיים האחרונות שלוש פעמים, כדי שיצאו מאות אנשים דרך מעבר-קוניטרה לסוריה. גם נתנו אפשרות שאנשים יצאו כמחוות הומניטריות, לבקר משפחות, וגם הגברנו את המסחר של תושבי הגולן עם סוריה. אני רוצה לומר שהייתי רוצה שאנשים יסתכלו בעיניים ויאמרו: אם אנחנו היינו כל כך גרועים וכל כך לא בסדר, מדוע כל הדברים האלה נעשו? הרי ברור לי שתמיד מי שנמצא בצד שמאל כרגע ידבר נגד, לא חשוב מה אתה עושה. אבל כשאנחנו מדברים על מצב הומניטרי, שנתנו וסייענו ועשינו הכול, מתוך ראייה של אחריות ממלכתית, עם מיליארדים של כספים שהוקצו לעניין הזה, הייתי מצפה שאותם מלינים יסתכלו מזרחה.

שהלכו לחבק את אסד ואת קדאפי, הייתי מצפה מהם היום להרים קול זעקה. אנשים נרצחים ליד הגבולות, מאות אנשים כל יום, ולא שומעים. איזו צביעות זאת, שאפילו לוחמי החופש כאן, במקום הזה, לוחמי החופש, אלה שדואגים לחופש של העולם הזה, למה זה חד-צדדי כאשר זה נמצא בתוך במדינת ישראל, ואת הקול שלהם לא נשמע על הרציחות.

ערכי החיים, על הדברים האנושיים, הם לא מוכנים להקים קול זעקה, וכשנפצע מישהו בעזה,

כל הבית הזה רועש. תודה רבה לסגן השר איוב קרא. אני מזמין את השר ארדן, על מנת שישיב בשם הממשלה ויסכם את הדיון. רבותי ברגע שהשר, והשר הוא לא מהמאריכים, ברגע שהוא מסיים את דבריו, אנחנו עוברים להצבעות. כבוד השר, רק הערה אחת, לפני שאתה מתחיל. בסדר-היום יש הסתייגויות. אחת ההסתייגויות היא של שר האוצר. בהתאם לתקנון הכנסת, סגן שר לא יכול לנמק הסתייגות במקום שר. כך קבעה הכנסת לדורותיה. לכן אם שר האוצר לא יימצא פה, הסתייגותו לא תישמע, אלא אם כן אחד מהשרים החברים ינמק את הסתייגותו. אני מבין שפה יש הסתייגות שעומדים שני משרדים, האחד מול השני. לגבי איזה חוק מדובר? אנחנו מדברים על חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 19). אני רק מיידע את הממשלה. זה השלישי שעל סדר-היום.

יש לי כבוד רב ליצחק כהן, אבל כסגן שר הוא לא יכול. אם שר האוצר מושך את ההסתייגויות, זאת ההודעה המקצרת את כל ההליכים. את כולם אתה מנצח.

ניצחת את כולם, הדברים האלה ברורים. למחוק את הסתייגויות שר האוצר. השר שמחון הודיע ששר האוצר מסיר את הסתייגויותיו.

כי באמת הקונפליקט הוא בין השר שלום שמחון לבין השר שטייניץ. פטרתי אותך מכל בעיה, אדוני השר המקשר. אני מודה לך. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כמו בכל שבוע, אני מסכם את הדיון בהצעות האי-אמון, שלמען האמת אין בהן הרבה חדש. הנושאים חוזרים על עצמם. כפי שאמר סגן השר איוב קרא, זה תפקידה של האופוזיציה, לא משנה מהם הנתונים האמיתיים, מה הממשלה עושה, כמה זמן הדברים אמורים לקחת. הרי חברי הכנסת מהאופוזיציה אינם חיים בחלל. הם יודעים שכאשר מתחילים תהליכים מסוימים של עשייה, לדברים לוקח זמן כדי להתבצע. אף אחד לא יודע לעשות הוקוס-פוקוס ולתקן תחלואים שיש בחברה הישראלית לאורך עשרות שנים. אז כפי שאנחנו רגילים, סיעות קדימה, העבודה ואחרות הגישו הצעת אי-אמון, כפי שהן קוראות לזה, על העמקת הפערים החברתיים והפגיעה במעמד הביניים והשכבות החלשות. העבודה התרכזה בנתוני האי-שוויון של ה-OECD, והסיעות הערביות תיארו את כישלונותיה של הממשלה בטיפול בבעיות הכלכליות והחברתיות ביישובים הערביים. אין לי כל כוונה, כפי שציינת, אדוני היושב-ראש,

על כל הפירוט הנרחב שסגן שר האוצר ענה ופירט לגבי היקף העשייה. אבל אני, שוב, כמעט כמו בכל שבוע, ונכון שאני קצת משעמם אולי, אבל גם הטענות של חברי באופוזיציה, גם הן לא הופכות להיות מקוריות יותר משבוע לשבוע, אז למרות אי-הנוחות וחוסר המקוריות, אני נאלץ גם לחזור על התשובות שלי.

אני מנסה לחשוב על דברים מקוריים. כל עוד אתה מצטט את עצמך, אתה נתלה באילנות גבוהים. לא, לא, לא.

אני ממש לא רוצה לצטט את עצמי.

צר עולמי כעולם נמלה, אדוני היושב-ראש, ולכן אני נאלץ להשיב על-פי העובדות שאני מתאר כאן שבוע אחר שבוע. סיעת קדימה, כיוון שהיא התיימרה לנהל את מדינת ישראל בשלוש השנים שקדמו לחזרתנו המבורכת לשלטון, מכירה היטב את העובדות. מחייך חבר הכנסת בילסקי, כנראה בהסכמה, כיוון שגם הוא מכיר את העובדות כראש עיר מצליח לשעבר, והוא יודע היטב את מה שאני אומר פה פעם אחר פעם. מי שמדבר על פערים חברתיים, כאשר כל דוחות העוני, דרך אגב, שתיארו את העמקת העוני, הרי אנחנו יודעים איך דוחות העוני עובדים. זה לא מתאר את המצב כרגע, זה מתאר בדרך כלל את המצב כמה שנים אחורה. כל דוחות העוני שנעשו במדינת ישראל ותיארו את התרחבות העוני במדינת ישראל,

חוץ מהדוח האחרון, שמתחיל לדבר על הצטמצמות והוא כבר מתייחס לכהונתה של הממשלה הנוכחית, תיארו את התרחבות העוני בתקופת שלטון ממשלת קדימה וניהולה את מדינת ישראל. כשאתם מתיימרים לתקוף את הממשלה ולדבר על העמקת הפערים החברתיים, חבר הכנסת בילסקי, שוב אני שואל אתכם, אתכם, שמתיימרים לקפוץ כמוצאי שלל רב על כל הפגנה, להדפיס להם שלטים, להדליף כמה חודשים אחרי שאתם הייתם מעורבים, הישג אדיר, ציבורי, במימון המחאה החברתית. פששש, הדפסתם שלטים במשרד הדפסת שלטים שעובד עם קדימה, ובכך תרמתם את חלקכם למחאה החברתית. אבל אני שואל אתכם, חברי בסיעת האופוזיציה הראשית, שניהלה את המדינה: מדוע אתם לא העליתם את שכר הרופאים? מדוע אתם לא העליתם את שכר המורים? לא היה זמן. מדוע אתם לא העליתם את שכר העובדים הסוציאליים?

מדוע אתה, חבר הכנסת בר-און, בהיותך שר אוצר, התנגדת להבריא את ההשכלה הגבוהה והבאת את המצב לעימות חסר תקדים?

עד שהממשלה הנוכחית נאלצה להשקיע 7.5 מיליארד שקלים כדי להפסיק את תופעת בריחת המוחות ממדינת ישראל, כדי להציל את עתידה של האקדמיה ושל ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל. איפה הייתם אתם בשלוש השנים שלכם, ובשם מה אתם מתיימרים לנסות לשכנע את העם ואת הכנסת להביע אי-אמון בממשלה בשם אותם פערים חברתיים שאתם יצרתם ושאתם לא תיקנתם? אז אני אזכיר זאת, ואחזור ואזכיר זאת, בכל המובנים, ואתעלם מהלגלוג. אתה יודע, כבוד שר האוצר לשעבר בר-און, כשאני הייתי תלמיד ישיבה, אז הייתי צעיר, אז גם אני הייתי עושה בדיחה מכל תוכחה, וראש הישיבה היה אומר לי: ליצנות אחת דוחה אלף תוכחות. אז פעם הייתם משתמשים בטיעון, שכשהטיעון חלש מרימים את הקול. אבל כשיש נגדכם טיעונים חזקים, אז אתם עושים גימיקים ותרססו פה תרסיסים ותלגלגו. אבל אין לכם איך להתמודד עם האמת, אין לכם איך להתמודד עם המציאות ואין לכם איך להתמודד עם העובדות. ואני יכול לעבור פה אחד אחד מכם, שר שר, ולהראות איך בתקופה של הממשלה הנוכחית המצב משתפר. המצב משתפר בכל תחומי העשייה של הממשלה הנוכחית.

אני חי במדינת ישראל, יואל חסון, ומכיוון שאתה לא רוצה להפוך את זה לעימות אישי בינינו אל תגרור אותי בלשון לשאלות כאלה. איפה אתה חי כשר. שאלתי כשר. אני חי כשר בישראל, ואני שוהה רוב השנה במדינת ישראל, ואני לא רוצה להפוך את זה לעימות אישי. אני מדבר על עשייה, וכשאני מדבר על עשייה אני אומר: בכל תחום של הממשלה הזאת, אם בתחבורה, בחיבור המרכז לפריפריה, אם בתחום מערכת הבריאות, ואני לא אתחיל לפרט על טיפולי שיניים חינם, ועל הגדלת סל התרופות, וכן הלאה. בכל תחום ותחום, בכל תחום ותחום, הממשלה הזאת היא הממשלה, אני לא רוצה להתיימר ולומר, החברתית ביותר מאז קום המדינה, אבל בוודאי בין הממשלות החברתיות ביותר שהיו אי-פעם במדינת ישראל. זה בתחום הרווחה,

וזה בתחום התקשורת, וזה בתחום הגנת הסביבה, וזה בתחום החינוך, וזה בתחום קליטת העלייה.

אם יש כזה אמון בממשלה אז תצביעו כבר. ממה אתה מפחד? אתה גורר פה זמן, נא לשבת. חבר הכנסת, מה, אתה פוחד שאין לך אמון? חברי הכנסת, אתם שוב מפספסים את הנקודה. העם לא ישתכנע ממחטפים, והעם לא ישתכנע מטיעונים שאינם ממין העניין. יש רוב, ועדיין אני מתעקש לומר את הדברים, כדי שאולי יום אחד תשתכנעו שלפני שאתם מטילים בממשלה בליסטראות שאין בהן שום היגיון, ורוב הבליסטראות האלה היו אמורות להיות מכוונות כלפיכם, תעשו חשבון נפש, תשרתו קצת את העם באופוזיציה, אולי תפסיקו לתת כל הזמן סיבות לתקוף אתכם על חוסר העשייה של האופוזיציה במדינת ישראל, ואני לא רוצה להרחיב ולתאר באיזה דברים אתם כן עסוקים. דווקא ראשי המפלגה שלכם, כמו חבר הכנסת דיכטר ואחרים, מתארים יפה מאוד במה מפלגת האופוזיציה הראשית עסוקה. רמז: זה לא בייצוג הציבור בנושאים חברתיים, אלא זה יותר בחיפוש רפש, בעיסוק בנושאים שלא זה המקום לתארם. ולכן, אדוני היושב-ראש, מכל הסיבות האלה, וגם מהסיבות שתיארו חבר הכנסת איוב קרא וסגן השר כהן, על ההשקעות חסרות התקדים גם בשיפור התשתיות במגזר הלא-יהודי, ואני מסכים שצריך לעשות בעניין הזה אפילו הרבה יותר, כדי להדביק את הפערים, ואין ספק שמחלוקות עבר או מלחמות עבר הן לא סיבה שצעירים ביישובים לא יהודיים לא יזכו בדיוק לאותן תשתיות ולאותם תנאים במערכות הציבוריות כפי שיש בכל יישוב אחר. אין ספק שהממשלה מחויבת לעשות, והיא עושה, בנושאים הללו.

אדוני היושב-ראש, אני מבקש מהכנסת, אתה יכול להמשיך לדבר אם אתה רוצה. אתה כל הזמן מדבר לעניין. אני רק רוצה להראות שאתה לא מדבר כי מחכים למישהו, אלא אתה מדבר כי אתה מדבר לעניין.

לא הפסקתי אותך, אם אתה רוצה אתה יכול, כמובן לא אכפה עליך לדבר.

ואני מבקש מהכנסת לדחות את שלוש הצעות האי-אמון.

תודה רבה. רבותי השרים, שר החינוך, שר החוץ, לבל תצטרכו לרוץ, שר התיירות, בבקשה, רבותי, גברתי סגנית השר הנכבדה, נא לשבת במקומותיכם, ואנחנו עוברים להצביע, השר הרשקוביץ, אנחנו עוברים להצביע על הצעות האי-אמון העומדות לפנינו. הצעת האי-אמון הראשונה שעליה אנחנו נצביע היא הצעת סיעת קדימה להביע אי-אמון בממשלה בנושא: ממשלת נתניהו מעמיקה את הפערים החברתיים וממשיכה לפגוע במעמד הביניים ובשכבות החלשות, אי-אמון של סיעת קדימה שנומק על-ידי חבר הכנסת מגלי והבה.

מי בעד? מי נגד?

נא להצביע. הצעת סיעת קדימה להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 38 בעד, 51 נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת האי-אמון של סיעת קדימה הוסרה מסדר-היום.

אנחנו עוברים להצעת האי-אמון מטעם סיעות העבודה ומרצ בנושא: נתוני האי-שוויון של ה-OECD, שנומקה על-ידי יושבת-ראש מפלגת העבודה חברת הכנסת שלי יחימוביץ בשם סיעת העבודה וסיעת מרצ. נא להצביע, רבותי חברי הכנסת.

מי נגד?

נא להצביע. הצעת סיעות העבודה,מרצ להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. בעד הצעת האי-אמון של סיעות העבודה ומרצ הצביעו 37, נגד הצביעו 53, אין נמנעים. אני קובע שהצעת האי-אמון לא נתקבלה. רבותי, אנחנו עוברים להצעת האי-אמון מטעם סיעות רע"ם-תע"ל, חד"ש ובל"ד בנושא: כישלון ממשלת נתניהו בטיפול בבעיות הכלכליות והחברתיות ביישובים הערביים, ובטייבה בפרט,

שנומקה על-ידי חבר הכנסת אחמד טיבי. רבותי חברי הכנסת, נא להצביע. מי בעד? מי נמנע?

נא להצביע. הצעת סיעות חד"ש רע"ם-תע"ל בל"ד להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 31 בעד, 56 נגד, אין נמנעים. אני קובע שגם הצעת האי-אמון של הסיעות רע"ם-תע"ל, חד"ש ובל"ד לא נתקבלה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום, ועל סדר-היום עומדת הצעת חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב 2011, לקריאה שנייה ושלישית. יציג את החוק יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, והפנסיה, חבר הכנסת חיים כץ. אנחנו נצביע על ההצעה כולל לוח התיקונים. לא לא, קודם אתה תסביר.

אני אנהל את ההצבעה הזאת. בהצבעה הזאת אינני משתתף כי אני מקוזז. מרגע זה אני מקוזז. אבל אני אנהל. ואחרי זה מי בא? מי מחליף אותי? אורלי, אורלי תחליף אותי אחרי ההצעה הזאת. אדוני מכובדי יושב-ראש העבודה, הרווחה והבריאות והפנסיה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת את הצעת חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה. ועדת העבודה והרווחה העבירה בחקיקה כ-90 חוקים, בערך 90 חוקים. זה החוק השני שאני עומד פה, כמה מהם שלך ושל שלי?

זה החוק השני שאני עומד ומציג פה עם חולצה לבנה. פעם אחת זה היה חוק אלמנות צה"ל, שיוכלו לקבל את הגמלה אם הן מתחתנות, והפעם השנייה,

של אכיפת דיני עבודה.

הוא הצעת חוק ממשלתית שהגיעה לשולחננו כהסכמה של המעסיקים, ההסתדרות והממשלה. קיבלנו הצעת חוק מחוררת לחלוטין, שבאה ליצור שני מצבים של עובדים: עובדי קבלן במגזר הפרטי ועובדי קבלן במגזר הציבורי. במגזר הציבורי יהיו עובדי קבלן סוג ב', ובמגזר הפרטי אולי סוג א'. והשינוי הדרמטי בהצעת החוק היה שלום שמחון,

השינוי הדרמטי בהצעת החוק היה כשאתה נכנסת לתפקידך כשר התמ"ת, ואתה באת ואמרת לי: לא, אני נגד קביעה שאלה שעובדים במדינה הם סוג ב'. עד אז האוצר עמד על שלו, ואמר: אנחנו פטורים מהכול, לא הקשבת כשאמרתי: 90 חוקים, הצעת חוק שנייה עם חולצה לבנה, יום חג. אני חושב שהחוק הזה הוא חוק דרמטי. הוא יביא סוף, לדעתי, לניצול עובדי הקבלן במדינת ישראל.

תהיה בו הסתייגות אחר כך של דב חנין, אבל החוק הזה, שנתיים וחצי של עבודה, אין הסתייגויות, לא של האוצר ולא של התמ"ת. נערכו בו דיונים מאות שעות. מאות שעות, ואיך שהוא נגמר, אני אומר לך: בשבילי, כמי שבא לפה להתעסק בדיני עבודה, בשמירה על זכויות עובדים וגמלאים, יום חג. לא מושלם, אבל יום חג. אתה שותף לא קטן לזה, ועל זה אני מכיר לך תודה. אני מבין שאני צריך להקריא את כל מה שכתבו. אתה לא יכול להעביר את זה לפרוטוקול, אלא אם כן תאמר את זה. לא, לא, אז אני, אתה לא יכול, אין

מה שאתה רוצה שייכנס לפרוטוקול, אתה צריך לומר, הצעת חוק ממשלתית זו, תראה, עבדתי עליה כל כך הרבה, מאה אחוז. כל כך הרבה לב, כל כך הרבה נשמה, כל כך הרבה מעורבות, אז אני אקריא אותה, ייקח לי, לא יודע כמה,

הצעת חוק ממשלתית זו הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה בראשית שנת 2008, פרי של הסכמות בין הממשלה, ההסתדרות והמעסיקים. מאז הוחל עליה, לפני כשנתיים וחצי, דין רציפות, קיימה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות מספר רב של ישיבות בעניינה והכניסה בה תיקונים בנושאים חשובים. חלקם היוו במשך זמן רב סלעי מחלוקת, ורק לאחרונה עלה בידי להגיע להסכמות שאפשרו להביא בפניכם את הצעת החוק הזאת, וזה לא מעט בתמיכתו של שר התמ"ת, חבר הכנסת שלום שמחון. בהצעת החוק המונחת בפניכם שני עניינים מרכזיים:

הפעלת מנגנון של עיצומים כספיים במסגרת אכיפת דיני העבודה, והשני, אחריותו של מזמין השירות לשמירת זכויותיהם של עובדי הקבלן המועסקים אצלו. בנוסף, מוסדרת לגבי עניינים אלה אחריות מנהל כללי בתאגיד וברשות ציבורית, נקבעו הגבלות על התקשרויות של גופים ציבוריים עם מי שהורשע או הוטלו עליו עיצומים

בתחומים אלה, וכן נקבעו הוראות לעניין בדיקות תקופתיות על-ידי בודק שכר מוסמך, כפי שאפרט.

מנגנון העיצומים הכספיים, לא, אני יש לי זמן. אני רוצה להשתתף, יאללה, חיים. תשמע, אם אתה רוצה להשתתף, בערך, רבע שעה. תשמע, אני, לא, לחוק זה יש שני מסתייגים של חמש הסתייגויות, לכן זה 25 דקות. כמו כן, יש שניים שביקשו את רשות הדיבור, חבר הכנסת פרץ וחברת הכנסת ליה שמטוב, ולכן ההצבעה לאחר שיסיים יושב-ראש הוועדה ויספר על כל דיוני הוועדה לפרטי פרטים, שכן חוק זה ראוי לכך, אנחנו נקיים את הדיון ולאחר מכן נצביע. מי שלא רוצה להצביע, יכול להגיש לי מכתב התפטרות. בתוך 48 שעות יבוא מחליפו ויצביע במקומו.

מנגנון של עיצומים כספיים. מנגנון העיצום הכספי מיועד למנוע את ההכבדה הכרוכה בהליך הפלילי מבחינת העומס על בתי-המשפט ונטל הראיות שיש להביא, ומאידך גיסא מאפשר להימנע מהכתם המוסרי של עבירה פלילית. העיצום הכספי יוטל בידי הממונה, שהוא מפקח עבודה בכיר שמונה לכך, שנוכח כי מעביד הפר הוראות חיקוקים המנויות בתוספת השנייה לחוק. אלה הוראות הקבועות היום כעבירות פליליות בדיני עבודה, אך נוספו להן גם הוראות של צווי הרחבה בעניין פנסיה, שזה יהיה המנגנון הראשון שיופעל לאכיפתן. העיצום הכספי מוטל רק לאחר שנמסרת הודעה מראש על הטלתו וניתנת זכות טיעון. על הטלת עיצום כספי ניתן לערור לוועדת ערר שמוקמת בחוק זה, ועל החלטתה ניתן לערער לבית-הדין האזורי לעבודה, ואם ניתנה רשות לכך, גם לבית-הדין הארצי. בתי-הדין יפעילו ביקורת שיפוטית על תקינות ההחלטה המינהלית של ועדת הערר. כדי להבטיח שקיפות לעניין פעולת הממונה, יפורסם דבר הטלת עיצום כספי באתר האינטרנט של משרד התמ"ת. לפי הצעת החוק, ניתן יהיה להטיל עיצום כספי גם על מנהל כללי בתאגיד שהוא מעביד והפר הוראה שבתוספת השנייה, אם המנהל הכללי לא הוכיח כי עשה כל שניתן למניעת ההפרה, ואולם סכום העיצום הכספי שיוטל עליו מופחת מאוד. סכום העיצום הכספי אינו ניתן לשיפוי או לתשלום בידי אחר ואין לבטח מפני הטלתו. הצעת חוק זו מאפשרת לממונה להמיר את הטלת העיצום הכספי במתן התראה מינהלית, בהתאם לנהלים של השר שיאשר היועץ המשפטי לממשלה. התראה זו תאפשר למעבידים לתקן את הטעון תיקון, ואולם אם המעביד אינו מפסיק את ההפרה למרות ההתראה, יוטל עליו העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת, ואם הוא חוזר על אותה הפרה בתוך תקופה של שנתיים, יוטל עליו עיצום כספי בסכום כפול בשל הפרה חוזרת. גם הליכי ההתראה המינהלית נתונים לערר ולערעור. אחריות מזמין שירות, הצעת החוק המונחת בפניכם כוללת מספר כלים להטלת אחריות על מזמין שירות לשמירת זכויות עובדים של קבלן המועסקים אצלו, בתחומים של ניקיון,

ואבטחה והסעדה, שקבועים בתוספת הראשונה. אחריותו של מזמין השירות היא משנית לחובתו של הקבלן כמעבידם של העובדים, ואינה נובעת מקיומם של יחסי עובד ומעביד. בשל כך היא חלה לגבי מספר הפרות מצומצם יותר שנקבעו בתוספת השלישית, והיא תלויה בהודעה למזמין בדבר קיומה של הפרה וכן ניתנו לגבי כל אחד מהמקרים למזמין השירות שפועל בתום לב הגנות או אפשרויות להימנע מהחיוב. עיצום כספי על מזמין שירות, אם הוטל על קבלן עיצום כספי בשל הפרה בתוספת השלישית, רשאי הממונה להתרות במזמין השירות שאצלו מועסקים העובדים של הקבלן על ההפרה, ואם בתוך 30 ימים לא תתוקן ההפרה או לא יבוטל בתום לב החוזה שבין המזמין לקבלן ותחולט הערובה שנתן הקבלן, ניתן יהיה להטיל עיצום כספי בשל אותה הפרה גם על מזמין השירות. אפשרות זו מותנית בתנאים של מספר העובדים ומשך השירות, אלא אם כן המזמין חתם על חוזה שאינו מבטיח עלות שכר מינימלית, ששווה לפחות לערך שעת עבודה, כפי שנקבע בתקנות. במקביל למתן ההתראה למזמין השירות, ניתן להתרות גם במנהל הכללי של תאגיד, שהוא מזמין שירות, שעליו לפקח על ביצוע התיקון או ביטול החוזה וחילוט הערובה, ואם הדבר לא נעשה והוא לא עשה כל שניתן למילוי חובתו, תחול על המנהל הכללי אחריות פלילית. אחריות אזרחית של מזמין שירות, הצעת החוק מאפשרת לעובד לתבוע את מזמין השירות בתביעה אזרחית, אם בתקופת ההעסקה אצלו נפגעו זכויותיו לפי ההוראות שבתוספת השלישית או ההוראות בצווי הרחבה בעניינים מסוימים, ובהם פנסיה, הבראה ודמי נסיעה. אפשרות התביעה האזרחית הותנתה, ראשית, במתן הודעה למזמין על קיומה של הפרה, לפני הגשת תביעה נגדו. הודעה כזאת יכולה להימסר בידי מפקח עבודה, או שתימסר בידי העובד הודעה למזמין הן על קיום ההפרה והן על כך שדרש מהקבלן בכתב למלא את החובה. ההודעה מטעם העובד יכולה להימסר גם בידי ארגון העובדים היציג שהעובד חבר בו, או בידי ארגון העוסק בקידום זכויות עובדים אם העובד הסכים לכך. גם פה היה קרב גדול של כל חברות העובדים על זה שהן לא יוכלו, אלא רק ארגונים יציגים, ואמרנו: כל העמותות שבאות להגן על זכויות העובדים יוכלו להגיש את התלונות. על מזמין השירות מוטלת בהצעת החוק חובה לקבוע אצלו, זה לא רק ארגונים יציגים? לא, גם עמותות ששומרות, עמותות לזכויות אזרח וכן הלאה וכן הלאה. אני אומר לך, הצעת חוק מהפכנית, מהפכנית. על מזמין השירות מוטלת בהצעת החוק חובה לקבוע אצלו דרך למסירת הודעה של עובדי קבלן על פגיעה בזכויותיהם ולהודיע לעובדי הקבלן על דרך זו, ואם לא עשה כן, לא יחול התנאי של מסירת הודעה על אפשרות התביעה כלפיו. תנאים נוספים שיש להוכיח כי מתקיימים לצורך אחריות מזמין השירות הם כי השירות ניתן בידי ארבעה עובדים לפחות ובמשך שישה חודשים לפחות באופן קבוע ורציף. תנאים נוספים אלה לא יחולו אם החוזה שחתם המזמין עם הקבלן אינו מבטיח עלות שכר מינימלית ששווה לפחות לערך שעת עבודה כפי שנקבע בתקנות. הקביעה של מרכיבי השכר וערך שעת העבודה בתקנות תשקף את הזכויות המגיעות מכוח חוקים וצווי הרחבה לכל סוג של שירות, ותתעדכן באופן אוטומטי עם עדכון בחוק או בצו הרחבה. אציין כי צריך יהיה להראות כי בניכוי כל המרכיבים האחרים של התשלום בין מזמין השירות לקבלן, כולל מרכיב רווח, אין יותר מרכיב הפסד, הוא צריך להראות שהוא מרוויח מהחוזה. זאת אומרת, לא יהיה לנו את הסיפור של גברת מועלם.

כולל מרכיב רווח, משולם בפועל תשלום בעד ערך שעה מספק לעובדים, שכן כפי שנקבע כבר בפסיקה, חוזה שאינו מבטיח רווח כלשהו משמעו פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על-פיו. הממשלה התחייבה לקבוע תקנות ראשונות לעניין ערך שעת עבודה בתוך תשעה חודשים ממועד פרסום החוק והוועדה תוודא שכך אומנם ייעשה. למזמין השירות יעמדו הגנות מספר בפני התביעה האזרחית כלפיו, למעט במקרה שהחוזה שחתם עם המזמין אינו מבטיח עלות שכר מינימלית שווה לפחות לערך שעת עבודה כפי שנקבע בתקנות. ההגנות האפשריות הן שההפרה תוקנה במלואה, או שהמזמין הסתמך על בדיקות תקופתיות של בודק שכר מוסמך שהעידו על היעדר הפרות, או במקרה שהבדיקות האמורות העידו על הפרות, עשה כל שניתן במסגרת הכלים הנתונים לו מול הקבלן, כגון חילוט הערובה, הפעלת קנסות שקבועים בחוזה או אף תביעה משפטית, ואם ההפרה לא תוקנה בתוך זמן סביר אף פעל לביטול החוזה. יש לציין שהאפשרות להגיש תביעה לפי הצעת החוק אינה שוללת מעובד שהחל לעבוד כעובד של קבלן לתבוע את מזמין השירות שאצלו הועסק בטענה כי בפועל יחסי ההעסקה היו יחסי עובד ומעביד, או שהיתה העבדה במשותף וטענות כגון אלה שעל בסיסן ניתנה פסיקה בעבר כנגד מזמין השירות, ובלבד שאכן התקיימו התנאים והנסיבות המיוחדים לכך. תקופת ההתיישנות של התביעה כנגד המזמין מתחילה להימנות החל מיום ההפרה כנגד הקבלן. לעומת זאת החיוב בפיצויי הלנה כלפי המזמין יימנה רק מתום המועד האחרון שבו היה עליו לפעול בהתאם להודעה על הפרה. אחריות פלילית של מזמין השירות, לגבי הפרות מסוימות בחוק הגנת השכר, חוק שכר מינימום, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק חופשה שנתית וחוק עבודת הנוער, ניתן יהיה גם להגיש כתב אישום כנגד המזמין שלא פיקח על מניעת אותן עבירות בידי הקבלן. זאת, לאחר שנמסרה לו הודעה על ההפרה, ובלבד שהוגש כבר כנגד הקבלן כתב אישום על ההפרה. זה חוק של הממשלה.

שמע, ירקנו דם, חולצה לבנה. שמע, הם רצו סוג א', סוג ב' חולצה לבנה. שמע, הממשלה סוציאל-דמוקרטית, מה אני אגיד לך. למזמין יעמדו הגנות אם עשה כל שניתן למלא את חובת הפיקוח, אפשר יותר טוב,

אני מוכרח לומר לך, כשאני פה אז אני שומע, זאת אומרת, אין לי דבר אחר לעשות, אז אני שומע, יכול לקרוא, יכול לכתוב,

אני מוכרח לומר. אדוני היושב-ראש, שר התמ"ת נמצא שם כסוס טרויאני. אני יודע, בסדר, אבל שמע, הוא בא ממקום טוב, אבל איפה שהוא נמצא גם טוב. אחרי הצעת החוק הזאת אני לא מבין מה הסיפור של עובדי הקבלן וההסתדרות. למזמין יעמדו הגנות אם עשה ככל שניתן למלא את חובת הפיקוח, או אם העבירה תוקנה במלואה, או אם הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות של בודק שכר מוסמך שהעידו על היעדר הפרות,

שכאשר הבדיקות האמורות העידו על הפרות, עשה כל שניתן במסגרת הכלים הנתונים לו מול הקבלן, כגון חילוט ערובה, הפעלת קנסות שקבועים בחוזה או אף תביעה משפטית, ואם ההפרה לא תוקנה בתוך זמן סביר אף פעל לביטול החוזה. חתימת חוזה שאינו מבטיח עלות שכר מינימלית, בנוסף עמדה הוועדה על כך שמזמין שירות שחתם עם קבלן על חוזה שאינו מבטיח עלות שכר מינימלית, לפי הבדיקה שהזכרתי קודם, יישא בעבירה פלילית בשל עצם החתימה על חוזה שכזה. המנהל הכללי של תאגיד שהוא מזמין שירות יישא גם הוא באחריות פלילית לכך. האם דבר זה יחול מייד לאחר שהחוק ייכנס לתוקפו?

תשעה חודשים. ברגע זה כל מעסיקי עובדי קבלן עוברים לפי, נכון. לא יהיו חתימות חוזי הפסד, כל חשב יצטרך להבין על מה הוא חותם. וכל קבלן שיעסיק, חכה, יש לו גם הקטע שלו. כל קבלן שיחתום, ונגיע לזה, שלוש שנים לא יוכל להשתתף במכרזים של המדינה.

אצביע באהבה על חוק זה, אני אצטרך לקבל רק אישור ממך, כי אני מקוזז עם מישהו מסיעתך כדי שאני אוכל להצביע בעד החוק הזה.

גם הוא יצביע בעד החוק, למרות, לכן אני אומר. גם הוא יצביע בשביל החוק. אחריות מנהל כללי ברשות ציבורית, כבר בראשית הדיונים בוועדה נחשפה העובדה שהכלים שמציעה הצעת החוק כפי שהונחה אינם ישימים כנגד המדינה כשהיא פועלת כמעביד או כמזמין שירות, שכן בפועל לא מופעלים אכיפה פלילית ועיצומים כספיים כלפי המדינה. הדבר בעייתי במיוחד לאור נתונים בדבר היות המדינה מעסיקה כמזמינת שירות עובדים רבים בתחומי ניקיון,

סירובה של הממשלה לתיקונים שהציעה הוועדה בעניין זה עיכב מאוד את הדיונים בהצעת החוק, ורק לאחרונה הסכימה הממשלה להוראות שיקבעו אחריות על עובד אחראי ברשות ציבורית. בהתאם לכך הצעת החוק קובעת כי ניתן יהיה להעמיד לדין פלילי, בכפוף לאישור היועץ המשפטי לממשלה, את המנהל הכללי של משרד ממשלתי או יחידת סמך שאינה תאגיד, בשל הפרת חובתו לפקח על מניעת הפרות ועבירות, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן למילוי חובתו, במקרים אלה: המנהל הכללי של משרד או מזכיר הכנסת.

חולצה לבנה. גם אצלנו יש היום עובדי קבלן שאנחנו מחויבים שהם יעמדו, החוזה שלנו אתם כמובן מחייב אותם בכל אותם תנאים. אם הם לא יקבלו, טוב, זה אנחנו נענה אחר כך. חבר הכנסת חנין. 1. במקרה של הפרות בידי מעביד, בכפוף לכך שקיבל התראה ולא פעל לתיקון ההפרה במועד שנקבע בהתראה, 2. במקרה של הפרות בידי מזמין השירות, בכפוף לכך שקיבל התראה ולא פעל לתיקון ההפרה או לביטול החוזה ולחילוט ערובה, 3. בשל חתימת חוזה שאינו מבטיח עלות שכר מינימלית ששווה לפחות לערך שעת עבודה כפי שנקבע בתקנות. עבירות אלה יהוו גם עבירות משמעת. תיקון חוק עסקאות גופים ציבוריים, נושא נוסף שעליו עמדה הוועדה מתחילת הדיונים היה: חובת גופים ציבוריים להימנע מהתקשרות עם קבלני שירות שהפירו זכויות העובדים. בהצעת החוק המונחת בפניכם נקבע כי לגבי השירותים המנויים בתוספת הראשונה, שמירה ואבטחה, ניקיון והסעדה, יחול איסור ההתקשרות במשך שלוש שנים כשיהיו שתי הרשעות או יותר בשל כל הוראה מההוראות שבתוספת השלישית, או אם בשלוש השנים שקדמו להתקשרות הוטלו עיצומים כספיים בשל שש הפרות כאלה על קבלן השירות. זאת אומרת, אם יש לו שישה עובדים והוא עשה הפרה, הוא גמר את הסיפור שלו. יחד עם זאת, אם אישר משרד התמ"ת שהעיצום הכספי הוטל בשל כמה הפרות שהופרו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משולם לו שכר, כדוגמת שכר חודש עבודה שבו גם לא שולם לו שכר מינימום וגם לא הועברו ניכויים ליעדם, תיחשב ההפרה כאחת לעניין מניין זה.

תוקן גם חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח-אדם באופן שמבהיר כי האיסור להתקשר עם קבלן שירות שאינו מורשה, שייכנס לתוקף בתחילת ינואר הקרוב, יחול גם על המדינה בהתקשרויותיה. גם זה היה קרב לא קטן, שנתיים וחצי. בודק שכר מוסמך, הצעת החוק מסמיכה לקבוע בתקנות הוראות לעניין בעלי המקצוע או בעלי התארים האקדמיים שיוכלו לקבל תעודת הכרה כבודק שכר מוסמך, בהתחשב בתחומי הידע הרלוונטיים,

מסמיכה לקבוע הוראות בדבר הכשרה ובחינות שיהיה עליהם לעמוד בהן. כן נקבעה בהצעת החוק הוראה בדבר ניגוד עניינים. כמו כן הצעת החוק

לקבוע בתקנות את אופן עריכת הבדיקות התקופתיות, היקפן ותדירותן. הממשלה התחייבה להביא לאישור הוועדה תקנות ראשונות בדבר הבדיקות התקופתיות בתוך 12 חודשים מפרסומו של החוק. כהוראת שעה נקבע כי במשך 18 חודשים מיום התחילה יוכל מזמין השירות להסתמך על בדיקה של רואה-חשבון במדגם של 10% לפחות מהעובדים, בתדירות של תשעה חודשים לפחות, וזאת אך ורק לעניין ההגנה שלפיה במקרה של גילוי הפרה פעל ככל יכולתו לתיקונה, ואם לא הצליח בכך ביטל את החוזה.

ההוראה לא תחול לעניין ההגנה של אישור בודק שכר מוסמך בדבר היעדר הפרות. אדגיש שהוראת השעה הזאת נקבעה בלא שהוצגו נתונים לגבי הכישורים, המדגם והתכיפות הנדרשים, ולא תשמש בעתיד בסיס לקביעת התנאים לבדיקות התקופתיות של בודק שכר מוסמך.

המטרה של הגברת האכיפה של דיני עבודה, שלה מיועדת הצעת חוק זו, לא תוכל להיות מוגשמת אם הממשלה עצמה לא תקדיש אמצעים מתאימים לכך, לא תפעל בחובתה להתקין תקנות ולא תגביר את היקף כוחות הפיקוח שיאפשרו לה לעשות שימוש בכלים הרבים שניתנים בידה בהצעת החוק הזאת. הוועדה תעקוב אחרי פעולות הממשלה בנושא הזה כדי להבטיח שהחקיקה אינה משמשת כעלה תאנה למחדל אכיפת דיני העבודה. להצעת החוק הזאת הוגשה הסתייגות, אני ידעתי על הסתייגות אחת, של דב חנין, שמבקש שהמזמין יקבל את העובדים כעובדים בפועל. אני אענה לו אחר כך,

גם אני רוצה שהעובדים של המזמין יהיו עובדים בפועל, אבל אנחנו לא יכולים לגמור את כל העניינים ביום אחד. אני רוצה להודות לצוות הלשכה המשפטית של הוועדה, של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ובמיוחד לעורכת-הדין נועה בן-שבת, שעבדה ימים ולילות, ואם אני אומר נועה בן-שבת אז אני רוצה, מה שלא מקובל פה, להודות גם ליועצת המשפטית של התמ"ת, דבי אליעזר. מדוע לא מקובל? מי שמגיע לו, מקובל, למה לא? דבי אליעזר, שגם הקדישה מזמנה, ממרצה, והיתה אסרטיבית ויצירתית, והם עשו עבודה גדולה. לצוות הוועדה, המנהלת וילמה מאור, למזכירות הוועדה,

אתי וענת, לעוזרי הפרלמנטריים אילן מרסיאנו ולי קטקוב, שעסקו במלאכה ותרמו לקידומה של הצעת החוק. אני פונה אליכם, חברי חברי הכנסת, לאשר את הצעת החוק בנוסח שאישרה הוועדה בקריאה שנייה

תודה רבה ליושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה, הבריאות והפנסיה על עבודה, ולכל העושים במלאכה, מנהלת הוועדה והיועצים המשפטיים, באמת עבודה יפה שמביאה כבוד גדול לכנסת, על הליכי החקיקה ועומק החקיקה,

תבואו על הברכה,

אני עכשיו נותן את רשות הדיבור לראשון המסתייגים, חבר הכנסת חנין. יש לו שלוש הסתייגויות. חבר הכנסת ברכה,

לכן הסתייגויותיו לא תישמענה, ואחרי חבר הכנסת חנין, חבר הכנסת חנא סוייד, הוא נמצא, כן? ואחריו, חבר הכנסת פרץ וחברת הכנסת ליה שמטוב. בבקשה, אדוני, חבר הכנסת סוייד לא ינמק. חבר הכנסת

יש לך 15 דקות, אבל הואיל וחבריך לא מנמקים אני נותן לך שתי דקות תוספת, ומייד, ואני כבר נותן לך את זה על, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, אני חושב שאת הדברים שלי בהצעת החוק הזאת, אדוני יושב-ראש ועדת העבודה,

הבריאות והפנסיה, את הדברים שלי בהצעת החוק הזאת אני רוצה לפתוח בברכה לך, ולומר לך שבצדק הגעת היום בחולצה לבנה, לחוק הזה. אני יודע שאתה לא מרבה לבוא בחולצה לבנה, אבל טוב שבאת,

טוב שבאת היום עם חולצה לבנה, מגיע לחוק הזה ומגיע לך. אדוני היושב-ראש, הצעת החוק הזאת התחילה בהצעת חוק

שאנחנו הצבענו נגדה, ואנחנו הצבענו נגדה כי, כפי שהסביר יושב-ראש הוועדה, רבים היו החורים מהמילוי בהצעת החוק הממשלתית.

כפי שאמר יושב-ראש הוועדה, נעשתה פה עבודה מקיפה, יסודית, רצינית ומעמיקה, עם הרבה מאוד מאבקים, שבחלקם הגדול גם אנחנו השתתפנו, והתוצאה שונה לחלוטין מהצעת החוק הממשלתית שהובאה בפני הכנסת. אם לספר את הסיפור ההיסטורי מראשיתו, הצעת החוק הממשלתית הזאת בעצם נולדה כתגובה על הצעת חוק פרטית, הצעת חוק פרטית שאנחנו קידמנו בכנסת הקודמת, להטלת אחריות המזמין, על מזמין השירות, חוק חשוב שאני מייד אסביר את ההיגיון שלו. במענה על הצעת החוק הפרטית הזאת הממשלה נאלצה להגיש הצעת חוק משלה, כפי שאני אמרתי, הצעת חוק שנתנה פתרון בכאילו, בכמעט, בבערך ובלא מספיק, ואנחנו היום מגיעים לדיון בהשלמה של החקיקה, שכפי שאמרתי, שונה לחלוטין מהצעת החוק הבעייתית שהממשלה הביאה בפני הכנסת לפני שנתיים. עמיתי חברי הכנסת, החוק עוסק בסוגיה קריטית, סוגיית האכיפה, ויש שני תחומים שבהם האכיפה של חוקים חלשה במיוחד, לצערי. התחום האחד, דיני העבודה, שבו אנחנו עוסקים היום, התחום השני, החוקים הסביבתיים. ואני מרגיש היום, מבחינות מסוימות, השלמת מעגל, כי מעשה שעשינו בתחום הסביבתי, בחקיקת חוק האכיפה הסביבתית, סמכויות של פקחי הרשויות המקומיות, בכנסת היוצאת, בחקיקת חוק האכיפה הסביבתית, סמכויות פקחים של המדינה, בכנסת הנוכחית, שתי הצעות חוק שהיתה לי הזכות להיות היוזם שלהן, אנחנו התקדמנו צעד משמעותי לכיוון של אכיפה אמיתית של החוקים הסביבתיים. היום אנחנו מתקדמים צעד משמעותי בתחום הבעייתי והחלש של אכיפת דיני העבודה. אני רוצה לציין במיוחד שמנגנון שאנחנו הנהגנו בחקיקה הישראלית לראשונה, בחקיקה הסביבתית, והוא המנגנון של העיצומים הכספיים המינהליים, מוצא לעצמו הפעם ביטוי גם בחוק האכיפה של דיני העבודה. המנגנון הזה, של העיצומים הכספיים, הוא מנגנון נכון, הוא מנגנון יעיל, הוא מנגנון אפקטיבי, של הרתעה, של סוג של ענישה. מה שהתחלנו בחוק המזהם משלם ובחוק אוויר נקי מגיע היום לביטוי גם בחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה. עמיתי חברי הכנסת, עיקר הוויכוח שהיה בחוק הזה נוגע בפרק של אחריות המזמין. הפרק של אחריות המזמין הוא מרכז ההתמודדות עם התופעה הבעייתית והמסוכנת של העסקה לא ישירה, העסקת עַבדי קבלן. המחקרים שקיימים בארץ מראים לנו שישראל מחזיקה בשיא עולמי במספרם של עובדי הקבלן, ומדוע? כי מאוד נוח,

פשוט ומשתלם להעסיק עובדים בהעסקה לא ישירה, להעסיק עובדי קבלן. מחקרים מראים שעובדי קבלן מקבלים שכר נמוך יותר, מקבלים תנאים פחות טובים, ולכן מעסיקים בצורה הזאת. זה נוח למזמין השירות, כי במקום לשאת באחריות לזכויות,

לתנאים של העובדים באופן מלא, הוא משתחרר מחלק מהאחריות שלו ומגלגל אותה על קבלן השירות. זאת הסיבה שהמערכת הזאת נעשתה כל כך פופולרית. זה פשוט משתלם. ועם המנגנון הזה, עם המנגנון הכלכלי הזה, שהעסקה לא ישירה היא משתלמת, בא להתמודד הפרק של אחריות המזמין. הרעיון המרכזי של הפרק הזה אומר: מזמין השירות אחראי לכל חבות של המעביד כלפי העובד. בדיוק כמו הקבלן. ברגע שהמזמין יודע שהוא אחראי לכל חבות של המעביד כלפי העובד, ממילא כבר אין לו אותו אינטרס בהעסקה לא ישירה. לכן, כפי שאמר יושב-ראש הוועדה ובצדק, עצם העברת החוק הזה היא מכה אמיתית להעסקה לא ישירה בישראל. בהצעת החוק אנחנו שמחים לראות הרבה מאוד מנגנונים והצעות שנלחמנו עליהם לאורך הדיונים בחוקים האלה, גם בקדנציה הנוכחית וגם בקדנציה הקודמת. אנחנו שמחים לראות שאותה רשת רחבה של חריגים שנועדה לאפשר למזמין השירות להשתחרר מאחריותו ולהתחמק מאחריותו כלפי העובדים מאוד צומצמה, וטוב שכך. זה היה נושא גדול שבמחלוקת בינינו לבין הצעת החוק הממשלתית. גם דרכי האכיפה שוכללו, לא רק אכיפה באמצעות המדינה, לא רק אכיפה באמצעות ההסתדרות, לא רק אכיפה באמצעות העובד עצמו, אלא גם אכיפה באמצעות ארגונים,

שעניינם בהגנת עובדים ועובדי קבלן. היינו שמחים לראות בחוק כמה דברים נוספים, שאני מניח שחקיקה עתידית תשלים אותם. אנחנו חושבים למשל שפיצויי העובדים מהקנסות צריכים להגיע לקרן ייעודית שתשמש לפיצוי העובדים. היינו רוצים שהאחריות האישית לא תוטל רק על המנכ"ל, אלא גם על חשב וגם על היועץ המשפטי. היינו רוצים שהארגונים הלא-ממשלתיים, העמותות והארגונים שעוסקים בהגנת העובדים, יוכלו בכל מקרה לפנות למזמין השירות ולהודיע לו על הפרת הזכויות. אבל עיקרה של ההסתייגות שלנו, אדוני יושב-ראש הוועדה, אינו עוסק בהעברת עובדי הקבלן להעסקה ישירה, היינו רוצים את זה. עיקרה של ההסתייגות שלנו הוא ההרחבה של המנגנונים הטובים שנמצאים בחוק, מעבר לרשימה שבתוספת הראשונה, לכלל עובדי הקבלן בישראל. בנושא זה אני רוצה, ברשותכם, להרחיב. החוק הוא באמת חוק טוב, אבל בסופו של דבר החוק הזה יחול על שלושה תחומים, תחומים שהם תחומים בעייתיים, תחומים שבהם יש הפרה קשה מאוד של זכויות עובדים. החוק יחול על שלושת התחומים הבאים: שמירה ואבטחה, ניקיון והסעדה, אם השירות ניתן לעובדי מזמין השירות. אנחנו רוצים שהזכויות וההגנות שבחוק יחולו על כלל עובדי הקבלן בישראל. אם החוק היום יוצר מנגנון שאומר שהתחולה היא על שלושת התחומים האלה ושר התמ"ת יוכל להרחיב אנחנו מציעים מנגנון הפוך: החוק יחול על כלל עובדי הקבלן בישראל, ושר התמ"ת, באישור ועדת העבודה, הרווחה הבריאות והפנסיה של הכנסת, יוכל לצמצם.

בעצם אנחנו מציעים החלה אוניברסלית של החוק הזה על כלל עובדי הקבלן. מה ההנמקה, עמיתי חברי הכנסת? ההנמקה היא פשוטה: התופעה הזאת של עבדות קבלן הפכה להיות מכת מדינה לא רק בתחומים הקלאסיים, לא רק בתחומים של הסעדה, לא רק בתחומים של אבטחה, לא רק בתחומים של שמירה, לא רק בתחומים של ניקיון, בכל תחומי העבודה בישראל היום עובדים עובדי קבלן. יש רופאים שהם עובדי קבלן.

גברתי היושבת-ראש, את מכירה את זה היטב היטב, כי את מעורבת במאבק בתחום הזה, אחיות שהן עובדות קבלן, אחיות בריאות הציבור. אחיות בית-ספר, למי שלא יודע. אחיות בית-הספר. אחיות בית-הספר היום הן עובדות קבלן במדינת ישראל.

אם תתקבל ההסתייגות שלנו, אנחנו נגן על הזכויות של אחיות בתי-הספר כך שלמדינה לא ישתלם עוד להעסיק אותן בצורה העקומה הזאת של העסקה דרך קבלני שירות. היום קיימנו דיון רציני מאוד בוועדת החינוך של הכנסת על מורים שהם עובדי קבלן. אלפים רבים של מורים בישראל הם היום עובדי קבלן. ומה זה אומר? למשל, אני אתן לכם דוגמה, מורי קבלן של תוכנית היל"ה לנוער מנותק. זו תוכנית שעובדים בה 1,500 מורים, בתוכנית חשובה מאין כמותה שעוסקת בסוגיה של נוער מנותק. העובדים האלה מועסקים תוך פגיעות קשות ביותר בתנאים ובזכויות שלהם. הם מועסקים בשעות אפקטיביות, הם לא מקבלים שכר בזמן חופשות, הם לא מקבלים שכר על חגים,

הם לא מקבלים שכר על שיעורים שהתבטלו, גם כאשר הביטול נעשה ברגע האחרון. אגב, זו תופעה מאוד שכיחה כשמדובר בנוער מנותק. למורים אין שום ביטחון תעסוקתי או יציבות תעסוקתית. תנאי העבודה והשכר שלהם בהיל"ה נמוכים בהרבה מאשר מורה שעושה בדיוק את אותה עבודה, עם אותו ותק, אותה דרגה, שמועסק במערכת הפורמלית. זה פוגע במורים, זה פוגע בנערים, זה פוגע בנוער המנותק המתכונת הזאת. מה שקורה עם מורי קבלן בתוכנית היל"ה זה חלק ממה שקורה בכלל עם מורי קבלן בישראל. היום הזדעזענו לשמוע שלמשרד החינוך אין אפילו תמונה כמה מורי קבלן יש בישראל.

קיבלנו נתונים מחלק מהעיריות.

מעיריית תל-אביב קיבלנו נתונים שיש מאות רבות של עובדי קבלן שהם מורים. ובניגוד למה ששר החינוך חשב וגם אמר לנו מעל במת הכנסת, שבמקצועות הליבה מועסקים רק מורים שמועסקים באמת על-ידי המדינה, מסתבר שבעיריית תל-אביב רוב מורי הקבלן מלמדים מקצועות ליבה. אם אנחנו לא נתמודד עם התופעה הזאת בצורה נחרצת ומהירה, התופעה הממאירה הזאת תמשיך ותתפשט לתחומים אחרים ותהרוס אותם.

גברתי היושבת-ראש, וגם את יודעת היטב, כמה קשה לנו היום להחזיר את הגלגל אחורה לגבי אחיות בריאות הציבור ולהפוך אותן מחדש לעובדות מדינה. כשאתה אומר "בריאות הציבור", צריך להזכיר שזה אחיות בית-ספר,

אחיות בית-ספר. צריך להגיד גם תודה לסגן שר הבריאות ליצמן שלפחות במחוז הדרום, שם כבר

החזרה הביתה,

ואנחנו מקווים שזה יהיה במחוזות נוספים.

אבל גם סגן השר ליצמן, שמאוד תומך בזה, כל פעם שאנחנו מעלים את הנושא הוא מסביר לנו כמה שזה קשה, מורכב, ואפילו לפעמים הוא נותן את התחושה שזה אולי אפילו בלתי אפשרי מבחינתו, אף שהוא רוצה את זה, להחזיר את הגלגל אחורה ולהחזיר את העובדים האלה לשירות המדינה. אנחנו עומדים היום בפני תופעה שמתפשטת במהירות עצומה, של מורי קבלן, והתופעה הזאת מתפשטת בכל שנה והופכת להיות יותר רווחת, יותר שגרתית ויותר מקובלת. ועדת החינוך של הכנסת, עוד בשנת 2006, גינתה העסקה לא ישירה של מורים. ועדת החינוך של הכנסת אז קבעה שהעסקה לא ישירה היא גם פגיעה במורים וגם פגיעה בתלמידים. מה קרה מאז? התהליך הזה רק התפשט עוד יותר, וכמובן שהתהליך הזה התפשט כחלק ממהלך כולל של הפרטת מערכת החינוך, הפרטה פדגוגית, נסיגה של המדינה מעיצוב התכנים החינוכיים ודרכי העברה של המסרים החינוכיים, הפרטה של המימון, נסיגה של המדינה מתקצוב המעשה החינוכי והעברת נתחים גדלים והולכים למימון המגזר הפרטי, הפרטה מינהלית, נסיגה של המדינה ממעורבותה בניהול הפעולה החינוכית על-ידי הכנסת שיטות ניהוליות שמושאלות מעולם העסקים. כל הרעיון הזה של בתי-ספר שעוברים לניהול עצמי, מרכזי רווח, העסקה של מורים באמצעות גופים מתווכים, הוא חלק מהדבר הבעייתי הזה. עמיתי חברי הכנסת, מורים עובדי קבלן מועסקים היום על-ידי משרד החינוך, מועסקים היום כאילו על-ידי משרד החינוך באמצעות מתווכים, מועסקים היום על-ידי רשויות מקומיות, כמובן באמצעות מתווכים. אנחנו רואים תמונה בכל אחת ואחת מהרשויות המקומיות, איך התופעה הזאת הולכת ומתפשטת ומתרחבת. הזכרתי את עיריית תל-אביב יפו שמצטיינת לרעה בתחום הזה, אבל גם בירושלים המצב קשה. יש בפנינו נתונים על עיריית ראשון-לציון, עיריית רמת-גן, עיריית הרצלייה, מועצה אזורית באר-טוביה, ורשויות מקומיות נוספות.

עמיתי חברי הכנסת, אלה רק הנתונים שנמצאים בפנינו. מקומות שאני לא מזכיר אותם, זה לא אומר שהמצב לא נמצא גם שם. ולכן, עמיתי חברי הכנסת, מה שאנחנו יכולים וצריכים היום לקבוע כעיקרון הוא שמה שנכון לעובדי הקבלן הקלאסיים נכון גם לעובדי הקבלן החדשים, כי עובדי הקבלן הקלאסיים הם היום רק חלק מהמעגל הגדול של עובדי קבלן. אמרנו מורים, אמרנו מרצים באוניברסיטאות, אמרנו חוקרים ואנשי מדע, אמרנו אנשים שנותנים שירותים בתחומים רבים ומגוונים, אמרנו רופאים. כל אלה עובדים בהעסקה לא ישירה. אם הכנסת תאמץ היום את ההסתייגות שלנו, התוצאה תהיה שחבות המזמין תחול ביחס לכל עובדי הקבלן. בכך אנחנו ניתן מכה אמיתית, אנושה ומוצדקת לצורת ההעסקה הלא-ישירה. זה עדיין איננו הצעד המקסימלי של להעביר את כולם להעסקה ישירה, אבל זה לפחות נותן את המוטיבציה לעשות את הצעד הזה, כי העסקה לא ישירה

תודה רבה לך, חבר הכנסת דב חנין. להצעת החוק הזאת יש הסתייגויות נוספות, של חבר הכנסת מוחמד ברכה, הוא איננו כאן, חבר הכנסת חנא סוייד,

אם כך, תמו ההסתייגויות, ואנחנו עוברים לבקשות לרשות דיבור של חברי הכנסת ליה שמטוב ועמיר פרץ. מאחר שעמיר התקרב ראשון לדוכן,

לא לא,

אנחנו ניתן לך. עמיר, עמיר. היא קראה לך,

היא קראה לך.

אוקיי, אז בבקשה, חברת הכנסת ליה שמטוב. ג'נטלמן אמיתי, נותן לך רשות דיבור לפניו. אנחנו ג'נטלמנים.

אז חברת הכנסת ליה שמטוב תעלה לרשות דיבור של חמש דקות, ומייד אחריה יהיה אחרון הדוברים לעניין חוק זה, חבר הכנסת עמיר פרץ. אנחנו מצלצלים. חמש דקות לכל אחד. בבקשה, חברת הכנסת ליה שמטוב, לרשותך חמש דקות. גברתי היושבת בראש, היום היושב-ראש של ועדת הרווחה, העבודה, הבריאות והפנסיה הגיע עם חולצה לבנה, ולמה? כי זה באמת יום היסטורי, לעובדים בכלל ולעובדי קבלן בפרט.

בשנים האחרונות, נאבקתי בתופעה הבזויה של פגיעה בזכויות עובדי קבלן, תופעה שהחלה רק בשל העובדה שמדובר באוכלוסייה של אנשים קשי יום, אנשים שזכו להגדרה "אנשים שקופים", ולכך אני לא הייתי מוכנה להסכים ולתת לזה יד. את אפילו הלכת, נכון. וגם עשיתי תחקיר, ועבדתי בתור עובדת ניקיון, עובדת קבלן. וגם יומיים שבתתי שביתת רעב. נכון, זה בדיוק, וטוב שהזכרת את זה. כי מעטים האנשים שבאמת נכנסו לנעליים של עובדי הקבלן וראו את זה בעיניים שלהם. הם באמת יכולים להבין מה זה עבודה ומה זה להיות עובד קבלן. אבל אני רוצה לתת קצת תזכורת מההיסטוריה של החוק הזה. כבר בשנת 2006 הגשתי הצעת חוק פרטית: מזמין שירותי קבלן יהיה אחראי לעובדי קבלן, וגם חברת הכנסת שלי יחימוביץ וגם חבר הכנסת דב חנין הגישו הצעה דומה. בכנסת השבע-עשרה ההצעה עברה קריאה ראשונה, וסמוך לה הגישה הממשלה הצעת חוק ממשלתית. לצערי, גם החוק הפרטי וגם החוק הממשלתי לא קודמו במשך זמן רב, ובקדנציה של הכנסת השמונה-עשרה אני ביקשתי להחיל דין רציפות, וסורבתי בטענה שיש חוק ממשלתי. אבל הדיונים של החוק הממשלתי נמשכו, כמו שאמרתי קודם, זמן רב, ובמהלך התקופה היה אפשר לראות שכל התקדמות בחוק לוותה בלחץ תקשורתי וציבורי למען עובדי הקבלן. ולצערי, כשהנושא ירד מסדר-היום גם הדיונים בוועדה ירדו מסדר-היום. יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה נמצא פה, אני רוצה לציין שהגרסה הראשונה של החוק הממשלתי היתה בלי בשר ובלי שיניים, והודות ליושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת חיים כץ, החוק השתנה מקצה לקצה, ואנחנו היום מצביעים עליו לא רק כדי לשים "וי", באמת מדובר בחוק שייתן גב לעובדי קבלן בישראל. אני רוצה להודות קודם כול ליושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת חיים כץ, וגם לשר התמ"ת שלום שמחון, אני רוצה להודות ליועצת המשפטית של התמ"ת, דבי אליעזר, וגם לצוות שניסח את החוק,

למנהלת ועדת העבודה והרווחה, וגם ליועצת המשפטית, כי זה באמת, היום חג לעובדי קבלן.

תודה רבה לך, ורק באמת לציין,

שמעטים החוקים, או: כמעט אין חוקים שמגיעים אלינו לוועדה ויוצאים כפי שהם נכנסו. אנחנו מתקנים אותם, משפרים אותם ורק אחר כך מביאים אותם למליאה, וגאווה לי להיות חברה בוועדה הזאת, בראשות וילמה מאור וחבר הכנסת חיים כץ. אנחנו עוברים לאחרון הדוברים, ובהחלט מי שראוי לסכם את הנושא הזה, בבקשת רשות דיבור, חבר הכנסת עמיר פרץ. חמש דקות.

חברי יושב-ראש הוועדה, אני חושב שאדם יכול לחפש לו סיבה טובה למה הוא בא לכל-כך הרבה שנים לפרלמנט. ותמיד יש לו נקודה אחת שממנה הוא אומר: אם רק בשביל החוק הזה הייתי צריך להיבחר, דיינו. ואני אומר לך, חבר הכנסת חיים כץ, יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה, הבריאות והפנסיה, שהיום, בלי ספק, אתה מסמן את אחד מסימני הדרך החברתיים החשובים ביותר. ואף-על-פי שהצעת החוק, כפי שהיא הגיעה אליך, לתנור של הוועדה, היתה שונה במהות בהרבה מאוד תחומים, עצם העובדה שהצלחת להפנים לתוך ההצעה הזאת דפוסי חשיבה חדשים, שישפיעו על תרבות ההעסקה בישראל, ולבוא עם זה עם הצעת חוק ממשלתית, ואני מצטרף בהחלט לברכות שציינת כאן לגבי שר המסחר והתעשייה. אני חושב שמה שאנחנו רואים היום זה מחויבות כלפי האדם הבודד. העובדה שהצלחת לסרוק את כל הגורמים, מהמעסיק בפועל, דרך המזמין, דרך גורמי התיווך למיניהם, בסופו של דבר יצרת רשת, רשת שלמה, רשת צפופה. כי תמיד הבעיה ברשת חברתית, איזה גודל חורים יש בה וכמה נופלים מתוכה. ואני חושב שמה שתרם כאן זה העובדה שאתה מבין בתחום הזה, והניסיון הרב שלך כיושב-ראש ארגון עובדים, וכמישהו שהיה יכול לתרום את תרומתו האישית, ולהוסיף את הניסיון הרב שצברת כיושב-ראש הוועדה, כמי שכיהן כיושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה, הבריאות, בלי הפנסיה, כן? והפנסיה, אני בהחלט מברך אותך. אני יכול לומר שאני גאה על כך שאתה, כיושב-ראש,

באמת לתת תוכן לוועדה שלך, וההישגים שלה ניכרים בכל מקום. אני חושב שאחת השאלות שתישאלנה בהמשך הדרך, והשאלה הזאת כמובן תהיה מופנית קודם כול לשר המסחר והתעשייה, השאלה היא איזה תקציב תעמיד המדינה, כי הרי, מה הבעיה במדינת ישראל? הבעיה הקשה ביותר במדינת ישראל, שיש לנו חקיקה סוציאלית, חקיקה בנושא יחסי עבודה, יוצאת מן הכלל, והשאלה תמיד היא כמה אנחנו מצליחים בסופו של דבר ליישם זאת. אז נכון שההפקדה של הזכות, זכות העמידה בבית-המשפט, בידי אותם עמותות וארגונים זה בהחלט צעד אחד גדול. מעולם לא הסכימה הממשלה לכך, אגב, בעבר הממשלה התעקשה שרק ארגונים יציגים יוכלו לייצג את העובד בכל התביעה. העובדה שהיום גם ארגונים, גם עמותות

לייצג אותם זה תרומה מאוד גדולה, אבל זה לא תחליף לפקחי העבודה שלך, כי מה הבעיה, חבר הכנסת כץ, אתה יודע מה הבעיה: הבעיה בסוף, שבסוף הדרך אותו מעסיק בפועל אומר לעובד שלו: אם אתה מתחיל בתהליך הזה, אתה תהיה בחוץ. אולי תצליח למצוא, אולי תצליח לקחת ממני דבר כזה ואחר, אבל תאבד את העבודה שלך. ופה הפחד של אותו עובד להיות היוזם, שפונה לעמותה, לארגון או לאותו ארגון יציג, יכול להיפתר רק אם הפקח, איך הגדרת את המונח החדש הזה של פקחי שכר, בודקי שכר, רק אם אותם פקחים בודקי שכר, בודקי זכויות, יגיעו לביקורי פתע, יעשו את מלאכתם בעצמם, לא בעקבות תלונה. כי תלונות במדינת ישראל, קשה מאוד לשכנע. גברתי היושבת-ראש יודעת כמה קשה לשכנע אנשים שמגיע להם, שיש להם זכויות מוקנות, לבוא ולתבוע אותן. לכן אני מקווה, אדוני יושב-ראש הוועדה, שאכן בעניין הזה מול משרד המסחר והתעשייה באמת נוודא ששמים את התקציב הראוי כדי ליישם את החקיקה החשובה והמבורכת הזאת. משפט אחרון עקרוני, מאז ומתמיד האוכלוסיות החלשות ביותר, העובדים החלשים ביותר, הם אלה שהכי פחות יודעים לממש את זכויותיהם, ולכן הם כל כך זקוקים לחקיקה הזאת ולעמידה של הכנסת לצדם בשעה הזאת.

תודה רבה לך, חבר הכנסת עמיר פרץ. מובן שליושב-ראש הוועדה יש זכות לעלות ולהשיב על ההסתייגויות שהועלו פה קודם על-ידי חבר הכנסת דב חנין, ומייד לאחר מכן נעבור להצבעה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, שמעתי בקשב רב את דברי המסתייג דב חנין, ויש צדק ברוב דבריו. נכון שיש עובדי קבלן שעובדים בהיי-טק ומרוויחים 200 שקל לשעה ולא רוצים להיות עובדים של המעסיק בפועל. יכול להיות שיש גם מורות ומורים שרוצים. יחד עם זה, כמי שהניח, דב חנין, שהנחת את הצעת החוק, אתה מבין מה נעשה פה.

להכניס את הגורמים השלטוניים לתוך הצעת החוק, כשאין לה הסתייגויות, אין הסתייגויות של גורמים שלטוניים, היינו צריכים לוותר קצת. בטח אנחנו לא רוצים לגמור הכול ביום אחד, ואנחנו יכולים להיות שותפים לחקיקה מתקנת, וחבל, חבל, אני התחייבתי שהצעת החוק הזאת תימשך חזרה, ואני בטוח שגם אתה תצביע עבורה, ואני מצפה שתבוא ותגיד: אתה יודע מה, אני מושך את ההסתייגות שלי. אני מבקש מחברי הכנסת להצביע על הצעת החוק כפי שהוגשה וכפי שאושרה על-ידי הוועדה. בכל זאת, עשינו פה מהלך דרמטי. החוק הזה הוא חוק מהפכני במערכת יחסי העבודה, ואני חושב שהוא ישים סוף לניצול העובדים בשכבות הכי נמוכות.

לאחר שיושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות יגיע למקומו, אנחנו נעבור להצבעה. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב 2011, כולל שני לוחות התיקונים. אנחנו מתחילים כמובן, לשם החוק אין הסתייגויות, ואנחנו עוברים להצבעה על שם החוק. בבקשה,

לשם החוק אין הסתייגויות. שם החוק עבר, כלשון הוועדה: בעד 43. אנחנו עוברים לסעיף 1. אין בו הסתייגויות. אנחנו נצביע על סעיף 1. סעיף 1 נתקבל. בעד, 46, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובעת שסעיף 1 עבר כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים לסעיף 2, יש לו הסתייגויות, ואנחנו עוברים להצביע על ההסתייגות של חבר הכנסת דב חנין. בבקשה. ההסתייגות של חבר הכנסת דב חנין לסעיף 2 לא

אני קובעת שההסתייגות לא עברה. לכן אנחנו עוברים להצביע על סעיף 2 כנוסח הוועדה.

סעיף 2, כהצעת הוועדה, נתקבל. אני קובעת שסעיף 2 עבר כנוסח הוועדה. אנחנו עוברים להצביע על סעיפים 3 5, כולל, גם שם אין הסתייגויות. אפשר עד הסוף.

חבר הכנסת דב חנין הסיר את כל ההסתייגויות האחרות, ולכן אנחנו עוברים להצביע על הסעיפים מ-3 עד סעיף 58,

כנוסח הוועדה.

בעד, 49, אין מתנגדים, אין נמנעים. אנחנו עוברים לקריאה שלישית, אם יאשר זאת יושב-ראש הוועדה, ואכן כן. אנחנו עוברים לקריאה שלישית על הצעת חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב 2011, כולל שני לוחות התיקונים. אנחנו עוברים להצבעה. חוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב 2011, נתקבל. בעד הצעת חוק

אני קובעת שהצעת החוק עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו עוברים להודעה מטעם מזכירת הכנסת. בבקשה. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת החלטת ועדת הכספים בצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 6 והוראת שעה), התשע"א 2011. ההחלטה האמורה תקבל תוקף בתום שבעה ימים מיום הנחתה כאמור, אם לא יודיע חבר הכנסת לפני כן על רצונו שהכנסת תבטל אותה.

תודה רבה. כעת יש הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת

ההודעה הזאת לא מצריכה הצבעה, ומייד לאחר מכן אנחנו נעבור לנושא הבא בסדר-היום. גברתי היושבת-ראש,

חברות וחברי הכנסת, אני מודיע בזאת על חילופי אישים בוועדה המשותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת הכלכלה לעניין חוק שירות נתוני אשראי: מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט, במקום חבר הכנסת טלב אלסאנע יכהן חבר הכנסת אחמד טיבי, ובמקום חבר הכנסת איתן כבל יכהן חבר הכנסת יצחק הרצוג. תודה רבה לך, חבר הכנסת יריב לוין. ואנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום: הצעת חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 19), התשע"ב 2011. אני מזמינה את יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת לבוא ולהציג את החוק. אנחנו פוריים. חתן הערב, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפניכם הצעת חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 19), התשע"ב 2011, שהגישה הממשלה, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. הצעת החוק הזאת, אין לה הסתייגויות. עם זאת, אמר לי, שלא לפרוטוקול או כן לפרוטוקול, שר התמ"ת, שאף שאין הסתייגויות הוא התייעץ עם שר האוצר. אז אמרתי. הצעת החוק המונחת בפניכם נועדה לעדכן את מבנה מועצת שירות התעסוקה כדי לשפר את יכולתה לפעול במסגרת תחומי הפעילות שלהם היא אחראית, וביניהם: ריכוז ידיעות על המצב בשוק העבודה, הסדרתו,

עבודה לדורשים ושיתוף פעולה עם גופים אחרים בענייני הכשרה מקצועית והדרכה. מוצע לקבוע שמספר חברי המועצה לא יפחת מתשעה ולא יעלה על 11, כל זאת תוך שמירה על היחסיות הקיימת היום, שלפיה המועצה מורכבת ממספר זהה של נציגי עובדים, מעבידים ונציגי ממשלה, וכי מקרב נציגי הממשלה במועצה יהיה עובד אחד לפחות של משרד התעשייה,

מוצע עוד לקצוב את כהונתם של חברי המועצה לשתי תקופות כהונה רצופות בנות ארבע שנים כל אחת, ואחריהן לא יוכל להתמנות חבר מועצה שכיהן שתי תקופות כהונה כאמור, אלא בחלוף ארבע שנים. בהצעת החוק המונחת בפניכם מוצע להתיר לשר התעשייה, המסחר והתעסוקה למנות ליושב-ראש המועצה גם אדם שאינו עובד מדינה, ולקבוע כי הגמול והחזר הוצאות שלהם יהיה זכאי יושב-ראש כאמור יהיה בהתאם לתקנות שייקבעו לעניין זה על-ידי שר התעשייה, המסחר והתעסוקה בהתייעצות עם שר האוצר.

בהצעת החוק יש התייחסות לאיסור ניגוד עניינים של חבר המועצה, הפסקת כהונה והשעיה מכהונה, כמו גם קביעה שקיומה של המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר המועצה, או ליקוי במינוי או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי המועצה מכהנים כדין. עוד מוצע שעל חברי המועצה שאינם עובדי המדינה יחולו הוראות מסוימות החלות לעניין עובדי המדינה. סעיף שהוסף במהלך הדיון בוועדה בהכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית הוא חובת שימוע בפני המועצה. לפי הסעיף המוצע, מועצת שירות התעסוקה תיתן לציבור או לנציגי אוכלוסיות שנוגעים בדבר הזדמנות נאותה להשמיע בפניה את עמדתם בכל הנוגע לתוכנית העבודה השנתית של השירות, תקציב ההוצאות השנתי של השירות, וכן בכל הנוגע לתפקידה של המועצה להמליץ לפני שר התעשייה, המסחר והתעסוקה על התקנת תקנות. אני רוצה להודות לצוות הלשכה המשפטית של הוועדה: עורכת-הדין ג'ודי וסרמן ועורך-הדין אייל לב-ארי, לצוות הוועדה, המנהלת וילמה מאור, מזכירות הוועדה,

אתי וענת, ולעוזרי הפרלמנטרים, אילן מרסיאנו ולי קטקוב, שעסקו במלאכה ותרמו רבות לקידומה של הצעת החוק. אני פונה לכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח שאישרה הוועדה.

תודה רבה לך, יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, חבר הכנסת חיים כץ. אנחנו נעבור להצבעה. להצעת החוק הזאת היו הסתייגויות של שר האוצר יובל שטייניץ, ומאחר שהוא לא כאן אנחנו לא נקריא את ההסתייגויות. היה

מודיע לנו שר התמ"ת שגם כך הוא הגיע לסיכומים עם שר האוצר למשוך את ההסתייגויות, מה שאומר שאין הסתייגויות לחוק הזה.

תסכמו ביניכם בתוך הממשלה. אבל לפרוטוקול. מאחר שהשר איננו, אנחנו לא נדון בהסתייגויות האלה, ואני סומכת את ידי על דברי השר שמחון שהסיכומים שהושגו הם תקפים, ואנחנו נעבור ישירות להצבעה.

מצביעים כעת על הצעת חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 19), התשע"ב 2011. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה.

נעבור לתוצאות: בעד, 26. אני קובעת שהצעת חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 19), התשע"ב 2011, עברה בקריאה השנייה. ברשות יושב-ראש הוועדה אנחנו נעבור,

הכרזתי על התוצאה, 26 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אנחנו נעבור, ברשות היושב-ראש, להצבעה בקריאה שלישית.

חוק שירות התעסוקה

נעבור לתוצאות: בעד, 25, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת שהצעת חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 19),

עברה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים של ישראל.

אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום. אתה רוצה להגיד תודה, חבר הכנסת?

נאמרה התודה גם קודם. אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום: הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8) (ייחוד עילה לנפגעי פעולות איבה), התשע"ב 2011, קריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק השר מיכאל איתן, בשם שר המשפטים יעקב נאמן. בבקשה. גברתי היושבת בראש או היושבת-ראש, שמעתי גרסה כזאת וגרסה כזאת. מה החליטו בסופו של דבר? אולי נשאל את המזכירה. היושבת-ראש או היושבת בראש? תבחר. זה עניין של תקנון ופרוצדורות, וצריכה ועדת הפרשנות אולי להחליט.

רבותי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני המליאה את הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8) (ייחוד עילה לנפגעי פעולות איבה), התשע"ב 2011, בשמו של שר המשפטים. חוק התגמולים למי שנפגעו מפעולות איבה, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל 1970, כשמו,

כי לנפגע מפעולות איבה עומדת ברירה של עילה כלפי המדינה. מצד אחד, על-פי עילה אחת, הוא רשאי לתבוע מן המדינה את נזקו לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, או לפי חוק אחר שלפיו הוא זכאי לתגמול, לרבות לפי דיני הנזיקים.

הוא יכול לבחור את העילה לתביעה על-פי חוק זה או על-פי חוק אחר, לרבות לפי דיני הנזיקים, ובלבד שבסופו של דבר הוא לא יקבל פיצוי פעמיים. את הפיצוי הוא יכול לקבל על-פי העילה שבה הוא בחר, אבל הוא יכול לבחור בעילה א' ולאחר מכן גם בעילה ב', ולקבל פיצוי פעם אחת. כמובן שהוא יבחר לפי הפיצוי הגבוה מבין מה שיצא לו.

חיילים שנפגעו בעת, ועקב, שירותם הצבאי, וגם הם בהחלט עלולים להיקלע לאותו מצב שבו הם נפגעים מפעולה שקשורה למעשה איבה, אינם זכאים לתבוע את המדינה בנזיקין, בניגוד לאזרח, והם זכאים רק לתגמולים לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום)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 התשי"ט 1959 (להלן: חוק התגמולים הצבאי), שמסדיר את עניין התגמולים למי שנפגע בשירותו הצבאי או עקב שירותו הצבאי. בדומה לכך, גם בני המשפחות של החיילים שנספו בעת שירותם הצבאי או עקב שירותם הצבאי,

אותם בני משפחות, אינם זכאים לתבוע את המדינה בנזיקין, והם זכאים רק לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י 1950 (להלן: חוק משפחות החיילים).

לפי פסיקת בית-המשפט העליון רשאי אזרח לקבל תגמולים והטבות לפי חוק נפגעי פעולות איבה, וכמו שאמרתי קודם, במקביל הוא יכול לנהל גם תביעת נזיקין נגד המדינה. רק עם תום ההליכים בשני המסלולים האזרח צריך לבחור בין תגמולים לפי חוק נפגעי פעולות איבה לבין פיצויי נזיקין, אם הוענקו לו כאלה על-ידי בית-המשפט.

כאשר הוא בחר, הוא צריך להשיב למדינה את התגמולים שקיבל במסלול הנגדי.

אם הוא קיבל בפיצויי נזיקין, ואחר כך הוא תבע לפי

התגמולים לנפגעי פעולות איבה, וקיבל יותר, הוא צריך להחזיר את מה שהוא קיבל על-פי הנזיקין, ולהיפך, אם הוא קיבל לפי התגמולים יותר, ואחר כך הוא תבע בנזיקין וקיבל יותר בנזיקין, הוא צריך להחזיר את מה שהוא קיבל לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. מצב זה יוצר תמריץ להגשת תביעות נזיקין, ואכן בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה של הגשת תביעות נזיקין נגד המדינה על-ידי מי שנפגעו בפעולות איבה, במקביל לתהליך שבו הם מקבלים תגמולים לפי חוק נפגעי פעולות איבה. כי אם מציעים לבן-אדם אפשרות למסלול נוסף, שבו הוא יכול רק להרוויח, הוא כנראה מנצל אותו. וגם אם הוא מקבל את התגמולים לפי חוק נפגעי פעולות איבה, הוא מנסה את מזלו,

מלוא צדקו, תלוי איך אפשר לראות את זה, גם במסלול הנגדי.

רוצים לייצר מצב שהוא יוכל ללכת רק על-פי עילה אחת, וזה נובע מהקושי שנוצר מהתביעה בשני מסלולים.

מדוע זה לא טוב? ראשית, נוצר מצב, כפי שאמרתי קודם, של אי-שוויון בין המצב של החייל, שחיילים ובני משפחותיהם יכולים רק ללכת לפי מסלול אחד, שהצבעתי עליו קודם, ואילו האזרחים נפגעי פעולות איבה יכולים ללכת בשני מסלולים, וזה בעצם לא הוגן. יכולה להיות פעולת איבה אחת שבמסגרתה נפגע אזרח ונפגע חייל, האזרח יכול לבחור בהליכה בשני מסלולים ולבחור את הטוב מהשניים, ואילו החייל צריך ללכת לפי המסלול שנקבע לו, ויש לו רק ברירה אחת, אין לו שתי ברירות. אז האפליה הזאת זה הדבר הראשון שאינו טוב. הדבר השני, דיני הנזיקין נועדו להסדרת סיכונים בחיי היום-יום. ומעצם טבעם הסיכונים ומעשי הנזיקין, והתוצאות של פעולות טרור ומלחמה, יש בהם מערכת שיקולים וסיכונים בלתי שגרתיים, ולכן אי-אפשר ולא מתאים להתיר תביעת נזיקין כלפי המדינה בשל פגיעת איבה, שבאופן רגיל היא תוצאה של אירועים כאלה. כלומר עדיף, אנחנו רוצים לתת את הפיצוי על-פי מסלול של נפגעי פעולות איבה, ולא במסלול של נזיקין, בין השאר משום שבפעולות איבה יש איזו הנחה שהמדינה אחראית בנזיקין לתוצאה של פעולה שגרם ארגון טרור,

בפעולת טרור, נגד אזרח כזה או אחר, והתוצאה הזאת היא תוצאה לא טובה. יש לי גם רצון להזכיר כאן, שככלל, בפעולות מלחמה המדינה פטורה מאחריות בנזיקין. ולכן, כאן אנחנו נמצאים במצב, במיוחד היא אחראית כלפי אויב או פעולות של אזרחים, אזרחי אויב, או אזרחים, אנחנו גם מדברים על מצבים שבהם אנחנו נמצאים בפעולות, שהמדינה מבצעת פעולה מלחמתית ונפגעים צדדים שלישיים, בדרך כלל מקובל שהמדינה אינה אחראית בנזיקין, אלא שהמדינה דואגת לביטוח אזרחיה, אם הם נפגעים בפעולות מלחמה של צד שני או ממעורבות שלה, על-ידי חוק מיוחד, ובמקרה שלנו יש לנו החוק לנפגעי פעולות איבה.

ההתדיינות בתיקי נזיקין שעניינם נזקי פעולות איבה כרוכה מטבע הדברים בעיסוק בשאלות רגישות מאוד מבחינה ביטחונית, לעתים הן יכולות להיות רגישות. תוך כדי דיון בתביעה הנזקית נחשף מידע שנחוץ לשם הכרעה בשאלה אם הדין צריך להיות לכאן או לכאן, ואז נחשפות שאלות או סוגיות שעלולות לפגוע בביטחון המדינה. הוצאת תעודות חיסיון על המידע עלולה לפגוע פגיעה ממשית ביכולתה של המדינה להתגונן, דבר שעלול לתמרץ את המדינה להגיע לפשרות בתיקים אלה גם כאשר הדבר אינו ראוי מבחינת הדין, ולכן, גם מהסיבה הזאת, המדינה מבקשת לוותר על המסלול הנזקי ולפצות את הנפגע על-פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. לאור כל האמור לעיל, הצעת החוק מבקשת לקבוע הסדר של ייחוד עילה כלפי המדינה גם לגבי אזרחים שנפגעו בפעולות איבה.

מבחינה טכנית מוצע להוסיף לחוק הנזיקים האזרחיים את סעיף 7ד, הקובע כי המדינה אינה אחראית בנזיקים כלפי אדם שנפגע בפעולות איבה. על-ידי כך, למעשה, ייווצר הסדר של ייחוד עילה, ולפיו המדינה אינה אחראית בנזיקים, אבל תהיה אחראית מכוח החוק של התגמולים לנפגעי פעולות איבה. הדבר יביא גם לשוויון בין הנפגע מפעולות איבה לבין חייל או בן משפחה של חייל, כפי שאמרתי לעיל, ובכך אני מגיע לסיום. לאור כל האמור לעיל, הממשלה מבקשת מהמליאה, ממליאת הכנסת, לתמוך בהצעת החוק בקריאה ראשונה, ולהעבירה לוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.

תודה רבה לך, אדוני כבוד השר, בשם שר המשפטים. אנחנו נעבור לרשימת הדוברים. להצעת החוק הזאת נרשמו כמה דוברים. ראשון הדוברים, חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה. מייד אחריו, חבר הכנסת דב חנין, ואם דב חנין לא יהיה כאן, הבא בתור זה חבר הכנסת אורי אריאל. אז יסכם את הדוברים חבר הכנסת בן-ארי. אתה כאן, ראיתי. בבקשה, חבר הכנסת אייכלר, לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, כבוד השר, אנחנו מדברים פה על בעיה של נפגעי פעולות איבה, שלא יוכלו לתבוע לפי חוק דיני הנזיקין. הסביר את זה השר איתן. אבל אני רוצה לקחת את הנקודה הזאת של נפגעי איבה ולשאול איך מתמודדים עם האיבה. ואני לא אבוא ואומר,

יש בשורות שלום, אפשר לעשות שלום עם השכנים כולם, ולא תהיה איבה. הלוואי שהייתי יכול לבשר שיש שלום בין יהודים בארץ-ישראל ולא יהיו פעולות איבה בתוך הארץ הזאת. אבל אנחנו צריכים לזכור שבפרשת השבוע אנחנו עוסקים ביעקב אבינו שישב בארץ מגורי אביו בארץ כנען אף שארץ כנען היתה מאוד עוינת, אז היתה לו מידת היראה של אביו. אבל כשביקש יעקב לישב בשלווה קפץ עליו רוגזו של יוסף, וכמו שנאמר שם, שצדיקים מבקשים לישב בשלווה, אמר הקדוש-ברוך-הוא: לא דיין לצדיקים לעולם הבא שרוצים לשבת גם בעולם הזה בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. המאבק הזה בין אחים. היום היה דיון גדול מאוד בכלי התקשורת על ערוץ-10 שעומד להיסגר כי לא רוצים לאפשר להם דחיית חובות ודברים כאלה. אני לא נכנס עכשיו לעניין עצמו שהוא עניין שכבר הוכרע, שלא ייתכן שמפעל שיש לו עובדים, ומפסיד כסף, יבוא למס הכנסה ויגיד: הפסדתי, תן לי אפשרות לדחות חובות, או כל גוף אחר או כל אזרח שיבוא ויגיד. היום שמענו שהטייקונים כן יכולים לבוא ולעשות תספורת. אני לא מכיר את הספר שעושה תספורת בזמן האחרון, אבל מי שחייב,

אבל כאשר מדברים על איבה, כמה טונות של איבה נשפכות בכלי התקשורת נגד הציבור החרדי והדתי. אני קראתי עכשיו ברש"י, שכשנאמר שיעקב אבינו הגיע וראה את האיבה והשנאה כלפיו הוא שאל, המשל שרש"י מביא על פשתני הזה שנכנסו גמליו טעונים פשתן, והפחמי תמה, אנה ייכנס כל הפשתן הזה. הפיקח משיב לו: ניצוץ אחד יוצא ממפוח שלך ששורף את כולו. כך יעקב אבינו ראה את אלופי עשיו ואת כל השנאה שהיתה סביבו, ואמר, מי יכול לכבוש את כולו? נאמר: אלה תולדות יעקב ויוסף, כנאמר: והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש. ניצוץ יוצא מיוסף שמכלה ושורף את כולם. הניצוץ היהודי, ניצוץ התורה, שהוא לא ניצוץ של פגזים, של פצצות, של פיגועים, אלא ניצוץ של אור, ניצוץ של נר חנוכה,

הוא יכול לכלות את כל הבעירה מסביב. אבל אזרחים שלא זכו ללמוד תורה, אנשים שניזונים מכלי התקשורת, מקבלים כזאת תדמית נוראה על היהדות, כמו אותו פרופסור שקיבל פרס נובל השבוע, פרופסור לכימיה. אני מניח שהוא מבין בכימיה. אבל מה היה המסר שהיה עליו למסור לעם ישראל בכלי התקשורת? צריך להעניש הורים ששולחים ילדים לתלמוד-תורה. לא רק להפסיק את כל התקציבים ללומדי תורה, אלא צריך להעניש אנשים על התעללות בתינוקות. האיש הזה הוא פשוט מוסת. אני לא מאשים אותו, כי הוא לא ידע מעולם,

אני שמעתי אותו ב"קול ישראל". הוא אמר שמי שלא שולח את הילדים שלו ללמוד לימודי ליבה, מצדו שילמדו את זה בתלמוד-תורה. לא נגד תלמוד-תורה. בעד תלמוד-תורה, אבל, אבל בעד לימודי ליבה. בעד לימודי ליבה. אנחנו עוד נדבר על לימודי ליבה,

נדבר מה זה לימודי ליבה, מה הצורך. אנחנו בעד הצורך שכל בעל מקצוע ידע את מקצועו, ואין בזה שום בעיה. הבעיה היא שבשם לימוד המקצועות רצו לסגור את תלמודי-התורה והישיבות בברית-המועצות בזמן המהפכה הסובייטית, ועשו את זה, רובם יהודים יבסקצים. אנחנו רואים פה מגמה של כלי תקשורת להסית נגד עצם הלגיטימיות של חינוך תורני ושל קיומם של בני הישיבות. על הדבר הזה כבר הבטחנו שבעזרת השם נר אחד מאיר חשכה רבה, וסוף האור לנצח את החושך. תודה רבה. תודה רבה לך, חבר הכנסת אייכלר. הבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת דב חנין, אני רואה שהוא איננו,

חבר הכנסת אורי אריאל, ואחרון הדוברים, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. בבקשה.

שלוש דקות. כבוד היושבת-ראש, כבוד השרים, חברי הכנסת, מדברים על נזיקים אזרחיים, ואני רוצה לדבר על משהו לאומי ממדרגה ראשונה. לפני כ-45 שנים עוד מעט, במלחמת ששת הימים, עולה מפקד חטיבת הצנחנים להר-הבית, ואומר: "הר-הבית בידינו. אני חוזר: הר-הבית בידינו". אגב, יש כמה שמאז זייפו את זה, והם טוענים שהוא אמר: "הכותל בידינו". אבל הוא אמר, השם שלו בקשר היה "צלמית" הוא אמר: "צלמית, הר-הבית בידינו. אני חוזר, הר-הבית בידינו". ולא שום דבר אחר. לצערנו הרב, מאז מדינת ישראל לא כל כך מימשה את ריבונותה שלה בהר-הבית, אפשרה לכל מיני, לווקף, לירדנים, ועכשיו לאויבים שלנו מכאן, לנהל שם את העניינים, וכל פעם אכלנו מרורים מן העניין. לפני שמונה שנים היה חורף מבורך, ירדו לא רק גשמים,

והתל המלאכותי שעליו היה בנוי השביל שמוביל לשער המוגרבים, לשער המערבי של הר-הבית, לשכונת המוגרבים שהיתה פעם בנויה על תלוליות עפר על גבי תלוליות עפר, מה שנקרא "עיר על תלה" שמשני הצדדים פינו את כל תלי העפר, ונשארה הגבעה הזאת. זה לא היה שום אירוע יוצא דופן שהתל הזה התמוטט. בנו שם גשר מעץ כדי שלאחר מכן יבנו שם גשר כמו שצריך, שיוביל למעלה. אגב, לטעמי, כארכיאולוג של הר-הבית, זה הדוקטורט שלי,

אני בכלל לא הייתי בונה את הגשר הזה מחדש, אלא פותח למטה את שער ברקלי שדרכו יש שער שבנוי בתוך המבנה עצמו בקצה עזרת הנשים. יש שם כמה אבנים שצריך לסלק אותן, לפתוח עוד קצת ימינה את תלולית העפר, ואפשר להיכנס מתוך זה להר-הבית. עכשיו מודיע, אחרי שמונה שנים, מהנדס העיר, שהמבנה הזה הוא מבנה מסוכן. בוקר טוב, אדוני מהנדס העיר. מבנה מעץ שאוכל חלק ניכר מעזרת הנשים. אני מתפלא פה, שייקחו חלק מעזרת הגברים, למה רק לנשים אין מקום להתפלל? איפה הצעקות? לקחו חלק מזה, ואחרי שמונה שנים הוא אומר שהמבנה יכול להידלק, המבנה יכול להתמוטט, מדובר בסכנת נפשות. ואז חשבנו שסוף-סוף תתקבל החלטה להרוס את הגשר הזה ולבנות גשר אחר,

גברתי היושבת-ראש, ראש הממשלה כדרכו, מגיע משהו קצת מורכב, הוא מחליט לא להחליט. הכי פשוט לא להחליט. לא נבנה גשר, לא ייכנסו, פשוט נסגור את המקום. הדבר הזה הוא פגיעה בזכויות. פגיעה בזכויות הלאומיות שלנו. אנחנו מאבדים את הריבונות שלנו לא רק על הר-הבית, גם על הכותל. הירדנים ואלה שקוראים לעצמם "פלישתינים" גם הם יתערבו לנו על הכותל? גם על הכותל? זה מה שנקרא, כשאתה בורח ממקום אחד אז זה לא הסוף, אתה בורח בסוף מהכול.

אני מבקש, ואני דורש משולחן הממשלה, ואני אסיים במשפט אחרון: סגרו את השער הזה לכניסת יהודים ולכניסת תיירים. לא יכולה להיות פה אפליה וגזענות במדינת ישראל. איפה השוויון? איפה השוויון ליהודים? אנחנו גם רוצים "שיוָיון" איך היא צועקת פה כל פעם הגברת? "שיוָיון". גם אנחנו רוצים "שיוָיון" אני אגיד לה שהצעת לשמר את האזור של עזרת נשים. יש שער השבטים, יש שער השלשלת, יש שער הכותנה, יש שער הברזל, יש שער אל-ע'ואנימה, לא חסרים שערים: שער הסליחה, שער החיטה, לא חסרים שערים. אנחנו מוכנים להיכנס. פתחו שערים ויבוא גוי צדיק להר-הבית, הגיע הזמן, תודה רבה לך.

תודה רבה לך, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. אנחנו מגיעים להצבעה על הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8) (ייחוד עילה לנפגעי פעולות איבה), התשע"ב 2011, לקריאה ראשונה. אנחנו עוברים להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס' 8) (ייחוד עילה לנפגעי פעולות איבה), התשע"ב 2011, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. נעבור לתוצאות:

אני קובעת שהצעת חוק הנזיקים האזרחיים (אחריות המדינה) (תיקון מס'

(ייחוד עילה לנפגעי פעולות איבה), התשע"ב 2011, עברה את הקריאה הראשונה ותעבור לוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום: הצעת חוק

כזה גבוה? מסתבר. הוא לא כזה גבוה. כנראה ביחס אליך הוא מספיק גבוה. שיהיה אחד נגד.

הוא אוהב שמאתגרים אותו.

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, ההצעה דנה בתיקון פקודת מס הכנסה, מס' 188, הרב יצחק וקנין. 188. לא הגיע הזמן לחוקק חוק מס הכנסה כחול-לבן, פקודת מס? כל פעם תיקון לפקודה, תיקון לפקודה, תיקון לפקודה. זה יותר יקר. זה יותר יהודי, יותר ישראלי. סטטיסטית היו לי יותר. בוא אני אגיד לך משהו, הפקודה היא אפילו לא בריטית, היא עות'מאנית, וכל פעם מתקנים עוד תיקון ועוד תיקון. לא לא, לפני זה עוד. עוד לפני זה. הגיע הזמן שיהיה פקודת מס הכנסה, חוק כחול-לבן. אבל בינתיים נעשה תיקונים. עכשיו הגענו לתיקון 188. הצעת החוק המונחת לפניכם עניינה תיקון סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, העוסק בתרומה למוסד ציבור. סעיף 46(א), כבוד השר,

קובע כי אדם שתרם תרומה לקרן לאומית או למוסד ציבורי שקבע לעניין זה שר האוצר, יקבל זיכוי ממס בשל התרומה האמורה בהתקיים התנאים הקבועים בסעיף. אחד התנאים לזיכוי כאמור הוא תרומה בשנת מס בסכום העולה על 400 ש"ח,

שלא יינתן זיכוי מהמס בשנת מס בשל סכום כולל של תרומות העולה על 30% מההכנסה החייבת של הנישום או על 4 מיליון ו-208,000 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם. כדי להקל על פעילותם של מוסדות ציבור ולעודד מתן תרומות, לעמותות גם לימין וגם לשמאל? מהאמצע. כדי להקל עליהם נקבעה הוראת שעה לשנות המס 2009 ו-2010. בהתאם להוראת השעה הסכום הכולל יוגדל ל-7.5 מיליון ש"ח. מכמה לכמה? לא הבנתי. מ-4 מיליון ו-208,000 ל-7.5 מיליון ש"ח. ובכל אחת מהשנים האמורות, במקום הסכום של 4 מיליון ו-208,000 ש"ח, הסכום המעודכן לשנת המס 2008. כמו כן הוקטן סכום התרומה המזערי הנדרש באותן שנים לסך 300 ש"ח במקום 400 ש"ח,

התרומה המינימלית תהיה 300 ש"ח במקום 400, המקסימלית תהיה 7.5 מיליון ש"ח, הסכום המעודכן לשנת המס 2008. כדי לעודד תרומות למוסדות ציבור מוצע להפחית את הסכום המזערי לתרומה המאפשר קבלת זיכוי מהמס ל-180 שקלים, עשר פעמים ח"י, ולהעלות את הסכום הכולל המאפשר זיכוי כאמור ל-7.5 מיליון ש"ח, וזאת כהוראת קבע ברוח הוראת השעה, להפוך את הוראת השעה להוראת קבע ולהוריד את ה-300 ל-180. תיקון זה יחול כבר לגבי תרומות, זה אותו תורם, או שזה לגבי המוסד עצמו? זה לא מובן מהחוק. זאת אומרת, אתה מדבר על תורם אחד שנותן 7.5 מיליון, כן,

או שהמוסד מקבל? מתורם. לעודד תרומה. תורם אחד, 7.5 מיליון? תמצא לי את התורמים האלה, תביא לי אותם.

במצטבר. אה, במצטבר.

אני מתפלא עליך, הרב. וזאת כהוראת קבע ברוח הוראת השעה, שאמרנו.

תיקון זה יחול כבר לגבי תרומות שניתנו בשנת המס 2011. עוד מוצע לקבוע כי תוקפה של קביעת שר האוצר של מוסד ציבורי לעניין סעיף 46(א) לפקודה תהא עד תום שתי שנות מס שלאחר שנת המס שבה ניתנה. כמו כן מוצע להסמיך את מנהל רשות המסים להאריך את תוקף הקביעה אם המוסד הציבורי עומד בתנאי הקביעה, וזאת לתקופות נוספות שלא יעלו על שלוש שנים כל אחת. בהצעת החוק מוצע להסמיך את המנהל לבטל את קביעתו של המוסד הציבורי בהתקיים העילות המפורטות בסעיף הקטן האמור כדי לייעל את מנגנון הפיקוח על מוסדות הציבור שיקבע לעניין סעיף 46. העילות לביטול קביעת מוסד ציבורי בידי המנהל הקבועות בסעיף קטן (א1)

הן: 1. פנקסי המוסד הציבורי נקבעו כבלתי קבילים בקביעה שאינה ניתנת לערר או לערעור, 2. המוסד הציבורי חדל לקיים תנאי מהתנאים הדרושים לצורך קביעתו. לעניין זה יובהר כי אישור שניתן לפי סעיף 9(2) לפקודה לעניין היותו של המוסד מוסד ציבורי אינו מקנה זכאות מיידית לעניין קביעתו של המוסד הציבורי לפי סעיף 46 לפקודה. סעיף 46(א) מקנה לשר האוצר סמכות שבשיקול דעת לקבוע אילו מוסדות ציבור כמשמעם בסעיף 9(2) יהיו זכאים גם להטבה שבסעיף 46. לפיכך, לצורך הקביעה לפי סעיף 46, על המוסד הציבורי לעמוד

3. המוסד הציבורי חדל לקיים תנאי מן התנאים הדרושים לצורך היותו מוסד ציבורי כאמור בסעיף 9(2). תנאים אלה מהווים כאמור תנאי סף לצורך בחינת הזכאות לקביעת המוסד לפי סעיף 46 לפקודה. חלק מהותי מפעילותו של המוסד הציבורי אינו להשגת המטרה הציבורית, מוסד ציבורי שנקבע לפי סעיף 46 ממומן באופן עקיף על-ידי כספי משלם המסים, וזאת מתוך הנחה שהשימוש בכספים אלו יחזור לציבור וישמש בעיקרו לטובת מימוש יעדים חברתיים. לפיכך מוסד ציבורי שעיקר פעילותו אינה לשם השגת מטרה ציבורית חורג מהיעד שעל בסיסו ניתנה הטבת המס לפי סעיף 46. מוצע, גברתי היושבת-ראש, לקבוע כי תחילתו של החוק המוצע תהא ב-1 בינואר 2012. יחד עם זאת מוצע לקבוע כי תחילתו של סעיף 46(א)(1) לפקודה כנוסחו המוצע הקובע סכומי תרומה מופחתים לצורך הזיכוי ממס וביטולו של מנגנון ההצמדה שבסעיף 46(ב)

תהיה ב-1 בינואר 2011. אבקש מכם, חברי חברי הכנסת, לאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה ולהעבירה לוועדת הכספים להכנה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.

מה עושים אם אחד רוצה לתרום יותר מ-7.5

עד 7.5 מיליון. מה הוא עושה עם העודפים?

עכשיו אני מבינה למה כשעמותות מתקשרות הן מבקשות להעלות את הסכום עוד קצת,

את הפטור מהמס.

עלה ל-7.5. ירד המינימלי ל-180. גם כאשר פורסים את אותה תרומה היא, עד 7.5 מיליון. אבל זה יורד לוועדת הכספים. כל השאלות, תשאלו שם, תדונו שם.

אני מקווה שתקבלו את ההצעה כפי שהיא. תודה. תודה רבה לך, כבוד סגן שר האוצר, חבר הכנסת יצחק כהן. לא, יש רשימת דוברים וניתן להם את הזכות לומר את דעתם בנושא. בבקשה, חבר הכנסת ישראל אייכלר, ראשון הדוברים,

חבר הכנסת אורי אריאל, ויסגור את הרשימה,

חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. מה קורה, חבר הכנסת נסים זאב,

אני לא. בבקשה, חבר הכנסת אייכלר. לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, אין לי הרבה מה לחדש בדברים שאומר סגן השר כהן, אם 180 שקל או 7.5 מיליון שקל. עליתי לבקש את רשות הדיבור כדי לדבר על, שאל השר איתן, וגם היושבת-ראש, לגבי העניין הזה של הליבה, כי אמרתי שאותו מדען שקיבל פרס נובל בכימיה אמר שצריך להעניש הורה שמתעלל בילדיו ושולח אותם לתלמוד-תורה שלא לומדים שם ליבה. אז אני רוצה שיהיה ברור לאנשים על מה הוויכוח ב"ליבה" הזה. הרי תמיד יהודים ידעו שהם רוצים ללמוד מקצוע, שהם צריכים ללמוד מקצוע. יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, ואנחנו יודעים את פסיקת הרמב"ם, אף אחד לא צריך ללמד אותנו כמה חשוב שאדם יתפרנס מעמלו, וזה מה שקורה. והלוואי ואולי שייפתחו שערי מקומות העבודה לציבור החרדי, ודיברתי על זה המון פעמים פה, מעל הבמה הזאת, כמה אנשים חרדים שרוצים לצאת לעבודה, ונשים חרדיות, לא מתקבלים בגלל אפליה, כי הם חרדים, ולא כי הם לא רכשו מקצוע כזה או אחר. שלחתי ל-120 חברי כנסת מכתב שקיבלתי מאשה מטלז-סטון, שקיבלה תארים מוכרים מהמדינה בחינוך, והיא פנתה לכל משרדי הממשלה, היא כתבה את זה כמכתב לנשיא המדינה, והוכיחה שלא קיבלו אותה. בשני מקומות שכבר קיבלו אותה לריאיון אמרו לה: יש לך בית עם ילדים,

וכו' וכו'. לכן אני רוצה לומר שכשצריך בנאים, האדם החרדי יכול להיות בנאי, כשצריך הנהלת חשבונות, הוא ילך ללמוד הנהלת חשבונות, אבל אנחנו לא חושבים שצריך להקדיש את שמונה שנות לימודי היסוד, בית-ספר יסודי וגם תיכון, בשביל מקצועות, ואנחנו גם לא רואים את ההצלחה הגדולה. סגן שר האוצר, מאוד חשוב לי שכבודו ישמע את דברי. אתה מתווכח אתם על תרומות של 180 שקל?

עשר פעמים ח"י. אני מדבר על העובדה הזאת שהיום בכנסת ביקש חבר הכנסת משה גפני, הרב משה גפני, שיהיה חוק, כמו שיש חוק לייצוג הולם לערבים,

לנשים, שיהיה חוק ייצוג הולם לחרדים, בגלל האפליה הזאת שקיימת במקומות העבודה, וועדת השרים לא אישרה את זה.

מפני שהם חרדים. כי אין אפליה.

ההכחשה הזאת, זה הדבר הנורא ביותר.

אז אני אביא לך מאות אנשים שלא מתקבלים למקומות עבודה מפני שהם חרדים. אולי תגדיר מה זה חרד? חרדי זה כל אדם שלא רוצים לקבל אותו לעבודה, או כל אדם, גמרנו, אוקיי. תעצור כאן.

או כל אדם שכלי התקשורת, הגדרה טובה, כל אדם שלא רוצים, לקבל אותו לעבודה בגלל היותו חרדי. איך אפשר לתת העדפה, למה בערוץ-2 אין חרדים? למה בערוץ-2 אין חרדים?

אין לך מקום עבודה אחד בשירות המדינה שיש שם אנשים חרדים שהם לא חזרו בתשובה בתוך מקומות העבודה,

אבל הרצון שלנו זה, הייעוד של ילד יהודי זה שהוא,

יהיה מחובר ל-3,300 שנה של תורה. הוא צריך גם להתפרנס, ולזה אנחנו רוצים שבשעה שהוא הולך להתפרנס שהוא ילמד את המקצוע שלו. ולכן, הצעתי לכנסת שאני מבקש שלא יהיה במכרז על תפקיד כלשהו תואר אקדמי שאיננו רלוונטי לתפקיד. אני מסכים ורוצה שמי שרוצה להיות רופא שילמד רפואה, מי שרוצה להיות חשמלאי שילמד חשמלאות. אבל לבוא ולהגיד שכל תלמודי-התורה צריכים ללמוד מה שמשרד החינוך אומר, גברתי היושבת-ראש, אני אסיים במשל הזה. מישהו קנה דירה, ואמר לו המוכר: אני מסכים למכור לך את הדירה, אבל בתנאי אחד, יש לי מסמר אחד על הקיר וזה יהיה שייך לי. ועל המסמר הזה הוא תלה את כל מה שהוא רצה. אנחנו חוששים ממשרד החינוך,

והבג"ץ וכל אלה שרוצים ללמד את ילדינו ליבה, שזה המסמר שנועד לשנות את האופי של החינוך התורני. ולכן אנחנו מתנגדים.

זה לא בסיפורי הבעל שם טוב? אני חושב. תודה רבה לך, חבר הכנסת ישראל אייכלר. והבא בתור ברשימת הדוברים, חבר הכנסת אורי אריאל, ומייד לאחריו, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, סגן שר האוצר, הצעת החוק הזו ראויה, ואני מברך אתכם, ונתמוך בהצעה הזאת. והלוואי שירבו הצדקה והמעשרות בישראל. תשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה. רוע הגזירה שאני מבקש לדבר עליו בדקתיים הקרובות, מופנה לראש הממשלה שלנו, מר נתניהו. הגזירה היא שרק יהודים לא יכולים לעלות להר-הבית. זה חידוש מבית-מדרשו של נתניהו. לא היה כדבר הזה מאז שחרור ההר ב-1967. מאז שחרור הר-הבית חלה הידרדרות באפשרויות הריבוניות ובאפשרויות של היהודים לעלות להר-הבית, המקום המקודש ביותר לעם היהודי בכל העולם ולעם היושב בציון. ראש הממשלה דרדר את המצב למקום שעוד לא היינו בו, והגיע למצב שבו רק יהודים אינם יכולים לעלות להר-הבית.

רק משום שהוא לא השכיל לטפל בנושא של גשר המוגרבים, או לפתוח חלופה,

אלטרנטיבה, כדי לאפשר, לפחות, אני מדגיש, לפחות את ההסדרים הקיימים. ההסדרים הקיימים, מה שנקרא הסטטוס-קוו,

היו דברים אחרים לגמרי. אבל לפחות את המינימום הזה, שבחמישה ימי השבוע יוכלו לעלות יהודים למקום החשוב ביותר, הקדוש ביותר, מאז ומעולם. הוא הצליח להביא אותנו לנקודת שפל שעוד לא היתה כדוגמתה. למה שותקים כל שרי הממשלה? הם יודעים,

יש פה כרגע שניים, אולי הם יוכלו להסביר. מדוע אתם לא פועלים לפתוח חלופה, בהנחה שהמקום הזה מסוכן, בעייתי? הרי יש עוד שערים להר-הבית. עד לפני מספר שנים יהודים נכנסו מכל השערים. המציאות הזאת שראש הממשלה הביא אותנו עד אליה יכולה להשתנות. זו החלטה שלך, אדוני ראש הממשלה. אתה יכול לשנות אותה,

ואני פונה אליך, תעשה את זה כבר מחר. תנחה את מי שצריך, את המשטרה, את גופי הביטחון האחרים, לתת חלופה למצב המזעזע שהבאת עלינו, אני מקווה שבלי משים, בטעות. טעות אפשר לתקן. תן ליהודים לעלות להר-הבית.

תודה רבה לך, חבר כנסת אורי אריאל. ואחרון הדוברים, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, בבקשה. מייד לאחר מכן נעבור להצבעה על הצעת החוק בקריאה ראשונה כמובן. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, ידידי מכובדי חבר הכנסת אייכלר שדיבר פה לפני דקות אחדות העלה נושא שהוא סוג של טבו, סוג של אמירה שהפכה להיות חלק מהתפיסה החברתית שלנו: החרדים לא רוצים לעבוד, החרדים הם לא חלק משוק העבודה. ותלכו מכאן צפונה לאיפה שאתם רוצים עם כל האמירות. ולא לחינם אני העליתי כאן את ההרחבה לחוק הגזענות, שזה לא יהיה רק על רקע אתני, אלא גם על רקע דתי, עדתי, או אזור מגורים. שוחח אתי לפני כשבוע בחור צעיר. באיזה עניין? הוא לומד בישיבה. אני רואה במי שלומד בישיבה כמי שבעצם מחזיק את עם ישראל כעם. אנחנו יכולים להיות שבדים, צרפתים, ניקרגואים, ומה שאתם רוצים אנחנו יכולים להיות, עם צרפתית, אנגלית, עם פרסי נובל. אם אנחנו רוצים להיות עם יהודי, אנחנו צריכים ישיבה, אין מה לעשות. דיברתי אתו על שוק העבודה. הוא אומר לי: אתה מדבר אתי על שוק העבודה?

וכל החברות שלה למדו בסמינר הנהלת חשבונות. יש לה חברה שהגיעה להישג מדהים, היא עובדת ארבע שעות ביום. כל שאר החברות, אלה שמצליחות לעבוד, בין שעתיים לארבע שעות שבועיות, זה דבר מדהים. והוא העלה כאן את אחד הדברים האמיתיים ביותר שקורים בציבור החרדי. רבים רבים פונים ללימודי הכשרה מקצועית בכל התחומים האפשריים. כשהם מגיעים לשוק העבודה,

הם מגיעים לשוקת שבורה. לא לשוק עבודה, לשוקת שבורה. הם לא מצליחים למצוא מקומות עבודה. זה עובדה, זה עובדה שצריך להקים עליה ועדת חקירה, ואולי ועדת חקירה פרלמנטרית. אי-אפשר כל הזמן להתריס בפני החרדים: אתם לא רוצים לעבוד. יש מכללות, יש מכוני הכשרה מקצועית, יש כאלה שמכשירים את עצמם, הן גברים והן נשים. עבודה אין מסיבות שונות ומשונות, בעיקר זה נובע מתחושה של ניכור. אם היא חרדית, כמו שהוא אמר, בטח יש לה ילדים. אם הוא חרדי, בטח יהיו לו כל מיני עניינים. הוא לא ייתפס אתנו מבחינה חברתית. הדברים האלה, את החומות האלה יש להפיל אם אנחנו באמת רוצים, ובאמת כנים דברינו שאנחנו רוצים לשתף אותם בשוק העבודה. יש עוד כל מיני מהלכים שצריך לעשות. ומשפט אחד על לימודי הליבה. אני בעד לימודי ליבה. אני אומר שאדם חייב ללמד, המשנה אומרת: חייב אדם ללמד את בנו אומנות, חייב אדם ללמד את בנו לשוט בים, לסיכונים, כדי שיוכל לרכוש לעצמו מקצוע. אבל אני שומע את סגן נשיא המכון לדמוקרטיה, שאומר: אצלי במכללה אני בחצי התנדבות, היו הרבה שמוכנים לקחת את חצי ההתנדבות שלו, את חצי הלא-התנדבות לקחת, מי שנכנס מצד אחד, בחור ישיבה שנכנס מצד אחד לא יוצא אותו הדבר מהצד השני,

אני עושה לו שינוי תרבותי, אני מנצח אותו, אני מצליח לשנות אותו, אני מצליח להעביר אותו על דתו. תודה רבה. והדבר הזה, זה מה שהעלה אייכלר,

אבל את תורת ישראל, לפי אמונה, זה דבר שאנחנו צריכים לתת לכל קבוצה וקבוצה, שתחיה על-פי אמונתה. כל אחד יחיה על-פי אמונתו, ולא נחנך איש את רעהו, כל אחד יחנך את עצמו.

אנחנו עוברים להצבעה על חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 188) (תרומה למוסד ציבורי), התשע"ב 2011, בקריאה ראשונה. אנחנו עוברים להצבעה. לפעמים מרוב שהדוברים לא בדיוק מדברים לגופו של החוק אתה קצת מתבלבל על איזה חוק מדובר, אבל דברי הדוברים היו דברי טעם, לא כוונתי היתה, כשהם מדברים לעניין, זה מבלבל.

קיבלתי את הערתך, חבר הכנסת רותם. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 188) (תרומה למוסד ציבורי),

2011, לוועדת הכספים נתקבלה. אנחנו עוברים לתוצאות: 15 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת שהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 188) (תרומה למוסד

התשע"ב 2011, עברה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת הכספים

אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום: הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 63),

כי המשטרה לא תמסור מידע מהמרשם הפלילי על פרטי רישום בשל עבירה המנויה בו, מלבד לגופים המנויים בחוק.

נאסר על המשטרה למסור מידע הנוגע בעבירות סמים קלות לגורמים דוגמת מנהל כללי של משרד ממשלתי ושר הפנים. מטרת התיקון היא לצמצם את הפגיעה הפוטנציאלית של הרישום הפלילי בחיילים בגין עבירות קלות. התברר כי יישומו של החוק מצריך עריכת שינויים במערכת הממוחשבת של המרשם הפלילי המצויה באחריותה של משטרת ישראל. רק לאחרונה נכנסה לשימוש במשטרת ישראל מערכת ממוחשבת חדשה של המרשם הפלילי והחלה העבודה על הגרסה השנייה שאמורה לכלול את השינויים ליישום הוראות תיקון מס' 63 האמור. אי לכך, ולנוכח הערכה של משטרת ישראל כי הגרסה התואמת הנדרשת ליישומו של החוק תושלם רק במחצית הראשונה של שנת 2012, מוצע לדחות את תחילתו של התיקון המתואר ל-4 באפריל 2012. אבקשכם לאשר את הצעתי בקריאה ראשונה ולהניחה על שולחן ועדת הפנים לשם הכנתה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.

תודה רבה לך, אדוני כבוד השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ. אנחנו נעבור לרשימת הדוברים. ראשון הדוברים, חבר הכנסת ישראל אייכלר,

אני אקרא לשני הבאים בתור: חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, איננו כאן. הדובר היחיד שנשאר, חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה. אני בטוחה. קצר ומעניין. בבקשה, חבר הכנסת לוין. יש לך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש,

חברות וחברי הכנסת, אדוני השר, אני חושב שסוגיית המרשם הפלילי היא אכן סוגיה שמצריכה איזה טיפול ובירור לעומק. זה לא פלא שתקופת ההתארגנות לצורך מימוש התיקון הזה שנעשה לחוק היא, מסתבר, תקופה לא קצרה, ואני משוכנע שזה לא מחמת זה שמי שאחראי לכך לא עושה את מה שצריך, אלא מכיוון שכל המערכת הזאת כנראה זקוקה לאיזה שינוי יסודי. אני העברתי ללשכתך טיוטה של הצעת חוק שגיבשתי יחד עם מרכז ברלינר לחקיקה בקריה האקדמית בקריית-אונו, במטרה להתחיל להסדיר את כל הנושא הזה, בראש ובראשונה את הסוגיה של המרשם. כאשר אדם, נסגר תיק החקירה שנפתח נגדו מחוסר ראיות, יש מצב אבסורדי שבו כאשר התיק נסגר מחוסר ראיות המרשם איננו נמחק, בעוד שכאשר יש מספיק ראיות להגיש כתב אישום והאדם מזוכה, האישום שלו כן נמחק. יותר מזה, אתה נמצא במצב שבו הסגירה של התיק מחוסר אשמה, לצורך העניין, ההבדל בינה לבין היעדר ראיות, ומהם הקריטריונים המנחים, מתי זה כך ומתי זה אחרת, גם הדבר הזה הוא לא ברור. אם יורשה לי גם, ותעיר לי אם אני טועה, למשל כשאתה קטין ועושה איזו עבירה שיש לה רישום פלילי, וגם אחרי שעברת את הצבא ועברו שבע שנים, גם אז זה לא בדיוק נמחק מהגיליון שלך, ומונע לקבל עבודה. נכון, נכון, בדיוק כך. הבעיה הקשה בכל העניין הזה היא שבסופו של דבר,

האם זה לא צריך להימחק? הרבה מאוד רישומים כאלה נעשים כאשר אנשים אפילו לא מודעים לכך שהדברים נרשמו. לפעמים בגלל איזה סכסוך שכנים ואיזו תלונה שנסגרת מחוסר ראיות, אחרי 20 שנה פתאום אדם מגלה שיש לו מין רישום כזה. הסוגיה הזאת היא בעיני סוגיה חברתית ממדרגה ראשונה, כי בסופו של דבר היא פוגעת ביכולת של אנשים להשתלב גם בעבודה וגם בדברים אחרים, והיא בדרך כלל בעיה יותר מובהקת של אוכלוסיות מוחלשות יותר, שהמודעות שלהן לעניין היא יותר נמוכה. לכן אנשים לא מטפלים מראש במחיקה, וכאשר זה מתעורר, עד שהם כבר עושים את התהליך הם בדרך כלל כבר מפסידים או את מקום העבודה או את התכלית האחרת שלשמה הם נדרשים לאישור.

כבוד השר, אני חושב שההתארגנות הטכנית שדרושה כאן היא בוודאי מובנת,

אני חושב שהסוגיה הזאת מצריכה איזו בחינה רחבה יותר, וכצעד ראשון אני מקווה מאוד שתהיה תמיכה,

שלך וגם של הממשלה כולה, בהצעה שלי, לפחות לעניין הרישום בהיעדר ראיות, כדי שאנחנו נתחיל לצעוד במסלול של תיקון העניין הזה.

תודה

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 63) (תיקון), התשע"ב 2011, בקריאה ראשונה.

אנחנו עוברים להצבעה.

להעביר את הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 63) (תיקון), התשע"ב 2011, לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. אנחנו עוברים לתוצאות: בעד, 15, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובעת שהצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 63) (תיקון),

לוועדת החוץ והביטחון להכנתה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר-היום: הצעת חוק חינוך ממלכתי

של יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט,

חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, ואם אינני טועה, גם מי שהציעה את החוק. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, האמת, שזה הבייבי הראשון שלי, ואני מברכת את יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט, חבר הכנסת אלכס מילר ממפלגת ישראל ביתנו, שנתן לי אפשרות להציג את החוק וויתר על זכותו לדבר. אני מודה על כך, עבדנו על זה קשה מאוד. אני אשמח להציג את החוק. אני מתכבדת להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 14), התשע"ב 2011, שאני יזמתי עם קבוצת חברי כנסת, דני דנון, אלכס מילר, משה מוץ מטלון, מסעוד גנאים, דניאל בן-סימון, וחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. רכישת ספרי לימוד מטילה נטל כלכלי על הורי תלמידים, ולכן נקבעה בחוק חינוך ממלכתי הוראה המגבילה החלפת ספרי לימוד מאושרים בתדירות גבוהה, למעט במקרים המצדיקים זאת. מטרת החוק המוצע היא לצמצם את הנטל הכלכלי האמור, ולקבוע כי תוגבל קביעתם של ספרי לימוד כספרי לימוד מאושרים אם הם נמכרים רק כחלק ממארז, שיכול לכלול כמה פריטים, בין ספרי לימוד אחדים, או בין עזרי לימוד אחרים, כשלא ניתן לרכוש כל פריט בנפרד. כך תתאפשר רכישה בנפרד של פריטים במארז וניתן יהיה לעשות שימוש חוזר בחלק מהפריטים בו. הגוף המוסמך במשרד החינוך יהיה רשאי לאשר ספר לימוד הנמכר כמארז, גם אם לא ניתן לרכוש כל פריט בו בנפרד, אם ימצא סיבה מצדיקה זאת. כמו כן, מוצע לתקן את הגדרת "ספר לימוד" ולהבהיר כי ההגדרה כוללת ספרי לימוד בכל צורה או טכנולוגיה שבה הם מופצים. ברצוני להודות ליועצת המשפטית של הוועדה הגברת מירב ישראלי, לצוות ועדת החינוך, התרבות והספורט, הגברת יהודית גידלי, מנהלת הוועדה, ולאה ורבקה רכזות הוועדה, לצוות של חבר הכנסת

צח סער, שהיום היתה לנו מסיבת פרידה, ואני מאחלת לו הצלחה רבה בתפקידו החדש, ולטליה אברבוך, וכמובן לצוות משרד החינוך ולשר החינוך גדעון סער, שתמך בדרך שלי בהצעת החוק הזו. אני מאוד מקווה שזה יעזור ויקל על הרבה מאוד הורים להוזיל עלויות רבות של חוק חינוך חובה חינם. והלוואי שיהיה חוק חינוך חינם שכולל את כל המעטפת, אבל בהחלט אני מברכת אותך על כך ועל קידום החוק הזה. אנחנו נצביע, ואז ניתן את הברכות האחרונות. אני אחכה שחברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי תגיע למקומה כדי שתוכל גם להצביע על החוק שלה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 14), התשע"ב 2011. אנחנו עוברים להצבעה. סעיף 1 נתקבל. נעבור לתוצאות: בעד, 13, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת שהצעת החוק עברה את הקריאה השנייה. באישורה של חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, ממלאת-מקום יושב-ראש ועדת החינוך, אנחנו נעבור לקריאה שלישית.

עוברים לקריאה שלישית. הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 14), התשע"ב 2011, הצבעה. הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 14), התשע"ב 2011, נתקבל. נעבור לתוצאות: בעד, 14, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת שהצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 14), התשע"ב 2011, עברה את הקריאה השנייה והשלישית והחוק הזה ייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. הרשי לי, חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, לברך אותך, וכן ירבו גם ילדים כאלו.

הישיבה הבאה תתקיים ביום שלישי, י"ז בכסלו התשע"ב, 13 בדצמבר 2011, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.